חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום רביעי א' באב התשפ"ג, 19 ביולי 2023. לפני שנתחיל, ברשותכם, אני מבקש לציין אורח מכובד שנמצא איתנו כאן ביציע המכובדים, קצין הכנסת החמישי ניצב איתן בן אליהו, שכיהן בתפקיד כעשור,

1988 ו-1998. הוא שירת בסך הכול 41 שנים במשמר הכנסת, והיה הראשון שמונה לתפקיד קצין הכנסת מתוך המשמר.

בשנתו ה-91, זו הפעם הראשונה שהוא מבקר בכנסת מאז פרישתו.

תודה רבה לך על השנים הרבות והטובות שהקדשת למשכן הזה. אנחנו נברך אותך בשם כל באי הבית באריכות ימים טובים, מלאי בריאות ונחת, יחד עם כל המשפחה שמקיפה אותך כאן. ברוך שובך הביתה, איתן. ונעבור לנושא הראשון על סדר-היום, רבותיי. מדובר בשאילתה. אנחנו נעבור לשאילתה של חברת הכנסת אורנה ברביבאי לשר הבינוי והשיכון השר גולדקנופ.

אנא, תפוס את מקומך. כן, חברת הכנסת ברביבאי, בבקשה. אדוני שר הבינוי והשיכון, אני העברתי אליך שאילתה. אני אשמח לקבל תשובה בנושא מחיר מטרה. אנחנו יודעים שיש הגירה שלילית, זאת עובדה, מגוש דן, ובוודאי מתל אביב. צעירים מרגישים שהם לא יכולים לשאת את יוקר המחיה בערי הביקוש. כמו שאתה יודע, מחיר מטרה הוא כלי משמעותי עבורם לאפשר להם לקנות דירות גם באזורי ביקוש, הגם שהן קטנות, אבל מאפשרות להם לחיות שם, ולא לשנות את הצביון של הערים באזורי הביקוש. אני רוצה לשאול אותך: האם יש תוכנית לקביעת ערי מטרה באזורי הביקוש? אם כן, מתי היא צפויה לצאת לפועל? מהם הקריטריונים מבחינתך שיאפשרו בעתיד לצעירים לגור גם באזורי הביקוש כאמור בגוש דן?

בבקשה, כבוד השר.

אורנה, שאת מכינה את עצמך להיות ראש עיריית תל אביב. אני עוסקת בסוגיות משמעותיות גם בתל אביב, כן. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים שיושבים כאן איתנו, חבריי חברי הכנסת, והרי דבריי אני מצטט: "בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו, כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה יקבע את גורלה של מדינת ישראל, ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי". כך אמר ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן-גוריון, זיכרונו לברכה, בנאומו המפורסם, לצד אמירתו: "אם לא נעמוד על הנגב לא תעמוד תל אביב". האמירות הללו של דוד בן-גוריון היו נכונות לשעתן, אך לטעמי הן נכונות עוד יותר היום, ואם יורשה לי להוסיף, לא רק בנגב אלא גם בגליל, בגולן, ביהודה ושומרון ובכל רחבי מדינת ישראל. רבותיי, מדינת ישראל גדולה ברוח ועצומה בחזון, אך קטנה מאוד בשטחה הגיאוגרפי. בנסיבות אלו היא איננה יכולה להרשות לעצמה שהמושג "פריפריה" יתקיים בשטחה. כשהמרחק הגיאוגרפי בין סביון לבאר שבע הוא שעה ורבע, בלתי מתקבל על הדעת שהפערים בכל הפרמטרים יהיו של עשרות שנות דור. מצוקת הדיור או דמי השכירות המופרזים במרכז הארץ הם מחיר אפליית הפריפריה. אם לא נשכיל להשקיע בדרום או בצפון ולהפוך אותם לאטרקטיביים, לא נוכל להלין על פקק, צפיפות אוכלוסין, המתנה ארוכה לתורים או אבטלה במרכז הארץ. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים רק בין גדרה לחדרה. החלוציות שאפיינה את ימי הקמת המדינה, הקיימת גם היום, אך באופן שונה, ללכת ולהתיישב בנגב, בגליל וביהודה ושומרון, היא חלוציות לא פחות מאשר בימי הקמת המדינה.

המדיניות שאותה אני מתווה מיום כניסתי למשרד הבינוי והשיכון היא יצירת פתרונות דיור ראויים בכל רחבי ארץ ישראל ללא יוצא מן הכלל, במטרה לעודד הגירה של אזרחים מערי המרכז לכל חלקי הארץ, ובפרט אוכלוסיות חזקות, צעירות, שיכולות לתרום תרומה משמעותית לערים בפריפריה. רק כך נוכל למחוק את המושג "פריפריה" במדינתנו הקטנה. בעשור האחרון ניתן לומר כי יש מגוון רחב של מקומות לרכישת השכלה בנגב ובגליל. די אם נזכיר את האוניברסיטאות באר שבע ואריאל, לצד הפקולטה לרפואה בצפת, אוניברסיטת חיפה והטכניון. כך גם בנושא חינוך איכותי לילדים, תעסוקה מכובדת ותחבורה נגישה. כמובן שיש עוד לא מעט מה לשפר כדי להגיע לרמה הקיימת כיום במרכז הארץ. בדיוק לשם כך אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם שאר משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, מה שיחזק את עיירות הפיתוח וגם יביא בסופו של התהליך, לצד מהלכים נוספים, לירידת מחירים באזורי הביקוש, שהיום הם בלתי סבירים. לשם כך יזמנו גם את תוכנית המענקים לדירות יד שנייה, שאושרה בקבינט הדיור, במטרה לעודד קניית דירות בפריפריה, לצד שיקום שכונות והקמת חמישה יישובים חדשים נוספים בנגב ובגליל ומהלכים נוספים שעוד יראו אור בעתיד הקרוב. יחד עם זאת, חברת הכנסת הגב' אורנה, אני מודע היטב לכך כי ישנם צעירים שמסיבות אישיות ומקצועיות מעדיפים להתגורר באזור גוש דן, ועלינו לאפשר זאת למי שמעוניין בכך. אז אני מודיע: משרד הבינוי והשיכון רואה מחויבות לדאוג גם לאותם זוגות צעירים, סטודנטים וחיילים משוחררים, ולאפשר להם לחיות במקום שבו יוכלו למקסם את כישרונם ועתידם המקצועי. אחד הכלים העומדים לרשות המשרד על מנת למנוע את ההגירה השלילית הוא הרחבת דיור בר-השגה, על מנת שנוכל לאפשר לאותם צעירים לחיות במרכז. לאור חשיבות הנושא, אני מודיע שבישיבת מועצת מקרקעי ישראל, שאני עומד בראשה, הוחלט בין היתר על תיקון החלטת המועצה המורה על שינוי היקף ההנחות במסגרת מכרזי מחיר מטרה, הכוללת גם את אזורי הביקוש, במטרה לאפשר לזוגות צעירים דיור במחיר שידם משגת, ומאזנת את ההנחות הניתנות באזורי הביקוש, ואף מאפשרת הנחות בדירות קטנות באזורי יוקרה. ההצעה הועברה לפני יומיים לחתימת שר האוצר. בתום העבודה על נוסח ההצעה, בהתאם לדיון שיתקיים במועצה, ולאחר התיאום של הנוסח מול משרד האוצר, היא תיכנס לתוקף, בעזרת השם, מייד עם חתימתו של שר האוצר. זאת אומרת ממש בקרוב?

זו השאלה הזאת? לא, קודם כול אני רוצה להודות לו. כן כן, היא מהירה.

אני רוצה להודות לך על התשובה הזאת. אני חושבת שזאת בשורה אמיתית, כן. והיא יכולה בהחלט להשאיר את הצעירים בגוש דן. אני רק רוצה לשאול מתי זה אמור להתפרסם, ואם הקריטריונים כבר ידועים. ברשות השר,

יש שאלה נוספת לחבר הכנסת חמד עמאר. נאפשר לו. שאלה נוספת רצית, נכון? כן. והשר ישיב במרוכז. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, שלחתי לך גם מכתב בנושא, ועדיין לא קיבלתי תשובה. פנו אליי משכונת חיילים משוחררים הישנה בשפרעם, שנבנתה בשנות השישים. אז זאת הייתה שכונה ראשונה של חיילים משוחררים, ודווקא עמידר בנתה את הבתים שם. מעיון בנסחי הטאבו שנמצאים היום התברר שרמ"י עשתה עסקת חליפין על הקרקע שהוקצתה לחיילים משוחררים שבנו את הבתים שלהם בשנות השישים. עכשיו יש להם הערת אזהרה של משפחה פרטית על אותה קרקע של אותם חיילים משוחררים. יש להם הסכמי חכירה, לאותם חיילים משוחררים, שהיום הם לא בחיים, ליורשים שלהם יש הסכמי חכירה ל-99 שנים,

ב-2056. יש לי את הסכמי החכירה. אני לא מבין איך דבר כזה קורה במדינת ישראל, שמעבירים שכונת חיילים משוחררים לאנשים פרטיים אחרי שיש להם הסכמי חכירה. הם בנו את הבתים שלהם,

ביקשתי את ההתערבות שלך, ועד עכשיו לא קיבלתי שום תשובה.

אם אין לך תשובה בנושא, אני אשמח לפגוש אותך בנושא ולתת לך את כל הניירת. תודה רבה. תודה לכם. כעת השר ישיב, ולאחר מכן נעבור לשאילתה של חבר הכנסת אביחי בוארון.

רק רגע, אני עוד לא גמרתי. כן, כן, בבקשה. אני רוצה להשיב.

ברביבאי, שאלת אותי מתי התאריך ומהם הקריטריונים. אני עדיין לא יודע אם הכול מסוכם במאה אחוז ואני יכול להגיד את זה. בכל אופן, את הנתונים לפניי, אין לי. אני אדאג שיהיו לך הנתונים היותר-מדויקים,

אני מודה לך, השר. ולך, חבר הכנסת, אני לא זוכר את השם, לא ראיתי את המכתב. אני זוכר משהו שעבר בשיחות בעניין הזה, ואני יודע שבודקים את זה מבחינה משפטית. שאלת שאלה באמת חזקה ויסודית, ואנחנו רוצים הבהרות על הדברים האלה. אני אעביר לך את ההבהרות האלה בכתב. אם יש לך את המסמכים ואתה רוצה להוסיף,

כמו שאתה מדבר על קושאן או טאבו, הסכמי חכירה. או הסכמים או דברים כאלה, ודאי שהדברים האלה יועילו, כדי שיוכלו לתת לך את התשובות. אני רוצה להמשיך ולומר כמה מילים. אציין כי רק השבוע אישרנו, שר הבינוי והשיכון יחד עם שר הפנים, 22,000 יחידות דיור בערים בית שאן, אשקלון, פתח תקווה, קריית ביאליק,

לקידום ולבנייה, ורוב-רובן של הערים הללו נמנות עם אזורי הביקוש.

אני רוצה לומר שלצד המדיניות של יצירת פתרונות דיור בכל רחבי המדינה, המשרד בהובלתי עובד כדי לספק מענה גם לנושא של הצעירים המעוניינים להתגורר דווקא בערי המרכז.

אני רוצה לסיים בפסוק שכתוב בפרשת השבוע, פרשת דברים. ספר דברים נקרא משנה תורה, והוא חוזר על ארבעת הספרים בראשית,

ויקרא ובמדבר. דברים חוזר, ואומר משה רבנו את משנה תורה. בפרק א' פסוק כ"א נאמר: "ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ, עלה רֵשׁ כאשר דבר ה' אלהי אבתיך לך, אל תירא ואל תֵּחָת", ככה שאנחנו נמצאים במדינה ובארץ הזאת, היא שלנו, ואנחנו נמשיך לבנות אותה ולקיים אותה. אני מקווה ומתפלל שהמאמצים שאנחנו עושים יחד עם משרדי הממשלה ישאו פרי, ונוכל ליצור בכל רחבי הארץ סביבה מאפשרת,

ושגשוג לכל האזרחים, מה שללא ספק יביא החזרה של המחירים בשוק הדיור לפרופורציה. אני לא משלה את עצמי ויודע שמדובר במשימה קשה, אבל אם נאמין ונרצה ונפעל בכוחות משותפים, בעזרת השם גם נצליח.

תודה רבה לשר הבינוי והשיכון כבוד השר גולדקנופ. אנחנו נעבור לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת אביחי בוארון, ועליה ישיב השר המקשר בין הכנסת לממשלה כבוד השר דודי אמסלם, שיתפוס את מקומו ליד הדוכן. שלום, אדוני השר. עובדי מדינה שהשתתפו בתוכנית וקסנר לשנת 2024, זכאים להיעדרות בשכר למשך כשנה. ב-2019 החלה להתגבש עמדת משרד המשפטים בעניין שיתוף פעולה של נציבות המדינה במשרד ראש הממשלה

1. האם על פי חוות הדעת יש התניה להתקשרות, והיא פגיעה בשמם הטוב של עובדי ציבור? 2. מהן ההנחיות? 3. האם נציבות שירות המדינה פועלת על פי אותה חוות דעת? 4. מה דעתך על וקסנר? בבקשה, כבוד השר. תודה על השאלה, אביחי בוארון. אני אתחיל קודם כול מהשאילתה עצמה. יש לי עוד כמה נושאים לדבר עליהם, מה שנקרא בענייני דיומא. אז קודם כול קרן וקסנר נותנת שנים ארוכות מלגות לעובדי ציבור ולעובדים בשירות הציבורי. לטעמי, יש בעיה כשעובד יוצא לחו"ל לתקופה של לימודים במשך חודשים על חשבון הקרן ובמקביל מקבל את כל משכורתו ממדינת ישראל. לא הבנתי איך המדינה, מי רשאי במדינה לתת משכורת למי שלא עובד. אני מניח שזה לא עבר בחוק. מי שרוצה ללמוד, דרך אגב, ולא בישראל, חבר הכנסת בוארון, לא מקבל. יש אוניברסיטאות, לך תלמד, קח שנת חופש על חשבונך, תשכיל את עצמך, כמו כל אחד שלמד פה. אין לי מושג איך זה מתבצע בכלל הלכה למעשה. כמובן שאתה גם יודע לבד את מי בוחרים. לא בוחרים באיזה מנהל מדור בעיריית ירושלים או באיזה מפקח מס הכנסה בנתניה. האליטה בוחרת את עצמה גם פה. אלה קציני צה"ל, לך תדע מה לומדים שם, ומה מכניסים להם לראש, אנשי מערכות הביטחון, הפקידות הבכירה. דרך אגב, למה להשכיל רק את הפקידות הבכירה? הפקידות היותר-זוטרה, לא מגיע להיות מושכלת? לכן, חבר הכנסת בוארון, זה כשלעצמו, אני רואה את זה כדבר שלא מתקבל על הדעת. דרך אגב, אנחנו מדברים על מדינה. אם מדינת ישראל חושבת שצריך לתת השכלה כזאת או אחרת לעובדיה, שתואיל בטובה להוציא מתקציבה. אנחנו לא כל היום מקבצי נדבות, זה כבר נגמר מזמן. המדינה צריכה לממן את זה, אם היא בכלל מחליטה. יש קריטריונים ברורים מי זכאי ומי לא. אבל איך אנחנו יודעים? תמיד החתול שומר על השמנת של עצמו. תמיד, דרך אגב, הוא לא יגיד לך: אני החתול. הוא יגיד לך: אתה יודע, זה חשוב, אלה קצינים, אלה בכירים. וזה בדיוק מה שקורה.

כשהייתי בעיריית ירושלים, בוא אספר לך סוד, אדוני היושב-ראש, התחילו אז הסיפורים של החוזים האישיים.

בעירייה מנכ"ל, עשרה מנהלי אגפים; אני ממונה בשנת 2000 בערך

מנכ"ל העירייה, אומר לי: תשמע, דודי, תעבור לחוזה מנכ"ל, אתה תקבל 90% שכר מנכ"ל ישן. לא אלאה אתכם. המנכ"ל החדש, אז הייתה תקופה שהממשלה החליטה להוריד טיפה באותה שנה את השכר של המנכ"לים במדינה, וזה נגזר גם על העירייה. הסתכלתי עליו, עשיתי חשבון כמה יוצא. המשכורות שהייתי צריך לקבל שם עם הכול, בסביבות 30,000 ומשהו שקל. אמרתי לו: אני מוכן בתנאי אחד. שאל אותי: מה? חבר הכנסת אלמוג כהן, אמרתי לו: בתנאי שאתה מעביר את כל העובדים שלי לחוזים אישיים. התוצאה הייתה שאני נשארתי בחוזה דירוג דרגה והרווחתי 18,000 שקל עד שפרשתי מהעירייה. זה לא שאני נותן עצות, ככה נהגתי עם עצמי.

הפסדתי הטבה במהלך השנים האלה, למעלה ממיליון שקל, אבל לפחות חייתי עם מצפוני. החוזים האישיים נולדו כדי לחתוך את האליטה ולא לקשור אותה עם שאר העובדים, שהם 98% מהעובדים. עד אז היה דירוג דרגה, איזה בכיר רוצה עוד 1,000 שקל, אתה פותח עוד דרגה, אז הוא גורר את כולם, גם אלה שבדרגה 5 נהיים דרגה 6. אז הם הציעו,

אנחנו נעשה מה שנקרא חוזים אישיים לשכבה הזאת, וכל השאר רגיל. זו רמת המוסר של הצדקנים האלה, גם אלה שיושבים במשרד המשפטים וכל הצדיקים הגדולים, מהשופטים וכו' לעולם לא ידאגו לדַּלַּת העם, לאנשים שעובדים הכי קשה.

והם תמיד באים בבלופים, מספרים לך איזה סיפור.

אנחנו עושים לו חוזה אישי, הוא לא קבוע בעבודה, אבל אז תנסה לפטר אותו,

לכן גם קרן וקסנר,

אני לא מקבל את תפיסת העולם. מדינת ישראל היא מדינה שסוברנית לקבל החלטות לגבי כל מיני נושאים, בין היתר גם השכלה של עובדי המדינה, ושתממן את זה היא. אנחנו לא צריכים נדבות מאף אחד. יש מספיק מקומות שווקסנר יכול לתרום בהם, יש מספיק עניים במדינה. שיתרום לתיקים, יתרום אוכל, יבוא לפריפריה וכו'. אלא מאי, מי שתורם לדבר הזה, כנראה יש לו תפיסת עולם, ויש מספיק אנשים בארצות הברית, בוודאי יהודים, שיש להם עניין להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל.

והם משפיעים עלינו פה. תמיד הכסף משפיע. לכן, כשמגיע מישהו לשם, והוא קודם כול מתרגש מאוד, מבסוט מעצמו, הם שולטים על סדר-היום, על הסיבובים,

מה לא יראה, את מי ישמע או לא ישמע, אחרי שנה הבן אדם קיבל שטיפת חליאה ז'ונטיל בלי להרגיש. ג'פרי אפשטיין. עוד מעט נגיע אליו. זה לגבי הנושא כנושא. עכשיו ספציפית לגבי קרן וקסנר, עד היום היו הרבה שמועות שריחפו מעל ראשו של מר וקסנר. השמועות האלה לא הוסיפו לתדמיתו. הנושאים האלה לא הוסיפו לתדמיתו. דיברו על כך שהוא היה מודע לסחר בקטינות שביצע חברו הטוב מר אפשטיין, ועדיין מדינת ישראל לא ניתקה את הקשר עם קרן וקסנר, שמי שניהל אותה הלכה למעשה הוא חברו הטוב מר אפשטיין. אתה מכיר את קרן וקסנר? אני הבוגרת שלה, הרמטכ"ל לשעבר שלך בוגר של קרן וקסנר.

חברת הכנסת פרקש הכהן.

זאת בדיוק, לא הבנת? לעשות ציונות בהרווארד. אתה פשוט מדבר שטויות, כל הזמן מדבר שטויות. חברת הכנסת פרקש הכהן, קריאה ראשונה. שנאה. חברת הכנסת פרקש הכהן, קריאה שנייה. שנאה ועוד שנאה. בושה שאתה שר בממשלת ישראל. את ממשיכה להפריע. חברת הכנסת פרקש הכהן, קריאה שלישית. נא לצאת.

על זה אנחנו מדברים, דרך אגב.

אני מניח שבצד הזה אף אחד לא למד בקרן וקסנר. בושה. זה מה שאתם יודעים: בושה, בושה, בושה.

לאחרונה נוצרה בעיה

לפי ההיגיון שלי, מה שקרה, אהוד ברק לא יודע לעשות שום דבר חוץ מלסחור בנשק. להערכתי, בוצעה פה עסקה אסורה, ואי-אפשר לדווח עליה בכלל. זו העמדה שלי. למה אתה לא מגלה מאיפה הכסף?

הרי מהקרן בליינד לא קיבלת, אבל הרבה פעמים אנשים מלבינים את ההון שלהם, את הכספים,

דרך קרנות שלכאורה מישהו תורם מפה, והוא מקבל את זה משם. זה כל כך שקוף,

כמו כל דבר אצל אהוד ברק, עד היום הוא יושב במגדלים בתל אביב, בכל בוקר מוציא את הסיגר, משחק ברולקס, שותה אספרסו קצר עם עוגיות מקרון ועובר על החוק בכל דקה, אבל אף אחד לא יעצור אותו.

בגלל שהוא לא דוד אמסלם. אם היו נכנסים לי לחשבון 10,000 שקל, אני מניח שכבר היו אצלי בבית, אוזקים אותי בידיים וברגליים.

לקחו אותי פעמיים ככה בלי שעשיתי שום דבר. תאר לך שהייתי עושה משהו. לכן, בושה וחרפה. הכול מתקשר להכול: הקרן מתקשרת להפגנות, ההפגנות מתקשרות לחברת הכנסת שצרחה פה עכשיו, שהיא הייתה בקרן וקסנר. ולכן, חבר הכנסת בוארון, אני בעמדה שאנחנו נבדוק את זה לעומק ונפעל.

כפי שאמרתי, זה לא לכבודה של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינה עשירה כקורח, ואם היא מחליטה לעשות משהו, היא לא צריכה לקבץ נדבות.

לחבר הכנסת בוארון יש שאלת המשך. אנא, השר יישאר איתנו לשאלת המשך.

אתה אמרת עכשיו בדברים שלך שאתה תדרוש מנציבות שירות המדינה, מהנציב פרופ' דניאל הרשקוביץ, להפסיק את ההתקשרות עם קרן וקסנר עד לבדיקה של הדברים או בכלל? אני מבקש לחדד את הנקודה הזאת. אני אבקש, בגלל שאני רואה את זה כתפיסה לא נכונה של המדינה, כתפיסה מדינתית,

אני אומר לאור הממצאים החדשים. בוודאי. לאור הממצאים זה מחדד את העניין עוד יותר, אבל כידוע לך, ואני לא מחדש לך הרבה, ולדעתי אני לא מחדש פה לאף אחד, בסוף הממשלה באמת לא שולטת, הפקידים מחליטים מה שהם רוצים. תראה את היועצת המשפטית: אתמול סגרו את הרכבת, הכול טוב, שדה התעופה, הכול בסדר, המדינה בכאוס, הכול בסדר. לטעמי היא הבן אדם הכי מסוכן היום במדינת ישראל. יש מרד הלכה למעשה היום בצה"ל, והיועצת המשפטית עושה פנים ורולים ולא רואה כלום, לא רואה, לא שומעת. לכן, אני אפנה אליו. מה יהיה? לא יודע.

כל פקיד עושה מה שבראש שלו. אבל עצם זה שהשר ידרוש,

קראנו לה בשבוע עבר לממשלה, היועצת המשפטית באה עם פרקליט המדינה, כל החבורה, מה שנקרא. בדיחה עשתה שם, ביזתה את הממשלה. בייניש ישר יצאה, אמרה לה: כל הכבוד, את אישה חזקה, תמשיכי ככה, תמשיכי לפרוע את החוק במדינה,

אהרן ברק ממשיך: את נפלאה. ככה זה עובד. עד שלא נזיז אותה משם, ואנחנו צריכים להזיז אותה כבר אתמול, זה נזק ביטחוני בכלל ליציבותה. הגברת הזו, לטעמי, מהווה היום סכנה ממשית ליציבותה של מדינת ישראל דמוקרטית. בן אדם אחד. תזיז אותה, פתאום תראה שכל מי שעובר על החוק נענש על פי החוק, הופכים להיות מדינה נורמלית, הופכים להיות מדינה שעבריין, פועלים נגדו, אזרח מן השורה פועל על פי החוק והכול בסדר. בן אדם אחד. כשגדעון סער הביא אותה, שמר עליה, השופט היחיד שהיה בוועדה, השופט גרוניס, אמר שהיא לא ראויה.

אדוני היושב-ראש, הוא לא אמר: היא לא מתאימה. "לא מתאים" זו מילה, אתה יודע מה? "אתה לא ראוי" זה משהו הרבה יותר עמוק: אתה לא ראוי גם ברמה המקצועית וגם ברמה הערכית. זה מה שאמר,

וינשטיין כשהוא כתב את המסמך על מנדלבליט, שאז לא הבנתי אותו והיום כל עם ישראל מבין. הוא כתב: הוא לא ראוי, לא ברמה המוסרית ולא ברמה המקצועית. אבל מה זה משנה? שים לב איך פקיד אחד הורס מדינה. מדינת ישראל נכנסה לכל הסחרור הזה, התחלנו עם מר מנדלבליט, הגאון מווילנה, כמעט שש שנים אנחנו פה, עוד מעט אחד הורג את השני. כל זה מנדלבלוף, ועכשיו הממשיכה שלו הרגילה, בגלל שזה השמאל, ככה עובד השמאל, משתלט לך על כל מוקדי הכוח במדינה. לא משנה אם מחר תהיה 70 מנדטים, 80 מנדטים,

לכן אני רוצה רק לסיים את זה ולקשור את זה. ראיתי אתמול את מכתב הטייסים.

אדוני שר החינוך, אתה יודע מה? לא האמנתי.

אבל אני אומר לעצמי הרבה פעמים: כל משבר הוא גם הזדמנות. הרי אם היו מספרים לנו את זה לפני חצי שנה היינו צוחקים, צובטים את עצמנו,

היינו חושבים שצריך לאשפז את הבן אדם שמדבר כך. יש אירוע דרמטי. אני אמרתי את זה אתמול בכנסת. אצל הנשיא אסד בזמנו, הוא היה נשיא סוריה הרבה מאוד שנים, והצבא הסורי נשען על העלווים.

הנשיא היה עלווי. מי זה העלווים? איזה מיעוט קטן בסוריה, אפילו לא 10%. הם היו טייסים, הם היו מנהלי החטיבות, הם היו הכול, וכך בעצם הדיקטטור תפס את המדינה, באמצעות הצבא. מסתבר לי שיש לנו פה סוג של אנשים שלוקחים את הדין לעצמם ומחליטים. אני לא אגיד לך שהם עלווים, אבל הם מתנהלים כאילו אין מערכת ביטחון, אין צבא, אין כלום. איש הישר בעיניו יעשה. ועוד היום אני שומע את אחד מהם מתרץ: תראה, הם מחפשים מילים, זו לא סרבנות, זו המדינה שהופכת להיות לא דמוקרטית. אנחנו לא רוצים להגן על מדינה לא דמוקרטית. זה לא משנה שעילת הסבירות באה למדינת ישראל בתחילת שנות השמונים, כשאהרן ברק היה. עד אז לא היינו דמוקרטיים, לא הייתה לנו עילת סבירות, אז עד אז לא היינו דמוקרטיים.

אני קורא גם בהזדמנות הזאת, אחרי שנצא מכל האירוע הזה, גם לשר הביטחון, לראש הממשלה בוודאי, אני והממשלה, אנחנו צריכים לתת את הדעת שלנו איך הגענו למצב שיש מקומות בצבא שיש שם איי שמאל שתופסים את המדינה בגרון. זה לא יכול להיות. אני בטוח,

ההבדל בין ימין לשמאל מעולם ולעולם, לא משנה מה יקרה, לא יערב את צה"ל ולא יפגע בצה"ל ולא במדינת ישראל, לא משנה מה יקרה. לכן אנחנו חייבים לתקן את הדבר הזה אחת ולתמיד, לעשות משהו לעומק, להבין שזה לא איזו מחאה עכשיו, זה אירוע הרבה יותר עמוק ממה שחשבתי, ולתקן את העסק מהיסוד, שיהיו שם טייסים מקריית מלאכי, מדימונה. אני רואה סבא, אבא ובן, אני מבין שיש פה אירוע, אתה שומע, אדוני השר? הסבא טייס, האבא טייס, הבן טייס, גם הנכד יהיה טייס. אין עוד אנשים אחרים במדינה, אני מבין. דודי, זה גם אצל שריונרים.

אבל אני אגיד לך מה ההבדל: בשריון, כשהיינו באים, כל מי שרצה הגיע.

להכניס אותך. אבל אתה מבין, תקשיב, אני אגיד לך עוד דבר.

למה הם אומרים "בושה"? הם יודעים את האמת. דודי, יש טייסים מדימונה. תפסיק להקטין אותם.

הם מבינים שאנחנו צריכים לחזק את צבא ההגנה לישראל שיהיה צבא העם, לא צבא שיש בו אליטות. תודה רבה. תודה רבה.

אבא שלי, זיכרונו לברכה,

אח שלי הגדול צנחן, ואני יצאתי כבשה שחורה,

יעלה ויבוא חבר הכנסת מושיאשוילי. ישיב לו שר החינוך. שר החינוך, אנא תפוס את מקומך. השאילתה הבאה היא של חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, בנושא: ממצאי מבקר המדינה, ב-65% מבתי הספר בשש רשויות מקומיות בפריפריה ישנם ליקויי בטיחות חמורים והזנחה.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, על פי הנחיות משרד החינוך, וכמובן כמקובל, על הרשויות המקומיות לדאוג לתנאים פיזיים נאותים ללימוד ולמשחק במוסדות החינוך. בחודשים מאי עד נובמבר 2022 בדק מבקר המדינה מר אנגלמן את טיפול הרשויות המקומיות בנושא התחזוקה והבטיחות של בתי הספר העל-יסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים. הבדיקה נעשתה ברשויות המקומיות הגלבוע,

קריית אתא, מעלה עירון, נתניה ושוהם. ב-65% מבתי הספר נמצאו נזילות מהגגות, סימני רטיבות בקירות, שירותים מוזנחים, מזגנים לא תקינים, תקלות בחשמל ובתאורה, מחסור בשטחי הצללה, שולחנות וכיסאות שאינם ראויים לשימוש ומחסור במרחבי למידה. עוד עולה מדוח המבקר,

כי בכ-65% מבתי הספר נמצאו ליקויי בטיחות בדלתות,

בברזיות, דבר שיכול היה להביא לפגיעה בגוף ולסכנת נפשות, במיוחד כאשר מדובר בנערים. עוד עולה כי ברשויות טמרה ומעלה עירון ישנם בתי ספר שדרכי הגישה אליהם אינן בטוחות מכיוון שהן צמודות למדרון שעלולות ליפול ממנו אבנים, מצב שיש בו סכנת נפשות ברורה. לצד משרד החינוך, הרשויות המקומיות הפכו בשנים האחרונות לגורם משפיע משמעותי על הישגי התלמידים במערכת החינוך, ובמיוחד בהשקעה, או למרבה הצער, בחלק מהם, בהזנחה, של בתי הספר. לאור האמור, אדוני, ברצוני לשאול: כיצד בכוונת המשרד לפעול לתיקון המצב בבתי הספר, במיוחד כאשר מדובר בנקודות שעלולות לסכן חיים של תלמידי ותלמידות בתי הספר בישראל? בבקשה, כבוד השר.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רק רוצה להתייחס לנקודה שעלתה פה קודם. דיבר פה השר אמסלם על נושא חיל האוויר ומה קורה בהכשרה ובבחינה של טייסים. ברור, אני חושב שזה לא רק בחיל האוויר,

אתה היית במטכ"ל,

אז ברור שאיפה שהאבא משרת, יש לזה הרבה השפעה על הבית, וקרבה, וזה תהליך טבעי, אני חושב שמן הסתם מי שהיה בשריון אז גם בשריון, וזה תהליך טבעי ונכון. כך זה גם בחיל האוויר. יש משפחת חיל האוויר, וזה נכון שיש אחוז מסוים שהוא גבוה יותר, לדעתי בכל חיל,

של ילדים ממשיכים. אז זה דבר טבעי. איפה הדבר שאני חושב שכן צריך לעשות בדיקה ולהתייחס אליו? אני חושב שאנחנו צריכים למצות את הפוטנציאל בפריפריה בנוגע לחיל האוויר. אנחנו עושים את זה ב-8200 בצורה אקטיבית יחד עם הצבא, הוא עושה את זה, הצבא עושה את זה עם משרד החינוך ביחד, בשיתוף פעולה מצוין. זה שינה, אני אומר בצורה ברורה, את האחוזים של הפריפריה בקרב אנשי 8200. אני חושב שהדבר הזה ראוי שייבחן גם בחיל האוויר,

כמשרד החינוך, אלך בשיתוף פעולה מלא עם חיל האוויר בשביל באמת לנסות למצות את הפוטנציאל של חיל האוויר בתוך הפריפריה. חד-משמעית. אני מפריד את זה מהאירוע שאני חושב שהוא טבעי וקורה בכל חיל. אמרתי קודם בצחוק שאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה בצנחנים, גדלתי על הצנחנים, אח שלי הגדול התגייס לצנחנים, הייתי בטוח שאני הולך להיות צנחן, וגמרתי טייס בסוף.

אתה יכול להגיד לשר אמסלם, הנושא המרכזי זה שצריך לקרב את חיל האוויר לפריפריה, ללא קשר לשום דבר אחר, ואת זה אנחנו נעשה.

אתה יכול להגיד לשר אמסלם שגם בקורס טיס,

כרגע השר משיב. אם תרצה במסגרת שאלה נוספת, אני אאפשר. אני לא מפריע. הערה, אני אפילו לא ציני. אתה יכול להגיד לשר אמסלם ולציבור שרואה אותך עכשיו: גם בקורס טיס, גם בסיירת מטכ"ל, בכל המבדקים, אתה מספר. אף אחד לא יודע מה שם המשפחה שלך, מאיפה באת. אתה בסוף עובר כמספר, מס' 19 עבר, מס' 20 לא עבר. כל הניסיון הזה לדבר על איזה אליטות, על שחבר מביא חבר, זה פשוט לא נכון,

אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. זה לא במה שאתה תיארת. מה שאתה תיארת זה לא הבעיה. הבעיה היא שאנחנו לא ממצים את הפוטנציאל מתוך הפריפריה. אני מסכים איתך. זה לא קשור לאליטות כאלה ואחרות.

עכשיו אני רוצה רגע להתייחס לשאילתה.

היא מבוססת על עיקרי המלצות הביקורת של דוח המבקר. דוח המבקר פותח, ובצדק, בכך שהאחריות לשיפוץ של בתי הספר העל-יסודיים, הם כמובן באחריות הרשויות המקומיות. אנחנו בעצם כמשרד החינוך לא הגורם המרכזי שאליו הופנתה הביקורת, אבל אני כן רוצה להגיד מה נעשה במשרד החינוך.

חלק ניכר מהליקויים תוקנו בבתי הספר המוזכרים בדוח, בתהליך שהתחלנו בחודש פברואר 2023, לפני כחצי שנה. נמצאו ליקויי תחזוקה של נזילות מהגגות וסימני רטיבות, ואנחנו אכן מצפים מהרשויות לתקן את הליקויים הללו, זה בסמכותן ובאחריותן בצורה מפורשת. בעניין בית הספר שנבדק בקריית אתא, בסוגיית בעלי התפקידים המנהלים את נושא הבטיחות, אין כפילות בתפקיד בין הקב"ט הרשותי לבין מנהל הבטיחות במוסד החינוך. הרשות המקומית הגדירה חלוקת סמכויות ברורה בין השניים,

פועלים להגביר את התיאום והשיח בין שני בעלי התפקידים. בנושא המחסור בוועדות הבטיחות ורכזי הביטחון ביישובים שוהם, קריית אתא ומועצה אזורית גלבוע, חשוב לציין כי משרד החינוך עוסק לכל אורך השנים בהדגשת תפקידו של רכז הביטחון, חשיבותה של ועדת הבטיחות בהכשרות ודגשים לקציני הבטיחות ברשויות. הופץ גם מנשר המדגיש את חשיבותו של מינוי רכז ביטחון בבית הספר והפעלת ועדת הבטיחות הבית-ספרית. הדגשנו לאחרונה את הנושאים במסגרת ריענון שמבוצע לרכזי ביטחון ובטיחות בית-ספריים, כולל ברשות המבוקרות בדוח, והנושא מובא בכנסים ומפגשים של המשרד עם אנשי הרשויות, קב"טים ומנהלי בטיחות מוסדיים ברשתות המקומיות. סוגיית מגרש החנייה בחצר בית הספר התיכון מושרייפה במעלה עירון נמצאת באחריות ובסמכות מלאה של המועצה המקומית להסדרה. מחוז חיפה במשרד החינוך עקב אחרי הטיפול בנושא מול המועצה המקומית, ולאחר בדיקתנו נושא החנייה בתחום בית הספר אכן טופל, לאחר הביקורת. בנתניה, כמו ברשויות אחרות, טופלו הליקויים על ידי הרשות המקומית בהתאם לדוחות שנרשמו בדוח המבקר. התמקדו בעיקר בארונות, דלתות, מתקני שתייה. לאחר שבדקנו מול הרשות המקומית, אני חייב לומר לך שלא הלכנו פיזית לבדוק בכל מקום ומקום, אבל נמסר לנו כי הנושא טופל על ידי הרשות. היו שתי הערות למשרד החינוך עצמו בדוח. אני רוצה רגע להקריא אותן: הערה 1, משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד החינוך לחדד את הנחיותיו בנושא השימוש במעבדות לכלל הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך בהן ובנושא הצורך של הרשות לוודא שכל המעבדות היו תקינות בהתאם לכללים. אז אני רוצה להתייחס לכך שבחודש יוני, יוני 2023, אנחנו מדברים ממש לא על הרבה זמן, ביצע משרד הכשרות לכ-220 לבורנטים בכל הארץ כדי לקדם את המודעות והידע המקצועי לניהול הבטיחות במעבדות. זו הערה אחת. הערה נוספת שמתייחסת למשרד ישירות, ללא קשר לליקויי הרשויות שעברתי עליהם: משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד החינוך לבצע עבודת מטה על צורכי שיפוץ הקיץ, לבדוק את מתכונת ההקצאה לבתי הספר ולתת תיעדוף לרשויות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך, בהתחשב בתקציבים המשלימים שרשויות, בעיקר בקצה הגבוה, יכולות להקצות ממקורותיהן שלהן. אני רוצה לומר שבהקשר לזה, אנחנו הקמנו במסגרת הגפ"ן סל רשותי לשיפוץ שעומד על 130 ש"ח לתלמיד, והוא ניתן בעבור כל התלמידים בעיר ללא הבדל במעמד של המוסד,

מוכר וכל אלה. זה נועד לתת לרשות למנעד רחב של צרכים ולשיפוצי הקיץ בהם.

גם זה דיפרנציאלי, זאת אומרת, אנחנו משתתפים ב-130 שקלים האלה באופן דיפרנציאלי, בין כמעט מלא ל-70% במקומות שהם יותר חזקים.

גם באיתנות הפיננסית מתחשבים, בהיקף מענק האיזון שמקבלת הרשות ממשרד הפנים, ויש פה נושא של מדד הפריפריאליות של הרשות, וכל זה נכנס לתוך התקצוב הזה. בעצם, הרשות מנהלת את זה לפי העדפותיה. השנה התקציב הזה לכל הרשויות עמד על 325 מיליון שקלים, כולל המצ'ינג של הרשויות. זה מעבר לקול קורא ודברים נוספים שאנחנו מכניסים בנושא שיפוצי קיץ. ממש עכשיו גם אמורה לצאת תוכנית לשיפוצים. אם אני מסכם ואומר, אני מברך את חבר הכנסת מושיאשוילי על הערנות שלו, על הטענות. יש פה דוח שפורסם רק לאחרונה באמת, נדמה לי שב-2023 הוא פורסם, ואנחנו לקחנו לתשומת ליבנו את כל הנושאים אלינו לבדיקות מול הרשויות. אני חייב לומר, שאלנו את הרשויות, לא כל דבר הלכנו ובדקנו בעצמנו. ראית את התשובות בכל מה שקשור. יש שאלת המשך, או שאני אסכם? יש שאלת המשך? אין לי שאלת המשך, רק הערה או בקשה. אני יודע שהכתובת היא הרשויות המקומיות,

אולי כדאי שמשרד החינוך, ואני בטוח שתעשו את זה, מין דיון מעקב,

רק לעקוב אחריהן, אחרי הרשויות ששוחחת עליהן.

ראשית, אנחנו בקשר ישיר כל הזמן, גם שומעים את הצרכים שלהן בכל מה שקשור לבינוי, ויש קשר שוטף בין כל הרשויות למשרד החינוך בכל מה שקשור לבינוי ושיפוצים. במקרים שנתגלו ליקויים, אנחנו בודקים ואכן רוצים לראות שהדברים הסתדרו. אנחנו סומכים על הרשויות בדיווח בעניין הזה. תודה על ההערה. לסיום דבריי, אני לא יכול שלא להתייחס במילה לתקופה שאנחנו נמצאים בה,

תודה. במיוחד לאווירה שכביכול נמצאת, לצערי,

שנאת חינם. אני מציע לכולם טיפה להוריד את הלהבות. הייתי בריאיון, ומישהו אמר שביטול עילת הסבירות, או צמצום עילת הסבירות, אנחנו אפילו לא מבטלים,

משמעותה חורבן בית שלישי. אז באמת אני רוצה לומר: אנשים, מי שתופס את השקר, הפייק הזה, כמציאות, אני יכול להבין את הלחץ שלו, אבל זה כל כך רחוק מהאירוע. אנחנו נמצאים בליבת הקונסנזוס. היינו בשיחות בבית הנשיא.

יכול להיות שהנוסח היה יותר מרוכך,

אבל היה ברור לכולם שאין פה שום חשש לדמוקרטיה הישראלית. אנחנו היינו דמוקרטיה לפני שאהרן ברק התחיל את המהפכה שלו בנושא הסבירות, ואנחנו נשאר עם דמוקרטיה יציבה גם אחרי שהחוק הזה יתוקן. לקחת את זה ולגרום לאנשים, לשכנע אנשים

זה אירוע מסוכן, זה אירוע לא ראוי. אני מגנה את זה. מעל כל במה אנחנו צריכים לשמוע את כל הפוליטיקאים בבית הזה מגנים את זה. סרבנות ופגיעה בצה"ל, אני שמחתי מאוד לשמוע את הרמטכ"ל ואחרים, לא להיכנס למקום הזה. אנחנו נמצאים בליבת הדמוקרטיה. אין שום חשש ושום סכנה לדמוקרטיה. אני מציע לכולם להוריד את הלהבות, להירגע. החוק יעבור. מדינת ישראל היא דמוקרטיה יציבה. בתי המשפט, בג"ץ עצמאי, חזק. אני מציע לכולם להוריד את הלהבות.

"נצח ישראל לא ישקר". השאילתה הבאה היא של חבר הכנסת אחמד טיבי, לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים. אני מזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב אל הדוכן. שלום לך, אדוני. מכובדי היושב-ראש, מכובדי סגן השר מקלב, איש ביטחון של אל על הפנה שאלות פוגעניות, אינטימיות, מטרידות, לגברת הנאדי ביאעה, תושבת עכו, בשדה התעופה של ברלין בשבוע שעבר,

איך את נוסעת בלי בעלך? אצלכם זה לא מקובל. שאלה שנייה, אמר לה: למען ביטחונך: האם היית במגע אינטימי בברלין? היא הייתה המומה, בוכייה. ברצוני לשאול: 1. האם יש חוק נגד הטרדות מיניות לגבי סלקטורים ואנשי ביטחון של אל על? 2. מדוע לא ייחקר האירוע? 3. מדוע לא יושעה המטרידן מתפקידו? 4. האם זה נחשב כסטייה מינית של איש הביטחון? תודה לחבר הכנסת טיבי. כפי שביקשתי בעבר, אני מבקש לדבוק בנוסח השאילתה שאושר על ידי המזכירות. סופרים מילים, אנא. בבקשה, כבוד סגן השרה. אני גם אוכל לענות על השאלות שחבר הכנסת טיבי שאל, על פי הנוסח שאושר. לא על הכול אני יכול לענות, אבל אשתדל. מה ששאלתי, אשאל בשאלה חוזרת. לא תמיד יש לי תשובות גם בשאלה נוספת, במיוחד בנושאים שאתה העלית עכשיו, אבל קודם כול אני רוצה להודות לך על השאילתה. מסוף השאילתה תבין שבסופו של דבר לא נוכל לעזור לגב' ביאעה מעכו פרט להתנצלות, אבל למנוע בעתיד זה גם דבר חשוב.

אני רוצה לחלק את דברי התשובה, החלק העובדתי, שהיה צריך בירור ויש על זה מחלוקת, והחלק העקרוני בנושא התשאולים של נוסעים בשדות התעופה. אני אומר לך מראש שקצת התקשינו להשיג את התשובות, מכיוון שמשרד התחבורה בסופו של דבר הוא רגולטור של אל על כחברה פרטית, אל על מעסיקה או לא מעסיקה את גופי הביטחון שקשורים יותר למשרד הביטחון ולא ישירות, אין לה שום say מול השאלות האלה,

אני כן רוצה להגיד ששמחתי לראות שנעשו מאמצים, היו מעורבים בזה מנכ"לית אל על, סמנכ"לים, התייחסו לזה במלוא הרצינות ובדרגים הכי גבוהים ששייכים לשאילתה הזאת, והשקיעו בזה מאמץ. אני מקריא את התשובה הכתובה כלהלן: הנושא הועבר לבדיקת ראש אגף ביטחון התעופה הישראלית, ולהלן ההתייחסות של אגף הביטחון: בבסיס פעולות התשאול והבידוק הביטחוני לנוסעים עומדים טעמים ביטחוניים בלבד, בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים,

ונוהלי אבטחת התעופה המקצועיים, וכל זאת לצורך שמירה על ביטחון הנוסעים והצוותים. נדגיש כי פעילויות אלה מבוצעות תוך שמירה מרבית על כבוד הנוסעים.

לעיתים עשויה להיגרם אי-נעימות מסוימת הכרוכה בתהליך התשאול או הבידוק באשר הוא. אנו ערים לכך ומתנצלים על התחושה. מהפנייה עולה כי שאלות או הערות עובד הביטחון במהלך התשאול הביטחוני התפרשו אצל הנוסעת בצורה אחרת וכי היא נפגעה מהדברים. אנו מצירים על האי-נעימות ומבקשים להביע את התנצלותנו בפני גב' ביאעה על כך. אני עוד מבין גם שמענה ברוח הדברים הועבר לנוסעת ישירות על ידי נציגת אל על, ששוחחה איתה טלפונית, אני לא יודע אם אתה מודע לזה או לא, אבל בכל אופן דיברו איתה. חשוב לציין כי מהבירור עולה שאמירות שיוחסו לאיש הביטחון בפנייה ובאמצעי התקשורת לא נאמרו כלל על ידי עובד הביטחון. זאת הגרסה בנושא הזה, בנושא העובדתי. זאת הגרסה שלהם. אבל אני כן מתרשם גם מההתייחסות, גם מהנוסח שכתבו לי וגם ממה ששמענו בעל פה, שלא מזלזלים, מבינים שיש תחושות כאלה, וגם חודדו הנהלים. יותר מזה, הגורמים המוסמכים באגף הביטחון חידדו את הנהלים תוך מתן דגש והקפדה על שיח מקצועי ומכבד עם הנוסעים כולם. אלה הדברים שקיבלתי. גם לפי התחושה שלי לא זלזלו, מבינים את התחושות בשאלות האלה, וחודדו העניינים כדי לשמור על כבוד הנוסעים.

מכובדי סגן השר. הקשבתי בקשב רב לתשובה שלך, שהיא תשובת אל על. גם אני פניתי לאל על באופן ישיר, ואני יודע שפקידה באל על התקשרה לגב' ביאעה. מהתשובה מייחסים לעובד, איש הביטחון, שהוא לא אמר את הדברים, אני קובע קטגורית שהוא שקרן, כי זה לא המקרה הראשון שבו נשים ערביות אומרות ששאלו אותן את השאלה הזאת. הינה, הינה, עאידה תומא, שאלו אותה את אותה שאלה. ב-1995, אנשי ביטחון באל על שואלים נשים את השאלה הזאת, במקרה הזה נשים ערביות: האם היה לכן מגע אינטימי? איזה מין שאלה זו? אתה אדם דתי. אתה מסכים שישאלו את הבת שלך שאלה כזאת?

אני אענה לך. הוא גם סוטה וגם שקרן, כי זאת שאלה שחוזרת על עצמה.

זה לא העניין שלו אם אישה נוסעת לבד, עם משפחה,

מה זה השאלות האלה? "זה לא מקובל אצלכם". לא מקובל אצלכם, מה זה הדברים האלה? מה זה הסגנון הזה? אני אספר לך על עוד מקרה שהיה בשנה שעברה לגבי שתי צעירות. לאחת אמרו: אני לא בטוח שאני אתן לך לנסוע עם המזוודה, ואם תמשיכי להתנגד, את לא תיסעי בכלל, אוקיי. היא אומרת לו: תבדקו את המזוודה. הוא אומר לה: אני יודע את העבודה שלי. עומדת לצידה בחורה שנייה, עורכת דין, אומרת לו: למה אתה מדבר איתה ככה? היא הגיעה בזמן, היא מוכנה להיבדק, תבדוק כל מה שאתה רוצה. הוא אומר לה: אם תמשיכי להפריע לי, אני אעצור אותך. הוא אמר לעורכת דין: אני אעצור אותך. אני אומר לך שההוא מברלין הוא מטרידן, וזה ששאל את שתי הבחורות ורצה לעצור אותן הוא גזען. צריך להפסיק את הגזענות על ידי אנשי ביטחון באל על, והתשובה הזאת, שהוא לא אמר את הדברים, אומרת הכול.

שאלה נוספת, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, מהצד. לאחר מכן סגן השרה יענה על שתי השאלות. כבוד סגן השרה, ראינו אתמול את האירוע שהיה בתחנות הרכבת. אני לא רוצה להיכנס לכדאיות, ראוי או לא ראוי, אבל כאשר משרד התחבורה

על הצפי של ההפגנות ברציפי תחנות הרכבת, היה מן הראוי אולי שיפעלו בהתאם ויתכוננו בהתאם. אותו, אני לא יודע איך לקרוא לו, איך לכנות אותו,

שהרים את בלמי החירום ברכבת נוסעת, מתכוונים לפעול כנגדו? מתכוונים לעשות משהו? אני שואל דווקא בהליך האזרחי.

קודם כול אענה לחבר הכנסת אחמד טיבי. שאלת אותי אם אני מסכים או לא מסכים. אני אומר לך בפירוש: אני לא מסכים. למה אני לא מסכים? אם אלה שאלות מקצועיות, איך אני יכול להתערב? בגלל שאני מבין מתוך התשובות שלהם שהם לא רואים את השאלות האלה כשאלות לגיטימיות.

זו לא סתירה של דבריך, אבל אני לא יכול להגיד שההוא, יש לו נטיות לא טובות. אם זאת ההנחיה, אני רוצה להאמין שזאת לא ההנחיה. אם זאת ההנחיה, בעצם אלה השאלות שמנחים אותו לשאול, וזאת לא שאלה אישית שלו. זה מה שאנחנו צריכים לברר: האם יש הנחיה לשאול את השאלות האלה? אם זה דבר שחוזר על עצמו וזה לא רק מאחד, נניח שזה לא אותו אחד,

זה חוזר על עצמו. אם זה חוזר על עצמו, ואני מניח שזה לא אותו אחד שישאל את זה, בעצם זה הרבה יותר חמור וצריך בירור. אנחנו צריכים לברר אם זאת ההנחיה, ואני אעשה את זה, לשאול, לחדד: האם יש הנחיה לשאול? אלא שמדברי התשובה של מי שענה, ראש אגף ביטחון התעופה הישראלית, זה לא אדם זוטר במערכת, מדובר בראש האגף הביטחוני בתעופה הישראלית, שהוא מוסמך, ואם יש הנחיה הוא צריך לדעת, ואם הוא לא יודע את זה, אנחנו מצפים שינחה את זה בצורה ברורה. בסופו של דבר אני רוצה להאמין ואני גם חושב שאלה לא שאלות שצריך לשאול. אני גם אשאל אם יש הנחיה כזאת. לכן, שאר הדברים, אני מניח, שאתה לא מחכה לתשובה, אם ההנחיה תשתנה, הדברים האחרים, אם זה ככה, ההוא יש לו נטייה כזאת או נטייה אחרת, היא כבר לא נפקא מינה, היא כבר לא משנה שום דבר. אני מודה לך על הדברים. אני גם מרגיש שהנושאים מתחדדים. אנחנו מכירים את התשאולים. התשאולים הם חודרניים, הם עושים את זה, לפעמים אני לא יודע מה התועלת, אבל אני קטן לעומת אנשי הביטחון, השאלות שחוזרות על עצמן: האם מישהו נתן לך, האם עשית. אלה דברים שעושים גם כיום, לאו דווקא בנסיעות, אבל זאת ההנחיה הביטחונית. אני מניח שזה גם משהו בין-לאומי, זה לאו דווקא משהו שקשור למדינת ישראל, התשאולים. יש הבדל בין הטרדה מינית, אני חושב שהמקום להתלונן, אולי בגרמניה, אבל בסופו של דבר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אנחנו נגד אכיפה בררנית. היום זה על סדר-היום, שאנחנו חושבים שאם יש אכיפה, שיש אנשים שיש להם אכיפה הרבה יותר הדוקה והרבה יותר מסיבית מול ציבור אחר, אנחנו חושבים שהרי זה הדבר הבסיסי, שזה לא יכול להיות במדינה דמוקרטית, וגם תשאול בררני לא צריך להיות. תודה רבה. זה בחלק הזה. אם ירצה השם, אני גם אשאל ואחדד את הנושא. לגבי השאלה הנוספת, לגבי רכבת ישראל, טוב שהעלית את הנושא הזה. כפי שאתה יודע, משרד התחבורה ורכבת ישראל עושים מאמצים גדולים מאוד לשמור על ביטחון הנוסעים, משקיעים בזה הרבה זמן, מודאגים מהדבר הזה. גם ככל שיש בסמכות של רכבת ישראל להיערך, היא נערכת. אבל גם מודיעין וגם הפעולות האחרות של עצירה של מפגינים שעוברים מהשלב של ההפגנה לשלב של התפרעות ולפעולות פליליות, בוודאי שיש גוף של משטרת ישראל. המעשה הזה של בלימת חירום הוא עוד משהו, עוד הידרדרות חלקלקה במדרון החלקלק של לקחת דברים, לסכן נוסעים, לקחת בלם חירום ולעצור נוסעים בשביל הפגנה. לא יעלה על הדעת. אני מאוד מקווה שלמשטרת ישראל, אני חושב שיש לה את האמצעים להעמיד לדין פלילי אדם שעשה דבר כזה. לכן ההכוונה שלך לכיוון רכבת ישראל והשאלה שלך, אני מודיע לך קטגורית שעושים כל מאמץ,

לשמור על הביטחון של הנוסעים וגם לתת את השירות הכי טוב, שיצאו בזמן.

האירועים האלה פוגעים בכל האנשים, לא רק פוגעים באלה, גם במפגינים זה פוגע. סגן השר, המשטרה אומנם תפעל בדרכים שלה. השאלה היא אם משרד התחבורה מתכונן לתבוע אישית או אזרחית את מי שעשה פגיעה אנושה. האם הוא יוכל לפעול בנושא? יש מה שנקרא "קם ליה בדרבה מיניה". אם המשטרה תעשה את התביעה הפלילית,

אבל יש מעבר לפלילי, נושא אזרחי. אבל אני אבדוק את זה, אם יש לה גם את האפשרות לתבוע את הנזקים שיש. חשוב מאוד. אני חושב שזה רעיון טוב. אני אעביר את זה לגופים המוסמכים ברכבת ישראל, במשרד התחבורה.

תודה רבה לסגן שר התחבורה הרב אורי מקלב ולשואלים.

רבותיי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, חלק מאוד מרגש וחשוב, נאום בכורה של חבר הכנסת יצחק קרויזר. אומנם אתה כבר מורגל כאן בעמוד ומלומד, אבל נאום בכורה הוא נושא חשוב. בבקשה. לאחר מכן יברך אותו השר יצחק שמעון וסרלאוף,

כבוד יושב-ראש הישיבה, מזל טוב. כבוד יושב-ראש הישיבה, כבוד השר, ברשות הוריי, אבי ואימי היקרים, עדי רעייתי והחברה שלצידי, ילדיי האהובים, משפחתי אשר כאן איתי ואלה שאינם נמצאים כאן פיזית אך נמצאים כאן ברוחם ובעיקר בליבי, מכובדיי כולם, היום א' באב, חודש שמוגדר כחודש הפורענות והאבלות, חודש שבו נפתח מחנה ההשמדה בוכנוואלד, החלה ההשמדה במחנה טרבלינקה, חוסלו גטו ביאליסטוק וגטו לודג', נחרב בית המקדש. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אך חודש אב נקרא גם מנחם אב, זאת הנחמה שתבוא לעתיד לבוא. זהו בתמצית סיפורו של עמנו, שיצא מאפלה וגם התקומה לעתיד לבוא. זהו גם הסיפור המשפחתי שאציג בפניכם בדקות הקרובות. אני עומד כאן לפניכם נרגש, בנם של הרב יהודה ושלומית קרויזר, נכדו של סבא אברהם, איש ירושלים שלחם כנער בקרבות המרים של מלחמת הקוממיות,

של סבא אליהו מצד אימא, שגם הוא איש ירושלים שלחם לשחרורה עוד כנער. בדקות הקרובות אני מבקש לחלוק איתכם סיפור משפחתי הנע בין תחנות שונות. חלק מהתחנות נוגע בחדוות העשייה, חלק אחר,

ובצמיחה ממנו. החוט המקשר בין הפסגות לתהומות הוא הניסיון לחיות חיים של שליחות ומשמעות. אצלנו במשפחה מכנים את זה במילה אחת:

נולדתי במצפה יריחו שבבנימין. הוריי היו ממקימי היישוב, ואבי משמש רב היישוב עד היום. בתחילתו הוקם היישוב על ידי מייסדים חילונים ודתיים כאחד. שם היישוב ניתן לו על היותו צופה על יריחו, העיר הראשונה שכבש יהושע בן נון, שכן על פי המדרש, יריחו הייתה סוגרה של ארץ ישראל: אם שחררת את יריחו, הרי שפתחת את השער לכל הארץ ישראל. בבית הספר היסודי למדתי ביישוב מצפה יריחו, אך מסגרת מקובעת ופרונטלית פחות התאימה לי. המבחן המוטל עלינו כהורים הוא לשלב את יכולתנו לצַפות עם הצורך להכיל ולגלות סובלנות, הקשבה לרצונו של הילד ואמונה ביכולותיו, גם כאשר הוא מבקש לסטות לשביל הנראה לנו כדרך חתחתים. למזלי ולשמחתי, הוריי האמינו לי, הקשיבו לי ואפשרו לי לעבור למסגרת מכילה יותר, שברבות הימים התבררה כמתאימה לי יותר. אני מכיר תודה להוריי על ההחלטה הזו עד היום. בתיכון למדתי ביפתח, פגשתי בצוות מסור לתפקיד, אנשי חינוך אמיתיים שידעו איך להיכנס ללבבות, להתחבר אל התלמידים. זה מה שנתן לי כיוון לחיים, ומשם כבר יכולתי לצמוח. בזכותם פיתחתי קרבה מיוחדת לנושא החינוך. הבנתי אז, ואני מבין עוד יותר היום, כמה חשובים מורים טובים לחיים. גדלתי בבית שבו אבא אוהב תנ"ך והצליח לחבר באהבתו גם אותנו לכך. למדתי מאבא שהיהודי התנ"כי הוא לא רק איש רוח אלא איש מעשה, איש אדמה, כמו דוד המלך. דוד המלך היה איש הרוח המכונה "נעים זמירות ישראל". הוא היה רועה צאן. מסופר שכשהוא היה רואה כבשה פצועה, נהג לשאת אותה על כתפיו, ועל כן נבחר להנהיג את עם ישראל. אני נשוי לעדי, החצי השני שלי, פשוטו כמשמעו, חברה ושותפה מלאה לחיים. עדי מטפלת באומנות. היא צמחה בבית שונה מעולמות התוכן שמהם באתי, אך היא שותפה לערכים של כבוד לזולת,

קבלת האחר, כך שעם עדי קיבלתי גם משפחה נוספת,

תומכת ובעיקר מכבדת. יחד הבאנו לעולם את שלושת ילדינו, טליה, בת תשע, יפתח, בן שבע,

עדי גדלה בבית חילוני, ויחד אנחנו מקיימים אורח חיים ייחודי המשלב ומושתת על אדני הכבוד והשיתוף. קבענו את ביתנו במושב המעורב נטור שברמת הגולן. מצאנו שם קהילה חמה, נפלאה ומשפחתית. כמו מצפה יריחו, גם הוא נמצא במרחק קצר משרידים המספרים את ההיסטוריה העתיקה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ואת זכותנו עליה. מי שיתבונן בנסיבות פיצולו של מצפה יריחו, יוכל לראות בסיפוק ובתקווה שמה שנפרד למעלה מארבעה עשורים התחבר בהצלחה בנטור. בנטור מצאנו קהילה ושותפים לערכים של חברה מעורבת, לשילוב של חקלאות, התיישבות ועשייה, שהפכו גם לעיסוק הקודם, טרם כניסתי לפוליטיקה, במסגרת חברת הנדסה אזרחית שהקמתי. שורשי משפחתי מצד שני הוריי הינם שורשים של משפחה ירושלמית ותיקה עוד טרום הקמת המדינה. כנערים התגייסו שני הסבים שלי להילחם במלחמת השחרור. סבי אליהו, זכרו לברכה, נצר למשפחת תעשיינים ונדבנים ירושלמית, התנדב להגנתה ולקח חלק בשחרור לוד ובפריצה לנגב. סבא אליהו חרש את ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה ותנ"ך בידו. עם שחרורו ממילואים, הוא הקים את יחידת המתנדבים של המשטרה, ובה המשיך להתנדב עוד 25 שנים. סבי סבא אברהם קרויזר, זכרו לברכה, התגייס להגנת ירושלים בגיל 17. הוא נשלח למושבה נווה יעקב, שהייתה מבודדת וסבלה מהצקות חוזרות ונשנות. שיירות שהובילו אליה נשק ואספקה הותקפו וספגו אבדות קשות. ב-14 במאי, עם סיום המנדט, קיבלו תושבי עטרות פקודה להתפנות לנווה יעקב. הקרב היה קשה. התחמושת, המים והמזון אזלו, והם ביקשו רשות להיכנע, אך זו לא ניתנה להם בשל החשש שיהיה גורלם כשל מגיני גוש עציון, שנכנעו ונרצחו. סבא ולוחמים נוספים יצאו לסייע בידם. בלית ברירה אספו המגינים בבית הכנסת, קברו את שמונת הנופלים ואת שני ספרי התורה בקברים זמניים, והחלו במסע לילי להר הצופים. אף שנפצע במהלך הלחימה, סבא אברהם נשא פצוע על גבו עד לבית החולים. למרות שהיה פצוע בעצמו, היה מסופק מיכולתו לשרוד את המסע בחיים. הוא הצליח הודות לתמיכה והחיזוק של סבא, שבכך הציל את חייו. כמה אופייני לסבא לא להשאיר ולא להפקיר פצוע בשדה הקרב. הקרב בקושי נזכר בספרות ההיסטורית המתעדת את קורות מלחמת הקוממיות. הדבר הכאיב לו מאוד, מאחר שראה חובה מוסרית לחבריו, ובעיקר לנופלים, ועל כן נאבק על אזכורו של הקרב עד שהביא לתיקון העוול ההיסטורי. הקשר עם סבא היה קשר הדוק וחם, וכך גם השיחות היום-יומיות בינינו. הוא הרבה לשתף בסיפורים מחייו בירושלים של טרום הקמת המדינה, על חיי פשטות וצניעות מתוך תחושת שליחות. סבא אברהם היה קרוב אליי אישית, וקרוב אליי גם בדעותיו הפוליטיות. חבל שלא זכה לראות אותי כאן, במשכן הכנסת. אלה השורשים שמהם ינקתי, ומכאן גם שלושת הערכים המרכזיים המובילים אותי במהלך חיי ובעשייתי: חקלאות, התיישבות וחינוך. תולדות הציונות בימים של טרום המדינה שזורים ביכולת העיקשת להיאחז בקרקע חרף קשיים בלתי רגילים. המפעל הציוני עמד בפני סכנת כליה ממשית בימיו הראשונים. מאמצי החקלאים עלו לא אחת באש, חקלאים ונוטרים מסרו את נפשם. מגש הכסף שעליו ניתנה לנו מדינת ישראל הוא לא רק גבורתם של הלוחמים במלחמת הקוממיות, לא פחות מכך היא יכולתם של מתיישבים בכל קצוות הארץ להיאחז בקרקע בעיקשות שאינה יודעת גבולות, מראשית הציונות, דרך הקמתה של מדינת ישראל ועד לימינו אנו ממש. אני רואה בחקלאות ביטוי נעלה של ציונות מעשית ושורשית הקובעת גם היום את ריבונותנו ואחיזתנו בארץ הזו, באמצעות להב המחרשה ועיקשות ידיו של החקלאי האוחז בה.

הזכות שניתנה לי לייצג בוחרים בכנסת ישראל היא גם החובה להוביל עשייה של ציונות מעשית המשלבת חקלאות וחינוך: חינוך לבחירה בחיים של משמעות, חינוך להתיישבות ועבודת אדמה, חינוך לאהבת העם והארץ. את המורשת שעליה צמחתי, לצד ערכים שמובילים אותי, מצאתי במפלגה שאותה אני מייצג.

התיישבות וחינוך הם עבורי גם הביטוי המזוקק ביותר של מפלגת עוצמה יהודית. הייתי אומר שהעוצמה האמיתית היא לא מוחצנת אלא פנימית: כשאתה מודע לחוזקותיך, לצד חולשותיך האנושיות, אתה מרגיש נינוח גם בקרב הסובבים אותך, גם אם הם חזקים ממך בתחומים מסוימים. זה לא מקטין אותך. להפך, זה מאפשר להם לצמוח, ולך, לצמוח איתם. כמו שנהג אחי שלמה להגיד: כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. זה נכון גם לים, לאומה ולחברה. זה נכון וחשוב בעיקר ביחס שלנו כחברה לחלשים ולמוחלשים. בזה אנחנו נמדדים כחברה בכלל ואנו כנבחרי ציבור בפרט. שמתי לעצמי מטרה להיות שליח ולהביא את קולם של החקלאים הסובלים מטרור חקלאי ושעמל יומם נגזל, קולם של בעלי העסקים בענפים השונים הנסחטים בגביית דמי חסות, קולם של אנשי הפריפריה הנאבקים לחיים של ממש, קולם של אחינו ואחיותינו הלומי והלומות הקרב שנלחמו למעננו אך חזרו משדה הקרב חלקם פצועים, חלקם שלמים אולי בגופם אך משהו בנשמתם נשאר פצוע, נשאר עדיין שם. אדוני כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מעבר לסיפור המשפחתי ולשורשים שמהם צמחתי, יש גם טרגדיה כואבת שעיצבה את חיי. גדלתי למשפחה בת 11 נפשות. היינו תשעה אחים. מבין אחיי הייתי קרוב מאוד לאחי הגדול שלמה. בזמן התיכון משך אותי שלמה, אחי הגדול, לטייל איתו, ויחד גם להתנדב במד"א ובמכבי האש. היינו עושים יחד משמרות, חוויה וזיכרון שאני נוצר עימי. לאחר כמעט ארבע שנים בשירותי כלוחם החלטתי לצאת לטיול יחד עם חברים מהשירות. התחלנו בארצות הברית.

אבל אחרי שלוש שבועות הרגשתי שהספיק לי, לא הרגשתי בבית. ביקשתי מאחי שלמה לקנות לי כרטיס חזרה. שלמה שירת כמפקד פלוגה בגדוד חרוב. בפעמים הבודדות שהצליח לצאת מוקדם, נהג לעבור בבית הספר שבו למד אחי הצעיר ישי כדי לאסוף אותו ולבלות עימו.

לפני 15 שנים, בב' בכסלו תשס"ח, הגיע שלמה במפתיע לבית הספר. ההתרגשות אחזה באחי הצעיר ובחבריו למראה האח הגדול, המדים, הטנדר הצבאי. שלמה אסף את ישי ואת שלושת חבריו, שהרגישו בני מזל להצטרף לנסיעה. בצומת השומרוני הטוב פגע אוטובוס ממוגן של המועצה בטנדר שבו נסעו. שני אחיי נהרגו במקום, שני חבריו של ישי מהיישוב נהרגו גם הם, ואילו החבר הנוסף יצא, למרבה המזל,

הבשורה הקשה עשתה את דרכה לניו יורק לחבר, ובלי לחשוב פעמיים רכש מייד כרטיס על חשבונו וליווה אותי לארץ. בדיעבד, השיחה עם שלמה, שבה ביקשתי ממנו לקנות לי כרטיס, הייתה השיחה האחרונה שלי איתו. להלוויה לא הספקתי להגיע. אימי ואחותי המתינו לי בשדה. אימא לא יכולה הייתה להוציא את המילים מפיה, ואחותי הייתה זו שבישרה לי את הבשורה הקשה. משם נסעתי לשבעה, לעמק הבכא של משפחתי. בתוך השבר העמוק הראה אבא עוצמה ודוגמה אישית בלתי רגילה. בבית הוריי, במרפסת הצופה אל מול נוף ים המלח, היה זה רגע מכונן. אבא אסף את כולנו, העמיד אותנו אל מול הנוף, כשאנו צופים לים המלח, ואמר: אנחנו עכשיו באופן מעשי פשוט זורקים לים את כל השאלות: למה,

מדוע. מכאן אנחנו מקבלים את הדין ומרימים את הראש. היה בצעד הזה שילוב של מנהיגות, תעצומות נפש והשראה. בדיעבד אני יודע לומר שזה העמיד אותי, אותנו, על הרגליים. בתום השבעה חזרתי לשירות קבע נוסף. לקחתי על עצמי להקים מפעל חסד, עשייה והנצחה, סיוע למשפחות נזקקות, עזרה לחיילים בודדים, הקמת מרפסת ים המלח, מירוץ לזכרם ועוד. האירוע המכונן הזה, שאני נושא כל חיי, עיצב את תפיסת המנהיגות שלי: גם כשיש קושי, לעצור, לכאוב, אך להישיר מבט קדימה ובעיקר לפעול. את המקום של הכאב ניתבתי לעשייה ולחיבורים. בעבורי זוהי דרך חיים, ואני מקווה להצליח להביא אותה לעשייה הציבורית שלי גם כאן,

יחד איתכם, חבריי, אני תקווה שנצליח בעשייתנו המשותפת לפעול לחיבורים, לקירוב לבבות, ולמצוא יחד את המשותף והמחבר. אני מודה על הזכות שניתנה לי להיות נבחר ציבור, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיכוון אותי וישלח ברכה במעשה ידיי, ומתחייב שאעשה הכול כדי לשרת את הציבור נאמנה.

תודה רבה לחבר הכנסת יצחק קרויזר. אני מזמין את השר יצחק שמעון וסרלאוף לברך את

אדוני היושב-ראש, הכנתי משהו כתוב אבל אני לא יכול שלא להביע את ההתרגשות שחוויתי במהלך הנאום שלך, חברי חבר הכנסת יצחק קרויזר.

איך חברי כנסת אחרים הגיעו למשכן הזה אבל אני כן יודע מה אנחנו, אני וחבר הכנסת קרויזר, עברנו כדי להגיע למקום הזה, למעמד הזה. אתה יודע מה, קרויזר? אני יושב שם, בשולחן הממשלה פה, במליאה, ואני רואה אותך נואם כחבר כנסת, כיושב-ראש הסיעה שלנו, ואני פשוט מתחיל לצבוט את עצמי.

שאם מישהו יודע פה, במשכן, אילו תלאות עברנו בדרך, וזו לא דרך של שנה ולא של שנתיים, אנחנו מכירים כמעט 12 שנים, ואדוני היושב-ראש,

כאב ותסכול,

אני לפעמים גם אומר את זה, גם ייאוש חווינו, במיוחד בשלוש השנים האחרונות, במועד א' ומועד ב' ומועד ג' ומועד ד', במועד ד', כשהצלחנו להיכנס סוף-סוף אחרי מאמץ גדול. אבל היו גם ונמצא פה הרב יהודה קרויזר, מורנו ורבנו, שהוא יודע והיה שותף לכל התהליכים הללו, לכל הבירורים הללו, היו מועדים מסוימים שרצנו כנגד כל הסיכויים, כי האמנו בדרך שלנו, האמנו באמת שלנו, בבשורה שיש לנו. וכולם צחקו עלינו ואמרו לנו שאנחנו הזויים ושנפרוש, והרב אמר לנו: אתם אומרים את האמת, אתם הולכים עם האמת, אל תפחדו. "סוף הכבוד לבא" על אותה הדרך הזאת ואותה המסירות, כשאתה יודע שאין לך בקצה הצלחה. כשאנחנו מדברים, עוד כשהייתי מנכ"ל והיה צריך לארגן חוגי בית ולצאת לצומת ולתלות שלטים, ואנחנו יודעים שאנשים בזים לנו, לא במחנה השני, בתוך הבית, השכנים שלנו, החברים הכי טובים שלנו, ולהמשיך בשותפות הזאת ובנאמנות הזאת ובמסירות הזאת, ואז להגיע לכאן אחרי כל המסע הארוך הזה, ולתת את הנאום הזה בפני כל עם ישראל, זה הרבה מעבר למרגש אותי. זו דוגמה לכל אדם מהי התמדה ונחישות, מהי האמונה בצדקת הדרך.

זה מה שאנחנו רואים פה היום.

הבחירות עבדנו קשה מאוד,

אם לעשות חוג בית ברמת הגולן. אמרת לי: תשמע, אם יגיעו 20 איש זה אירוע. אמרתי, יגיעו 20 איש,

אמרת: זה כנס פוליטי, יגיעו 15 איש. אבל אמרת לי: תשמע, אני מרגיש את השטח, אני מחובר לשטח, חייבים לארגן פה כנס, יבואו אנשים,

לקחנו את הריזיקה הזאת, אתה הובלת את זה. האולם היה מפוצץ, כמדומני היו שם 200 איש. אני חושב שלא היה דבר כזה ברמת הגולן, אין לזה אח ורע. וכשאתה יודע לחוות את הכישלון המר, הזמני, אתה יודע להעריך את ההצלחה, ומי כמונו יודעים להעריך את ההצלחה, אחרי מה שעברנו.

בשעה כמעט,

נפגשתי עם איתמר, השר בן גביר, יושב-ראש המפלגה שלנו. נפגשתי איתו לקראת הנאום שלך, כי הוא לא היה יכול להיות פה כדי לברך, ואמרתי לו: איתמר,

אני שואל אותך במילה אחת, תענה לי באינטואיציה,

אני שואל אותך, אני אומר עכשיו "חבר כנסת קרויזר" מה עולה לך בראש? הוא ישר אמר לי:

זו לא הפתעה של מישהו שאני פוגש אותו בפעם הראשונה ואז אני מופתע והוא מרשים אותי. כמו שאמרתי, אני מכיר אותך כמעט 12 שנים, אבל אין מילה מדויקת מהמילה הפתעה, כי אתה פשוט הפתעה עבור כולנו. יום-יום אתה נמצא פה בכנסת ומביא את ההישגים ואת החקיקה ואת העבודה הפרלמנטרית שלך ואת הוועדות, את השעות על גבי שעות שאתה מתמסר פה והרבה מעבר לכך. אתה יושב פה עם שרים ודורש מהם ומקדם את האידיאולוגיה שלנו ואת הדרך הערכית שלנו בצורה יוצאת דופן. רק לאחרונה היו הבחירות לוועדה למינוי שופטים, והבאת 86 קולות. זה הישג חסר תקדים, וזה רק מראה מי שאתה, זה רק מראה את היכולת שלך לייצר שיתוף פעולה, שותפויות וחיבורים בין קואליציה לאופוזיציה. אמר השר בן גביר במליצה: אולי צריך להזמין אותך לשימוע, יש לך פה יותר מדי, או שיזמין אותו לפיתה. נאור, אנחנו באווירה חגיגית, אבל לפחות אני זוכר את השם שלך הפעם במדויק.

חברים, אתה יכול להסכים איתי, חבר הכנסת נאור שירי יקירי, שחבר הכנסת קרויזר הוא בן אדם של אנשים, הוא בן אדם של חיבורים, הוא איש ערכי. הגעתי לבית שלו לפני כמה בחירות, פעם ראשונה נחַתי אצלך בבית, זה היה ב-01:00, ישבנו כאילו אין מחר, כאילו אין לנו יום עבודה מחר, ישבנו ודיברנו על הכול, גם פוליטיקה, גם על המצב במדינה. ואז אמרתי לך: איזה בית יפה. באמת, יש לו בית יפהפה. הוא סיפר לי שהוא בנה אותו בעשר אצבעותיו.

איש שמחובר לאדמה, מחובר לחקלאות. דיברת על זה כאן קודם. אנחנו מביאים אדם כמוך, בלי פוזה, בלי "מורם מעם", מגיע מהשטח, שאכפת לו באמת מעם ישראל. אני יודע אילו פניות אתה מביא אליי ללשכה שלי, לפעמים אני משתגע מכך שאתה מנדנד לי: זה חשוב, מה קורה עם זה? ולפעמים, אתה יודע, נמאס לי, אבל תדע לך שאני מעריך כל פנייה וכל רגע שאתה משגע אותי, כי זה מראה כמה זה חשוב לך וכמה זה אכפת לך וכמה אתה לא תוותר ולא תניח ידך מזה. עכשיו אגיד לך עוד משהו: יש מפלגות שחברי כנסת רוצים להצליח, ולפעמים הם חושבים שזה צריך להגיע על חשבון אחרים, מין תחרותיות כזאת. אצלנו אין את זה. אבל אצלך במיוחד, לא רק שאין את זה, הפוך. אתה רוצה בהצלחתי ואתה רוצה בהצלחת חברי הכנסת פוגל וחברת הכנסת לימור וכל החברים, וההצלחה שלנו מפארת אותך. אני חייב לומר גם משהו כדי לחבר את זה. יש גמרא במסכת סנהדרין,

"שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקיה, יראת ה' זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעאי. אמרו עליו, על רבי יהודה ברבי אילעאי, שהיו שישה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה". חזקיהו המלך, הדור שלו, אנחנו יודעים, חיפשו מדן ועד באר שבע תינוקות, לא מצאו מדן ועד באר שבע תינוקות שלא בקיאים בהלכות טהרה. בתקופה של רבי יהודה ברבי אילעאי שישה תלמידים,

שישה תלמידים היו מתכסין בטלית אחת ולומדים תורה. מה הפואנטה? שואל רב חיים שמואלביץ שאלה שהתשובה שלה היא מסר לכולנו.

שישה אנשים לא יכולים להתכסות בטלית אחת.

לא יכולים. איך שלא שתנסה את זה, זה לא מכסה את כולם.

משהו שיכול להיות קוד חברתי שאנחנו צריכים לאמץ אותו.

צריכים לאמץ אותו, כי זה קוד שאתה מממש אותו ומיישם אותו מדי יום, והלוואי שבכנסת כולה היינו מיישמים אותו. הוא אומר: כששישה מתכסים בטלית אחת וכל אחד דואג שהוא יתכסה בטלית, אז אין סיכוי, אבל כששישה מתכסים בטלית אחת וכל אחד רוצה שהחבר שלו יהיה מתחת לטלית, אז יכולים להיות שישה מתחת לטלית. אז אני אומר לך, חבר הכנסת קרויזר, חברי, את הערכים הללו שאתה מביא לפה לכנסת, את הערכים של אחדות, של חריצות ומסירות, קודם כול כולם רואים את זה, כולם מרגישים את זה, כולם מעריכים אותך כאן, כולם מספרים עליך שבחים. וכמו שאמר השר בן גביר, אתה הפתעה לא רק עבור סיעת עוצמה יהודית אלא עבור הכנסת כולה ועבור כל עם ישראל. אני מאחל לך שתצליח בכל הפעילות שלך כאן, בשליחות החשובה שלך, עוד הרבה שנים טובות ונעימות.

תודה רבה לשר יצחק שמעון וסרלאוף על הברכות והדברים הנפלאים. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות חוק פרטיות לקריאה הטרומית. הצעה ראשונה, חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון, תשלום דמי חניה), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת אברהם בצלאל לנמק את הצעתו. תודה רבה למשפחת קרויזר, שהיו אורחים אצלנו כאן היום במליאה. כל הכבוד למשפחה של איציק התותח. עושה טוב לעם ישראל. יצחק. אני קוראת לו איציק. אני קורא לו יצחק, וכך קראו לו, אדוני היושב-ראש, דבר ראשון, באמת מצטרף לברכות לידידי חבר הכנסת יצחק קרויזר ולמשפחתו שהגיעה לפה. דעו לכם, יש לכם בן יקר, בעל יקר, אבא יקר באמת, שעושה רבות, והכול בנעימות ובגובה העיניים. אז יצחק, ידידי חבר הכנסת, מאחל לך המשך הצלחה ונחת, ושלא תצא שום תקלה תחת ידך, ותעשה עוד הרבה הרבה דברים טובים בבית הזה. אני היום מציג את החוק, אני חושב שזה החוק הראשון שלי בכנסת הזאת, חוק התעבורה, שבא להסדיר, אנשים נכנסים לחניונים פרטיים, נכנסים לחנות, ולצערי הרב לפעמים משלמים הרבה יותר מהזמן שהם נמצאים בחניון עצמו. אני יכול להגיד לכם, ביום שני שעבר הייתי בשיבא, בתל השומר, הלכתי לבקר חבר שעבר ניתוח קשה מאוד, ואני מאחל לו באמת רפואה שלמה. הייתי שם,

32 דקות,

בחניון עצמו, ושילמתי 25 שקלים לחניון. מדובר על מחירים מאוד מאוד גבוהים בחניונים. אני חושב שכמו שבפנגו בן אדם משלם לפי הדקות שהוא נמצא, אין שום סיבה שגם בחניונים אדם לא ישלם על הזמן שהוא משתמש בחניון ולא מעבר לכך. אז אני חושב שסיעת ש"ס, שתמיד נמצאת בחזית החברתית, זה חוק שנוסף לכל החוקים של חבריי, החוקים החברתיים. אני רוצה באמת להודות פה דבר ראשון לשר האוצר ולשרת התחבורה, שהביעו את תמיכתם בחוק הזה. הוא עכשיו בקריאה טרומית, ואני מקווה שמהר מאוד נגיע ונוכל לברך על המוגמר, ושהוא יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נמצאים היום בראש חודש אב, ואני שמח שבהמשך הנאומים ינאמו גם חברים מהאופוזיציה שהוצמדו לחוק הזה. אנחנו בימים שעושים חשבון נפש על חורבן הבית, על שנאת חינם, אבל אתה רואה שגם בכל הטרלול והמצב שאנחנו נמצאים בו, שכביכול אנחנו נמצאים בזמן של חושך גדול מאוד, יש גם קצת אור. יש אנשים שיודעים ומבינים שיש דברים שזה לא קואליציה אופוזיציה. בשביל האזרחים ובשביל האנשים צריך לדאוג ולעשות, ואני שמח שגם הם עושים את זה.

רק אשא תפילה, תפילתו של רבי אלימלך מליז'נסק, דקה יש לך. שאמר: אדרבא, תן בליבנו שנדע כל אחד ואחד לראות את מעלת חברו ולא את חסרונו. תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהם בצלאל. להצעת החוק הזו הוצמדו שלוש הצעות חוק נוספות. אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לנמק את הצעתה.

הצעת החוק הבאה, של ואליד אלהואשלה, הוצמדה.

הינה, אני מתריע מראש. תודה רבה, כבוד יו"ר הישיבה. תודה רבה לחבר הכנסת המציע אברהם בצלאל. את ההצעה הזו כתבתי לפני כשנה. אני רוצה רגע להסביר איך היא בכלל הגיעה אל העולם.

בהחלט. פנה אליי חבר ואמר לי: יש גזל. היום אם בן אדם מחנה את הרכב הוא משלם על שעה מלאה גם כשהוא היה רק עשר דקות. הקשבתי לו, אמרתי לו: תן לי לבדוק. רצה הגורל ובאותו שבוע ביום שישי הגעתי לשבת באירוע עם בן זוגי. הוא הלך להחנות את הרכב, לא מצא חניה, זאת אומרת לא הייתה חניה, עשה סיבוב וחויב על שעה מלאה. אז הבנתי שיש פה משהו שלא מתקבל על הדעת. אנחנו כן רוצים לחסוך ולהוריד רכבים מהכביש, ואנחנו בוודאי ובוודאי רוצים לעודד תחבורה ציבורית, אבל לא על ידי גזל והעשרת בעלי החניונים אלא על ידי מיצוב סביר של תמחור פר זמן. אז אני מודה מאוד על שההצעה הזו הוגשה על ידך, ואני מצפה לשיתוף פעולה, שנצליח להעביר את זה עד הסוף יחדיו, ושיהיה לנו בהצלחה בתיקון הזה.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת ואליד אלהואשלה לנמק את הצעתו,

שלום לכולם. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שהתיקון הזה, אנחנו מחויבים לעשות אותו על מנת להקל על האזרחים שלנו ועל התושבים, גם במצבים כאלה ובמיוחד בזמנים האלה, כאשר כל המחירים עולים, ישנו יוקר מחיה שלא נסבל. התיקון הזה נדרש על מנת להוריד את העלויות לאנשים שנכנסים, משתמשים בחניונים במדינה. לא יכול להיות שכשאזרח נכנס לחניון הוא אמור לשלם על שעה או שעתיים. ולכן התיקון שאנחנו דורשים בחוק הזה הוא שהחישוב יתחיל מהדקה הראשונה, ובכך אנחנו גם מסייעים לאנשים, לאזרחים, לתושבים, להוריד במעט את התשלומים שהם משלמים ביום-יום.

תודה רבה לחבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אני מזמין את חבר הכנסת יונתן מישרקי לנמק את הצעתו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זו הזדמנות מצוינת גם לומר לך מזל טוב לרגל האירוסין של הבת שלך. תודה רבה.

לצערי לא יכולתי להשתתף אתמול בשמחה, אבל מזל טוב בשמי ובשם כולם.

בהמשך להצעת החוק של חבר הכנסת אברהם בצלאל ידידי והחברים המצטרפים,

אנחנו רגילים לדבר על יוקר המחיה בתקופה האחרונה. מדברים על חלב, מדברים על דלק. אנחנו מדברים פה על תיקון קטן אבל מאוד מאוד משמעותי עבור האזרח. זו הצעת החוק שאני הגשתי לא מזמן, ואני גאה ושמח, וכמובן מפרגן לחברי על כך שהוא הצליח לקדם את הצעת החוק הזו יחד עם השרים הרלוונטיים. אומנם זה נשמע לנו מחיר קטן, שקל לפה, שני שקל לשם, אבל בסופו של דבר מדובר בסכום גדול שמצטבר, וכשאנחנו מדברים על יוקר מחיה, זו הצעת החוק. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רוצים להילחם ולהוריד את יוקר המחיה בכל הפרמטרים, ואני מודה לך על כך, אדוני חבר הכנסת אברהם בצלאל.

אני מזמין את השר יצחק שמעון וסרלאוף להציג בשם משרד התחבורה את עמדת הממשלה על הצעות חוק הללו. אם כן, אדוני היושב-ראש, מענה על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה של חבר הכנסת אברהם בצלאל וארבע הצעות חוק נוספות שהוצמדו אליה. אני אתן קצת רקע להצעת החוק. עניינה של הצעת החוק בתיקון דרכי החיוב בכלל החניונים במדינה. ההצעה מבקשת שמדידת הזמן של החניה בפועל, כפי שנעשית על ידי כרטיס החניה באמצעות ספירת מספר דקות מכניסת הרכב עד יציאתו, תשמש גם כאמת המידה לתשלום,

ההצעה מבקשת לבטל את תשלום החניה לפי שעות ולעבור לתשלום מדויק לפי דקות, כך שאדם שחנה בחניון כשעה ורבע, לא ייאלץ לשלם על שתי שעות חניה. תשמע, חבר הכנסת בצלאל, חד-משמעית,

אגב, אני חושב שמעבר לנושא הכלכלי, אם אתה אומר לאדם שהוא משלם פר חניה, זה יזרז אותו לצאת יותר מוקדם וזה עושה תחלופה, זו מטרת התשלום בהסדר חניה. נכון, נכון. בתל אביב כל שעת חניה זה חצי משכנתה, אתה מבין? אני כתושב תל אביב יכול לומר כמה זה משמעותי עבורנו. עמדת גורמי המקצוע במשרד: הצעת החוק בעלת אספקטים כלכליים שוקיים מובהקים, ואין לה נגיעה ישירה לתחומים הנמצאים בפיקוח משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, על כן המשרד אינו מתנגד להצעת החוק. עמדת ועדת השרים לחקיקה: ועדת השרים החליטה כי הממשלה תתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בכפוף לקידומה בתיאום עם משרד התחבורה ושאר הגורמים הרלוונטיים. אדוני היושב-ראש, בלי קשר להצעת החוק, אני רוצה שנייה לנצל את הבמה ולספר על ביקור שלי. לפני כחודש הגעתי בשעת לילה מאוחרת לבקר במסגרת ייחודית ומיוחדת בשם כולל עמלים בתורה, כאן בבירה, בירושלים, מסגרת שהקים אותה הרב משה בוקשפן. מטרת המסגרת הזאת להעניק לתלמידים ביטוי מיוחד ולחנכם לשילוב תורה ועבודה. המוטו הוא שמירה על אורח החיים החרדי באופן מלא לצד עידוד והכוונה לתעסוקה והשתלבות בחיי המעשה. אחד מהתלמידים שישב שם הוא מוישי. ביום-יום הוא עובד בחברה נדל"נית גדולה, מקדם פרויקטים, ואחרי הצוהריים הוא מגיע להיכל הכולל להגות בתורה. לצידו יושב יוחנן. בשעות הבוקר הוא עובד במטבח של משרד האוצר, ואחר הצוהריים הם יושבים ולומדים ושומרים על הדרך שבה גדלו והתחנכו במגזר החרדי. כך ישבו מולי עשרות חרדים, האחד לומד הנדסה, השני מתקין מזגנים, השלישי מפקח בנייה בפרויקטים עצומים, וכולם מתאספים, מי בבוקר ומי אחר הצוהריים, לקיים את האידיאל של תורה וגדולה על שולחן אחד. אני מברך את תלמידי עמלים בתורה שיעלו ויצליחו.

שאלתי אותם, אדוני היושב-ראש בוסו, תשמע רגע. גם אלייך, הינה, את פה. למה אני סיפרתי עליהם עכשיו? אמרתי להם: יש הרבה כוללים, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם אתם תדעו, אני אפרגן לכם במליאה, בכנסת, שאלה מהתנ"ך. אני אשאל את זה גם פה, בוא נראה אם מישהו ידע, אולי מהצופים, אולי מהקהל: מישהו מהתנ"ך שנולד לפני אבא שלו, נפטר לפני אימא שלו ונקבר עם סבתא שלו. מישהו מהתנ"ך שנולד לפני אבא שלו, נפטר לפני אימא שלו ונקבר עם סבתא שלו. זו שאלה מאוד מאוד קשה, ואחד התלמידים בכולל פיצח את זה תוך דקה. הייתי בהלם.

חבר הכנסת אברהם בצלאל, קודם דנו בהצעת החוק שלך, עכשיו אני שואל אותך חידה: מישהו מהתנ"ך שנולד לפני אבא שלו, אדם,

נפטר לפני אימא שלו ונקבר עם סבתא שלו. לא אדם? לא. איפה שלמה קרעי? זו לא גימטרייה, אנחנו צריכים, רגע, תגיד שוב. אין את זה בגוגל, תשכח מזה. הוא נולד לפני אבא שלו, נפטר לפני אימא שלו ונקבר עם סבתא שלו.

נולד לפני אבא שלו, נפטר לפני אימא שלו ונקבר עם סבתא שלו. זו קייטנה? אלה לא אדם וחוה. אדוני השר, מרגיש לי כמו קייטנה עכשיו. לא, לא, שאלה אחת. לא שמעת את ההתחלה ואת הסיבה שאמרתי את זה. בקיצר, אני לא אשאיר אתכם במתח. מדובר בהבל. אז למה לא אמרת בקול? לא רציתי, תשאל אותו. הוא לא רצה לבייש אותך, הוא רצה להראות לך ששאלת חידה שאף אחד לא יודע. בקיצר, בכולל שם, ברוך השם, היו תלמידים שידעו לענות תשובה מהירה בתוך דקה ולקדש שם שמיים. לא משנה, השר תמיד צודק. תודה רבה לשר יצחק שמעון וסרלאוף. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעות חוק. תחילה נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון, תשלום דמי חניה), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת בצלאל וקבוצת חברי הכנסת. לבקשת האופוזיציה, ההצבעה שמית. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות.

אנחנו רוצים, שמי.

שמי, שמי, לא? בבקשה, תתחיל. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, לא משתתף מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, גד אחמד טיבי,

יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי - אינו נוכח ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן,

נאור שירי,

אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד

אינה נוכחת מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת פעם נוספת עבור מי שלא נכח בהצבעה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח חברי הכנסת,

(קורא בשמות חברי הכנסת) אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח דבי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, בעד עליזה, עליזה, זעקתך נשמעה היטב. חברי הכנסת, המזכיר כמעט לא שומע את עצמו. שמענו. נהלו את העסק בתוך הסיעות. נא להרגיע. אתם מפריעים לו, הוא לא מצליח להקריא את השמות. (קורא בשמות חברי הכנסת) ששון ששי גואטה, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר,

אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד חברי הכנסת שעוד לא הצביעו, לפחות שיקשיבו למזכיר. להקשיב למזכיר, להקשיב להקראת השמות. ( קורא בשמות

בעד ווליד טאהא, אינו נוכח

טופורובסקי, נגד אוהד טל, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד ישראל כץ, בעד מיקי לוי, נגד יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו משתתף בהצבעה יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט,

שמחה רוטמן, בעד

נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח הינה אלון שוסטר. אלון שוסטר. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלון שוסטר,

פנינה תמנו, אינה משתתפת בהצבעה לא משתתפת, נמנעת. פנינה, החוקים שלכם, גם אנחנו, אנחנו נגד, לא הבנתי. לא הבנתי, פנינה, בעד. אתם מצביעים נגד, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם הצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) יואב גלנט, בעד יריב לוין, בעד בועז ביסמוט, בעד אני לא אשאל עוד פעם. מי שמעוניין להצביע, שיגיד עכשיו, שלא יקראו לו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יעקב אשר,

זאב אלקין, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד דוד ביטן, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד זו אותה הצבעה. זה מי שקראו לו פעמיים ולא היה. (קורא בשם חבר הכנסת)

בעד אלה אנשים שלא היו בשתי ההצבעות, ועכשיו שואלים. האם יש מישהו שנוכח וטרם קראו בשמו? (קורא בשם חבר הכנסת) גדעון סער, בעד יואב

קריאה: הצביע, הצביע נגד. יואב סגלוביץ', כבר הצבעת נגד. האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע?

אם כך, תמה ההצבעה. נא לספור. קריאה: הוא הצביע, הרב גפני. הרב גפני הצביע. זה החוק הראשון. חברי הכנסת, להלן

75 בעד, 19 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון, תשלום דמי חניה), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת,

אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה הראשונה. מעמד האישה. מעמד

חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ואליד אלהואשלה אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה.

מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת למען מי שלא היה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח

אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שנוכח ומעוניין להצביע, וטרם קראו בשמו או שלא היה כאן? (קורא בשם חבר הכנסת) זאב אלקין,

עוד מישהו?

אם כך, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת יספור.

הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 63 בעד, אין מתנגדים, פה אחד. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יונתן מישרקי התקבלה, אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה הראשונה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה,

חוק החברות הממשלתיות (תיקון, חובת תרומת מזון עודף), של חבר הכנסת יהונתן ינון אזולאי. תשובה והצבעה במועד אחר? אוקיי. אין נימוק מהצד? השר פרוש. ינון, הבנת למה קראתי לך יהונתן בטעות? למעשה כבר הבנתי שזה, השר פרוש ישיב. מייד לאחר מכן, הצבעה. כן, כן, הצבעה.

ויש גם מתנגדת אחת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר לשיתוף פעולה אזורי תומך בהצעת החוק. אנחנו גם מברכים את המציע, חבר הכנסת ינון אזולאי, על ההצעה. השר, כאמור, מבקש להמשיך את הליך החקיקה, כמובן כמו שחבר הכנסת אזולאי יודע, בתיאום עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי. אני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, להביא את זה להצבעה.

חבר הכנסת אחמד טיבי הגיש בקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי ביקש להתנגד. מכובדי היושב-ראש, חבר הכנסת אזולאי, אני לא ראיתי בהצעת החוק אם זה כולל את כל העמותות האזרחיות של כל האזרחים, כל הנזקקים. איך תהיה החלוקה? איך תהיה החלוקה? הדברים האלה לא הופיעו בהצעת החוק, שהמטרה שלה היא מטרה טובה. אני מבקש ממך לעלות ולהסביר את זה בצורה מפורטת. תודה רבה. טוב, מציע ההצעה רוצה להשיב? יכול, נכון? בבקשה, חבר הכנסת ינון אזולאי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, ידידי היקר אחמד טיבי, אני כבר אענה לך, אבל לפני זה, אני רוצה לאחל ברכת מזל טוב ליושב-ראש ועדת הבריאות, סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אוריאל בוסו, שאתמול אירס את הבת שלו. אני פה מעל הבמה חייב גם להצהיר,

לא, אבל אנחנו בניגוד עניינים. שהוא לקח גם משפחה טובה וחתן לעילא ולעילא, מהדרגה הראשונה, שתדע לך. זה בן אחותו, אז אנחנו כמעט בניגוד עניינים. חתונה בתוך המשפחה? הכול בתוך המשפחה. דברים טובים משאירים בבית. אני מבקש לדעת:

שתדעו לכם, אבל קרה לי משהו שלא קרה, פעם ראשונה שאני קורא לחבר הכנסת ינון אזולאי יהונתן אזולאי.

מידה, רק שתראו כמה זה השפיע עליו. האם יש הסכמים בין הצדדים שלא הוגדרו? אין הסכמים. הייתה מידת הסבירות?

אני רק אומר את זה פה מעל דוכן הכנסת.

כשהחתן והמשפחה לקחו את אוריאל בוסו, הם לקחו אותו בתור חבר כנסת, ויש לנו חשש, שהוא כנראה גם יבוצע, שבסופו של דבר אחרי החתונה, כשבועיים אחרי החתונה, הוא כבר יהיה כחתן של ראש העיר בני ברק. אז אנחנו עדיין לא יודעים אם זה טוב או פחות טוב. מבחינת מה שצריך לתת אנחנו כבר נסגור את זה בתוך המשפחה.

יש לו זיקה אישית, בבקשה, אדוני.

לגבי הצעת החוק,

אני רוצה להשיב לך לגבי הצעת החוק. הצעת החוק בעצם באה ואומרת: יש היום כ-130,000 טונות,

ויכולים ללכת לנזקקים ולמשפחות מוחלשות. אוכל טוב, אוכל שיכול להיות בר-אכילה, אוכל בריאותי, ולצערי הולך לפח, 1.9 מיליארד.

אוכל שנזרק במשך השנה, קרוב ל-22 מיליארד שקל.

הצעת החוק הזאת באה ואומרת שהאוכל הזה לא ייזרק, יחולק לעמותות, כמו שטיבי בעצם אמר, עמותות לכולם. בעמותות לא יהיה הבדל, לא גזע, לא דת ולא מין,

יהיה לעמותות שעובדות אצל כולם. אני חייב להגיד שאת הצעת החוק הזאת, מי שהעלו את זה בפניי היו לקט ישראל, שכבר עושה את זה יום, באמת ביד נדיבה. יותר מזה, יש חשש שאולי יהיו תביעות בגלל הבריאות או בגלל משהו, אז גם תביעות לא יהיו. הכול יוסדר בהצעת החוק ובתיאום מלא עם המשרדים הרלוונטיים. אני גם רוצה פה להודות לשר דודי אמסלם,

כשבאתי אליו, ליבו באמת רחב והוא יודע מה זה החלש.

תתקדם, ואדרבה ואדרבה נמשיך ונעשה את זה ביחד. אז קודם כול תודה רבה גם לשר דודי אמסלם. תודה רבה גם לכם, ואני מבקש מאוד מכולם,

לתמוך בהצעת החוק הזאת. יש הצעת חוק דומה של יסמין פרידמן, שהיום היא כנראה לא תוצג, אבל גם היא בעיתה ובזמנה תגיע, וביחד אנחנו נקדם את החוק זה. זה חוק שהוא חשוב למען החלשים ולמען האוכלוסייה באמת הכי נזקקת בעם. הגיע הזמן שיהיה להם, לפחות אם אנחנו נותנים להם, שיהיה להם בצורה מכובדת. מגיע להם בזכות ולא בחסד. ולוואי שלא יצטרכו ולא יזדקקו לתרומה הזאת, אבל כשהם קיימים בתרומה הזאת אז אולי זה לפחות ילך למוסדות, ואם צריך שזה יגיע לעניים, שזה יגיע לעניים,

תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי.

חברי הכנסת, הוגשו כאן 20 חתימות להצבעה שמית. אנחנו נעבור להצבעה, הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, תרומת מזון עודף) התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ינון אזולאי. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו משתתף משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה משתתפת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת, למען מי שלא היה נוכח. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ווליד טאהא,

אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח

כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח

אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי, אינו נוכח האם יש מישהו באולם שנוכח כעת וטרם קראו בשמו ומעוניין להצביע?

אם כך, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת, נא לספור.

הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 47 בעד, אין מתנגדים.

אני קובע שהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ינון אזולאי, התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת העבודה והרווחה לשם הכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק משק החשמל (תיקון, איסור ניתוק חשמל לצרכן ביתי), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, תשובה והצבעה בלבד. יעלה השר ישראל כץ, שר האנרגיה והתשתיות, להשיב בשם הממשלה.

וחברי הכנסת, באשר להצעת החוק של חבר הכנסת מיכאל ביטון בעניין חוק איסור ניתוק חשמל לצרכן ביתי,

שהחוק עולה, והוא ליווה תהליך שלם שקרה ברשות החשמל, כאשר הנושא נבחן לאחר החלטת בג"ץ ובמשך הזמן, ולהלן תשובתי. אני נמצא כאן כדי להשיב על תיקון להצעת החוק של חבר הכנסת מיכאל ביטון בעניין חוק איסור ניתוק חשמל לצרכן ביתי. בהצעה שלפנינו, שהוגשה לפני תיקוני אמות המידה של רשות החשמל, מוצע לקבוע איסור ניתוק אספקת חשמל לצרכן ביתי, ולקבוע שגביית חובות תתנהל בהליך אזרחי בלבד. עוד מוצע כי בסיום התהליך, צרכן אשר יוחלט לנתק אותו מאספקת החשמל, יחובר למונה תשלום מראש שיאפשר לו חיבור לאחר תשלום מראש על החשמל שהוא צורך. מתשלום זה ניתן יהיה לגבות שיעור מקסימלי של 5% על מנת לכסות את החוב שצבר טרם הניתוק. בהתייחס להצעה זו, חשוב לציין כי משק החשמל מתנהג

במשק מסוג זה, הפועל על בסיס כלכלי, יש לשמור על האיזון בין ההוצאות להכנסות, שכן אחרת עשוי הדבר להוביל לערעור יציבותו של משק החשמל, והחוק עשוי להוביל להגדלת התעריף שיושת על כלל צרכני החשמל. חוק משק החשמל הנוכחי קובע כי ברירת המחדל היא שספק שירות חיוני נותן את השירות בכפוף למתן תשלום. בחוק נקבע כי על רשות החשמל לקבוע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי ספק שירות חיוני להפסיק או להגביל את אספקת החשמל כאשר לא מבוצעים התשלומים עבור השירות. בהתאם, רשות החשמל קבעה אמות מידה לגביית חובות, אמות מידה שאף עודכנו בחודש נובמבר 2022 בעקבות פסיקת בג"ץ שקבעה, בין היתר, כי יש להכיר במצבים רפואיים נוספים ומצבי קצה של מצוקה כלכלית ככאלה שלא ניתן לנתקם מחשמל. חשוב לציין שלא מתקיימת הפרה של פסיקת בג"ץ. תכלית עדכון אמות המידה הייתה לקבוע הסדרים המתחשבים במצוקות של אוכלוסיות מוחלשות ונזקקות, תוך יישום הליכי גבייה באמצעים מדורגים, סבירים ומידתיים, אשר מאזנים בין ההבנה כי השימוש בחשמל הוא מצרך חשוב, ולעיתים אף צורך חיים בסיסי, לבין הצורך הציבורי בגבייה אפקטיבית של חשבונות החשמל. במסגרת אמות המידה, נקבעו מגוון אמצעים להקלה על ציבור הצרכנים המתקשה בתשלום.

איסור ניתוק על קבוצות הנכללות בקטגוריות של מצב כלכלי חריג או מצב כלכלי קשה בשילוב מצב רפואי. לגבי קבוצות אלה, כהגדרתן באמות המידה, יוכל ספק שירות חיוני לגבות חוב רק בהליכים אזרחיים, ולא באמצעות ניתוק או התקנת מונה תשלום מראש ככלי גבייה.

קביעת הקמת ועדת חריגים בחברת חשמל שתדון בבקשות צרכנים לאי-ניתוק ככלי גבייה, אפילו אם הם אינם עומדים בקריטריונים הקבועים באמות המידה. בנוסף, איסור ניתוק אספקת חשמל בימי שישי ושבת, בחגים ובערבי חגים, במזג אוויר קיצוני או בשעת חירום. אלו רק חלק מאמות המידה המעודכנות שנקבעו ושבעקבותיהן, ובהתאם לנתוני חברת החשמל,

כי היקף ניתוק החשמל נמצא בירידה חדה. ואני מדגיש עוד פעם: לפי הנתונים עולה כי היקף ניתוקי החשמל נמצא בירידה חדה, וזו בשורה חשובה. לפי מודל שבנתה רשות החשמל, המתבסס על נתוני האי-תשלום במהלך תקופת הקורונה, עמדת הרשות היא כי הצעת החוק הנדונה עלולה להוביל בדיוק למצב הפוך, לכך שכ-20% מצרכני החשמל יבחרו להימנע מתשלום. במקרה כזה, העלות השנתית של חובות אבודים אלו תעמוד על בין 1.5 ל-2.5 מיליארד ש"ח בשנה, שמשמעותם עלולה להיות עלייה של בין 5.5% ל-7.7% בתעריף החשמל לכלל האוכלוסייה. כמי שכיהן כשר האוצר בתקופת הקורונה, שהייתה חסרת תקדים מבחינה בריאותית וכלכלית, פעלנו וסייענו לכלל שכבות האוכלוסייה ולעסקים, והנתון המדהים הוא שבתקופת הקורונה רמת החיים עלתה בכ-2.5%; לא ירדה,

הזרמנו סכומים עצומים לטובת רשת ביטחון למי שהיו בגבול קו העוני ומתחת לו. סייענו מתוך ערבות הדדית לשכבות באוכלוסייה ולמי שנזקק לכך. שינינו את החוק כך שמקבלי קצבאות לסוגיהן יקבלו גם דמי אבטלה ברגע שהפסיקו לעבוד. סייענו למי שעבד והפסיק לעבוד בדמות מענקים של אלפי שקלים בחודש. אף אחד לא בחר להיות עני, ואף אחד לא בחר להיות ברף התחתון של ההכנסות. המדינה חייבת לסייע, אבל צריך לעשות את זה בדרך נכונה, ואני כל הזמן אמשיך בהתייעצויות כדי לוודא שהדבר אכן מתבצע בדרך הנכונה. לצד זאת, אני חוזר ואומר את המובן מאליו: לא ניתן לנהל את משק החשמל ללא תשלום של אלפי ומאות אלפי צרכנים. עוד ברור כי אילו היה נקבע שיש חובה קטגורית להמשיך ולספק חשמל ללא כל תבחין, כפי שמוצע בהצעת החוק, היה גדל מספר הצרכנים שאינם משלמים את חובם במועד, וגם הייתה גדלה צריכת החשמל שלהם, ובהתאם, הייתה כאן פגיעה חמורה ביכולתה של חברת החשמל לספק חשמל, וכלל הצרכנים היו נפגעים, בעיקר בנושא התעריף. זאת, כאמור, בכפוף לחריגים שנקבע לגביהם כי הם עומדים בקריטריונים לניתוק מחשמל או שוועדת החריגים החליטה לגביהם כי הם לא ינותקו מחשמל, כפי שקבעה הרשות בהתאם להכרעת בג"ץ גם מעבר לקריטריונים. עמדתה העקבית של הרשות היא שלא ראוי להשתמש בתעריף החשמל ככלי מיסוי, שכן הדבר יגרום בפועל לסבסוד של צרכני החשמל שאינם משלמים את חובם על ידי עשרות אלפי צרכנים אחרים שמשלמים תעריף מופחת. אני ער למצוקות של אוכלוסיות מוחלשות ונזקקות, תוך איזון בין ההבנה כי השימוש בחשמל הוא מצרך חשוב ואף צורך חיים בסיסי לבין הצורך הציבורי בגבייה אפקטיבית של חשבונות החשמל. אני מבחינתי סיימתי לבטא את עיקרי המדיניות, וכפי שהדגשתי, גם לא בפעם הראשונה. אני מעריך את דאגתו של חבר הכנסת מיכאל ביטון בנושא, אבל בחנתי, עקבתי, ליוויתי, והפתרון והתקנות, בהתחשב בהיבטים של הנושא, הם בהחלט לשביעות רצון. הדבר הכי חשוב הוא שבפועל, וזו הבשורה החשובה, בהתאם לאמות המידה האלה, לקריטריונים שנקבעו ולתהליך, מספר הניתוקים ירד בצורה משמעותית. זו בעצם ההוכחה שהתהליך שהובל וקורה כאן הוא תהליך נכון. ולכן, נוכח האמור לעיל, אני אבקש להתנגד להצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לשר האנרגיה והתשתיות, השר ישראל כץ. אני רוצה להזמין את מציע ההצעה, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, להשיב ולומר את עמדתו ביחס לתשובת הממשלה. חברי הכנסת, אם אפשר קצת יותר בשקט, מאוד מפריע הרעש,

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. שר האנרגיה והתשתיות ישראל כץ, איך אתם, התלמידים של בגין וז'בוטינסקי, שדיבר על חמשת המ"מים של קיום בכבוד, של מזור, מרפא, מחסה, לא יכולים לתמוך בהצעת החוק שמונעת ניתוקי חשמל לאנשים עניים וחסרי כול. אתם הממשלה שהביאה בחוק תאגידי המים נוהל שמונע ניתוקי מים ללא ועדה מייעצת. אתם גזרתם על עצמכם במים שתהיה ועדה מייעצת ואליה יופנו הבקשות המיוחדות לניתוקים. הצעת החוק שלי דומה למים. המים זה קיום בכבוד מינימלי והחשמל זה קיום בכבוד מינימלי. אז גם ש"ס, גם יהדות התורה וגם הליכוד, התלמידים של דוד לוי וזאב בנימין בגין, אתם הולכים להתנגד לחוק שיקל על העניים ביותר. באתי אליכם, לרשות החשמל, ואמרתי: תביאו את הנוהל שלכם. הם הבטיחו לי נוהל, ישראל, הם הבטיחו לי נוהל שיציג שיטת עבודה שתקטין את הניתוקים. אמרתי: תביאו את הנוהל, אני מסיר את הצעת החוק, רק תביאו אותו, תראו מה אתם עושים שדומה לענייני המים. תביאו את מה שאתם עושים כמו במים. למה מים אסור לנתק בלי ועדה מייעצת ואי-אפשר פה, בחשמל, לעשות את אותו נוהל של המים? מה, משק המים קרס כי דאגנו לחלשים ביותר?

גם משק החשמל לא יקרוס. ועוד שני דברים: האחד, למה לפחות את העניין שאם מישהו נותק וחוזר לשלם במנוי הזמני, שלא ייקחו לו על החוב הרבה כסף? שרוב הכסף ילך לקיום שלו וייקחו 5% על פני שנים, ישלם את החוב. למה בזה אתה לא תומך? שיגבו סכום קטן מהטעינה בלבד לחוב ורוב הכסף שהוא טען והתחיל לשלם ילך לקיום שלו. זה דבר שהייתי מצפה שאתה תתמוך בו. ואני קורא לך בכל זאת לשקול מחדש לתמוך בחוק הזה ולהביא אותו לוועדות ונתקן אותו ביחד. לא נעשה שום דבר ששונה ממשק המים.

אתה יודע שלפי החוק של עיקולים אסור לעקל לבן אדם,

אתה לא מקשיב לי. לפי חוק העיקולים אסור לעקל לבן אדם את המקרר ואת התנור שלו, כי זה קיום בכבוד. אז משאירים לו בבית תנור ומקרר אבל מותר לנתק לו את החשמל, אז איזה קיום בכבוד? חוק אחד אומר: אל תיקח לי את המקרר, וחוק אחד אומר: מותר לי לקחת לך את החשמל. אז אתם,

תצביעו בעד איסור ניתוק חשמל כמו שיש את זה במים, ואל תביישו את הבית הזה ואת המורשת של המנהיגים שלכם מהעבר. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק משק החשמל (תיקון, איסור ניתוק חשמל לצרכן ביתי), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. לבקשת 20 חברי האופוזיציה בחתימותיהם. ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכיר הכנסת יקרא בשמות. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אבוטבול,

חבר הכנסת מיכאל ביטון. תתבייש. אני הצבעתי בעד החוקים שלכם היום. היום הצבעתי בעד המזון ובעד דברים חברתיים שלכם. חבר הכנסת ביטון, תודה.

אתם לא מסוגלים להצביע בעד, כמו חוק המים? תתביישו לכם. כל אחד מכם שלא מצביע בעד שיתבייש. חבר הכנסת ביטון, באמצע הצבעה לא עושים קריאות ביניים.

לא להשיב. (קורא בשם חבר הכנסת) אמיר אוחנה, נגד אני הצבעתי על חוקים שלכם היום,

תודה. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אני קורא אותך קריאה ראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד תצביעו בעד. מה זה? תצביעו

נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, נגד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו משתתף בהצבעה משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

טייב, אינו נוכח אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד

בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, נגד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט,

שמחה רוטמן,

עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת פעם נוספת, למי שלא נכח בהקראה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

סימון דוידסון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח שלי טל מירון,

חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו?

מאיר כהן, בעד רם בן ברק, בעד דבי ביטון, בעד משה טור פז,

סימון דוידסון, בעד האם יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע? אם כך תמה ההצבעה.

חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 40 בעד, 50 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק משק החשמל (תיקון, איסור ניתוק חשמל לצרכן ביתי), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, נדחתה. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, החוק הבא שעל סדר-היום, אף כאן מדובר בתשובה והצבעה בלבד, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, שמירה חקלאית כעבודה מועדפת), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. ישיב השר יואב בן צור. עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת. אפשר שם? חבר הכנסת טייב. חבר הכנסת ביטון, אתה שומע? חבר הכנסת טייב, אתה יותר מדי בצד השני בזמן האחרון.

חבר הכנסת רון כץ, הוא היה בצד השני יותר מדי, חבר הכנסת טייב, אנחנו מודאגים. אוהד, אני לא מדבר כל יום, כדאי לך לשמוע אותי.

קודם כול, כן, יש גם דברים מדיניים שנאמר פה, אדוני, השר מלכיאלי, הכול בסדר.

אתה גם יכול לנסוע לנסיעות מדיניות לאיפה שבונים מקוואות בחו"ל. אני עונה בתשובה על הצעת החוק שהגיש מיכאל ביטון,

עבודה מועדפת בשמירה על החקלאות. אני חייב לומר שהנושא הזה של עבודה מועדפת כבר למעלה מ-30 שנה לא השתנה, לא למטה ולא למעלה. אף אחד לא הכניס משהו ואף אחד לא הצליח להוריד משהו. אדוני השר, אז הגיע הזמן. אתה צודק. אנחנו חשבנו שהגיע הזמן בקדנציה הקודמת, וזה לא עבד. הייתם יכולים לעשות את זה. לא מספיק, רק שנה וחצי. תעשו אתם. סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי,

מציע לך לא להתנגד עכשיו, לא להצביע עכשיו, לדחות את זה עכשיו, ולתת לנו זמן לטפל בזה. מקובל עליי. מיכאל, תגיד לי מה אתה רוצה לעשות. אני מוכן לדבר, רגע, מיכאל, תקשיב, זה לא דיאלוג. תשמע, הבאתי את החוק הזה לא מזמן, אמרנו: נעשה דיון והצבעה במועד אחר.

אני יודע, אומרים, לא ממך באה ההצהרה הזאת. כל עבודה מועדפת, יש לנו שלוש הצעות חוק: לעזור לחקלאות בשמירה, לעזור למטפלים, וכנראה יש עבודה מועדפת, ולמאבטחים של המחסומים באיו"ש, רוצים גם עבודה מועדפת. שר התרבות והספורט רוצה באצטדיונים, סדרנים בעבודה מועדפת. מאבטחים בבתי

לא,

עד שבאתי לדבר, זה לא יפה. יואב, דבר. תודה. ברגע שזה יפסיק לעניין, תגידו לי. בוא ננסח את ההחלטה, שיהיה ברור. זאת לא החלטת ממשלה. אנחנו,

אני רק אומר משהו אחד: אפשר כרגע להוריד את זה, ללא ההצבעה, ברגע שהשר מסכים וגם אתה, אבל בפעם הבאה שזה יעלה, אין תשובת שר,

אין כלום,

אני רוצה עכשיו שמה שנאמר כאן ייאמר לפרוטוקול באופן סדור. שר החקלאות ושר העבודה, יש להם רצון בחוק הזה, אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו עכשיו שאתה לא יודע, מיכאל. תשמע אותי שנייה.

השר בן צור יכול להשיב. כבר היום,

מיכאל, תקשיב שנייה, אם אדבר איתך על הנושא שהכנתי, אתה תראה שאולי זה מתייתר, אבל תשמע אותי עד הסוף. רבותיי, סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי חייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת או נדרשת ולא מיצה את זכותו לדמי אבטלה, יהיה זכאי למענק, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

עבודה מועדפת או נדרשת היא עבודה מסוג העבודות המנויות בלוח ח' לחוק הביטוח הלאומי, והיא כוללת בין היתר עבודות שבהן קיים חוסר בידיים בלתי מקצועיות בעיקרן, בשל נחיצותן למשק המדינה וכלכלתה, במקומות עבודה ובענפי עבודה שסובלים מחוסר בידיים עובדות. תכלית נוספת של החוק הזה היא שתהיה עבודה ישראלית במקצועות שבהם יש נטייה להעסיק עובדים זרים, כגון בניין, מפעלי תעשייה ומלאכה, חקלאות. הצעת החוק שבנדון מבקשת להוסיף לרשימת העבודות המנויות בלוח ח' גם עבודת שמירה ואבטחת אזורים חקלאיים. איפה שר החקלאות? השר דיכטר. איפה השר דיכטר? השר דיכטר פה?

תשים לב למה שאני אומר עכשיו. על פי פסיקת בית הדין לעבודה, כבר כיום לחיילים העוסקים בעבודות אבטחה

ובכל המקרים והענפים שבהם מוכרת עבודה בלתי מקצועית כמזכה למענק עבודה מועדפת, כגון בתחום החקלאות.

בהקשר הזה, נראה כי אין ההצעה מוסיפה זכאות נוספת ביחס למצב הקיים. זה אומר שכבר כיום, בנושא של שמירה חקלאית ואבטחה של אזורים חקלאיים, מוכר הנושא של העבודה המועדפת. זו פסיקה של בית הדין לעבודה. לאור האמור לעיל, הצעת החוק לא מוסיפה למצב הדין הקיים כיום, וכבר כיום מוכרים לצורך עבודה מועדפת חיילים משוחררים בגין שמירה באזורים חקלאיים. אני לא אומר שנוריד את זה. מיכאל, תקשיב. נעשה בדיקה נוספת עד תחילת המושב. והיה שאכן זה המצב ואין בזה שום סטיות לכאן או לכאן, אנחנו לא נצטרך את החוק, אבל יהיו סטיות לכאן או לכאן, נראה איך אנחנו מקדמים אותו לחקיקה.

בסדר. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון רוצה להשיב, ומקבל את העמדה. אני רוצה להגיד, קודם כול, שיש הרבה מה ללמוד מהשר בן צור על תשובה וכבוד כשעולים דיונים ועולים קונפליקטים, ופותרים את זה כמה שיותר בהסכמה. כואב לי על ההצבעה הקודמת של חוק החשמל. כואב לי שלא הבאנו את זה בקריאה ראשונה, והיינו דואגים לעניים האלה. הייתי מוכן לתקן ולשנות את החוק הזה, ועדיין לא מאוחר. תביאו את זה כחוק ממשלתי, כי במים אנחנו מגינים על האנשים מניתוקים שרירותיים בוועדה מייעצת, ופה בחשמל אנחנו לא עושים את זה. אין סיבה שזה לא יהיה. לגבי החוק הזה של המועדפת, השר בן צור, היא הנותנת. אם כבר יש תביעה משפטית שיצרה תקדים, וכיוון שיש תקדים שבסוף מחייב לשלם מועדפת לחייל שעסק באבטחה, בואו נעגן את המעמד של אבטחה של החקלאות, או בכלל את העיסוק באבטחה בכל התחומים, ונכניס אותו למועדפת, כי אז זה לא עולה כלום, כי זה כבר תקף. אז נכניס את זה לחוק.

בגדול אני אומר לך, כן.

אז עכשיו אני רוצה לכבד את השר דיכטר, שאמר לי: אני רוצה לקדם את החוק הזה. חבר הכנסת גואטה אמר,

וחבר הכנסת דנון אמר שהוא רוצה לקדם את זה. כיוון שיש פה כוח קואליציוני גדול, אנחנו נדחה את ההצבעה לתחילת המושב הבא, ונביא חוק בהסכמה. עוד חוק בהסכמה. תודה רבה לכולם. תודה רבה.

מאחר שחבר הכנסת ביטון קיבל את העמדה,

נעבור להצעה הבאה בסדר-היום, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, מניעת אלימות כלכלית) (הוראת שעה), של חברת הכנסת מירב כהן וקבוצת חברי הכנסת. מאחר שהצעה הזאת נומקה, יהיו רק תשובה והצבעה. שר המשפטים, הרגע ראיתי אותו פה, בבקשה. שר המשפטים ישיב על ההצעה. לאחר מכן את תוכלי להשיב בשלוש דקות. ככל שהעמדה שלו תהיה להתנגד, חברת הכנסת. ככל שהעמדה להתנגד, תוכלי לעלות. אחר כך. עשר דקות לרשותך, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני מוכרח לומר שאני מצר על כך שהצעת החוק הזו מועלית כאן בכל זאת. אני חושב שהיה נכון להמתין איתה, ואפשר היה, בסופו של דבר, להגיע לתוצאה הנכונה, ולא להגיע למצב שהכנסת תצביע נגדה. אבל, אמרתם, אמרו לי, בסדר.

זו זכותך. את יודעת, זו זכותך. זה בסדר. אסביר את הדברים. אני חושב, חברת הכנסת מירב כהן, שאני מוכיח פה בכל שבוע הרבה מאוד ענייניות בעבודה של ועדת השרים, אבל יש גם דברים שמצריכים עבודת עומק במשרד, שלוקחים זמן. אבל הייתי בקשר עם לשכתך. אמרתם לפחות חודשיים וחיכיתי ארבעה חודשים, אמרו לי: אין טעם,

אז מה אתה רוצה שאני אעשה?

אני אומר, זו זכותך, אבל,

אבל אני גם אומר, בהנחה שהכנסת תדחה את הצעת החוק הזו, שאני אמשיך לטפל בעניין הזה. אני מקווה שגם נוכל להביא תוצאה בנושא בהמשך. החוק למניעת אלימות במשפחה מאפשר לבית המשפט, בהתקיימות אחת מהעילות בחוק, לתת צו הגנה להגנת בן משפחה שכולל איסור על אדם להיכנס לדירה שבה מתגורר בן משפחתו, להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, איסור להטריד את בן משפחתו ואיסור לפעול בדרך המקשה או המונעת שימוש בנכס. הצעת החוק הזו מבקשת לתקן את החוק הקיים ולהוסיף לבית המשפט אפשרות לתת צו למניעת אלימות כלכלית במקרים שבהם התרשם בית המשפט כי קיימת אלימות כלכלית. ההגדרה של אלימות כלכלית היא לא פשוטה, צריך לומר. זו לא שאלה חד-ערכית, כמו שמדובר באלימות פיזית, זה דבר שקשה מאוד להגדיר אותו. הוא מצריך בחינה לעומק, הוא מצריך הסדרה מאוד מאוד מדויקת ולא פשוטה. יש פה שאלה שהיא גם הרבה פעמים לא מוחלטת. יכול להיות שבנסיבות מסוימות, או בחברה מסוימת, או בציבור מסוים, נקיטת צעד כלכלי כזה או אחר, כמו שלאחד מבני הזוג אין חשבון בנק על שמו, או אין לו כרטיס אשראי, יכול להיות שזה דבר שבאמת עולה לגדר אלימות כלכלית. יכול להיות שבחברה מסוימת, שבה הדברים האלה פחות נהוגים, ואנשים מסתובבים יותר עם כסף מזומן וכו', זו לא אינדיקציה לכלום. זו סתם דוגמה. אני יכול לתת אין-ספור דוגמאות כאלה. זה דבר שצריך להגדיר אותו, והוא דבר מורכב ומסובך. בסוף אנחנו הרי רוצים לעשות חוק שלא רק יציף את בתי המשפט, שגם ככה מוצפים באין-ספור תיקים. אתם כל הזמן מדברים כאן על העומס בבתי המשפט. אז רוצים להביא מין חוק כזה,

שברור שיביא להידיינויות אין-סוף. שוב, כמה שופטים שלא נמנה, זה לא יפתור את הבעיה.

אדוני השר, תקים את הוועדה, הבנתי, הבנתי. תתמכו בחוק לתיקון הוועדה, ונמנה שופטים. מה אתה אומר? זו הרי בדיוק אותה רמה של טיעון. אין שופטים,

נו, באמת. הבעיה היא לא שאין שופטים.

בדיוק מה שרוצים לעשות בחוק הזה, זו דוגמה טובה.

אני מוכרח לומר שהצעת החוק הזאת זהה להצעת חוק ממשלתית שניסו לקדם בכנסת העשרים-ושלוש, ונשמעה על ההצעה הזו ביקורת רבה מאוד, ביקורת מוצדקת בחלקה, לא על הרעיון בכללותו, שהוא נכון, אלא על האופן שבו רוצים ללכת כאן. כאשר הדבר הזה הגיע אליי, חברת הכנסת מירב כהן, כאשר הדבר הזה הגיע אליי, לא במקרה,

החוק הזה לא עבר אז ולא העברתם אותו בקדנציה הקודמת, כשאת ישבת בממשלה. הרי מה קרה בקדנציה הקודמת? למה לא קידמתם את החוק הזה? קידמנו,

קידמתם עד כדי כך שהוא לא עבר. למה הוא לא עבר? סתם ככה? כי התברר, חברת הכנסת מירב כהן, את יודעת את האמת, התברר שהחוק כמו שהוא מוגש וכמו שהוא מוכן, הוא לא נכון,

הוא לא נותן מענה לבעיות שישנן. לכן, רבותיי, עכשיו, חברת הכנסת כהן, אני אומר עוד דבר. חברת הכנסת כהן, הרי תהיה לך הזדמנות להשיב לי. עכשיו אומר לך עוד דבר: הצעת החוק הזו, כדי שהיא גם באמת תעבוד,

מה לעשות? תקציב, כמו הרבה מאוד דברים. אני לא ראיתי שאת מצביעה על מקור תקציבי. את מביאה הצעת חוק ככה באוויר, אין לה מקור תקציבי, אין לה שום דבר, אז איך את רוצה שהדבר הזה יעבור עכשיו סתם ככה באוויר?

אני אומר לך, חברת הכנסת מירב כהן, אני אומר לך: היה טוב לו היית פשוט מאפשרת למערכת המקצועית במשרד להשלים את העבודה. עשיתי את זה, חיכיתי פי שניים זמן ממה, אתם ישבתם פה קדנציה שלמה ולא עשיתם את זה. איזו קדנציה, קדנציה שלמה, למעלה משנה,

ישבתם למעלה משנה ולא העברתם את זה.

ולכן אני אומר, חברת הכנסת כהן, התכלית היא תכלית ראויה. צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה בצורה נכונה, צריך לדאוג לתקצב את זה כמו שצריך. זו עבודה שלוקחת זמן, לכן לא במקרה זה לא עבר, לא בכנסת העשרים-ושלוש, וגם לא בכנסת העשרים-וארבע. הנושא חשוב. הוא מבחינתי במקום גבוה בסדר עדיפויות. אני רציתי שאת תחכי חיכיתי.

תוכלי להעביר את הצעת החוק שלך, ונמזג אותה, וגם את תקבלי קרדיט על מהלך שהיית שותפה לו מתחילת הדרך. לא רצית. זכותך להתעקש, אבל במצב הזה אני אומר,

בלית ברירה, שאני אבקש מהכנסת לדחות את הצעת החוק, להצביע נגדה ולהמתין עד שתבוא הצעת חוק ממשלתית מסודרת בעניין הזה. אדוני היושב-ראש, אנחנו נבקש הצבעה שמית בשם הממשלה, בכל מקרה, על החוק הזה.

חברת הכנסת מירב כהן מבקשת להשיב. אבל הוגשה הצבעה שמית. שלוש דקות. כבוד שר המשפטים, עד כה חשבתי שאנחנו חלוקים רק אידיאולוגית, אבל באמת, מה שאמרת פה, מעל במת הכנסת, זו פשוט לא האמת. אתה הבטחת מעל הבמה הזו, הדברים מוקלטים, שתוך חודשיים תביא הצעת חוק ממשלתית. בפועל עברו ארבעה חודשים. המתנו, לא חודשיים, ארבעה חודשים. יתרה מזאת, פניתי ללשכה שלך ולדרג המקצועי, אמרתי: אתם רוצים שאני אחכה עוד? האם יש סיכוי שתביאו את זה? התשובה הייתה: לא. התשובה הייתה: לא, אז אתה לא אומר את האמת,

בשביל להגן על נשים שחוות אלימות כלכלית, הייתי מוכנה להמתין. עניינית. האם השתתפת ולו בישיבה אחת על נושא אלימות כלכלית כלפי נשים? הקדשת לזה חמש דקות של עבודה? שיחת טלפון? התשובה: כן. הדרג המקצועי שלי עובד על הנושא הזה, אתה יודע כמה פעמים ביקשתי לפגוש אותך? כמה פעמים ביקשתי שתידרשו לזה? הדרג המקצועי שלי עושה את זה. האמת היא שזה לא בסדרי העדיפויות שלך. לא נכון.

לא הפיכה משטרית, לא מעניין.

אלימות כלכלית זו תופעה קשה. זו הצעת חוק שעובדים עליה שמונה שנים. כמה זמן עוד צריך כדי לדייק את הנוסח? אנחנו היינו בתהליכי חקיקה מתקדמים. כמה זמן עוד צריך כדי לדייק את הנוסח? אנחנו היינו בתהליכי חקיקה מתקדמים. מתקדמים. הנושא של אלימות כלפי נשים היה בראש סדרי העדיפויות שלנו. אנחנו תקצבנו את התוכנית הלאומית למיגור האלימות במשפחה. שקל לא הבאתם לזה. שקל לא הבאתם לזה. זה עניין של סדרי עדיפויות. אתה מוכיח במעשים: לא הפיכה משטרית, לא מעניין.

רק כדי שהאנשים בבית יבינו מה זו אלימות כלכלית: כשגבר לוקח את המשכורת של האישה, כשהוא רושם עליה חובות, כשהוא לא מאפשר לה לצאת לעבודה, כשהוא נותן לה קצבה חודשית, כשהוא מאיים עליה שאם היא תעזוב אותו הוא יקבור אתה תחת חובות, זו אלימות כלכלית, זו הטלת אימה, זו שליטה בחיים של האישה. כל מקרי האלימות במדינת ישראל שנבדקו על ידי ה-OECD, בכל מקרי האלימות שנבדקו, ונבדקו מאות אלפים, קדמה לזה גם אלימות כלכלית. מוטב שתקשיב, זה נושא חשוב. זה אומר שאם היינו ממגרים את האלימות הכלכלית, גם היינו מצילים נשים, שאחר כך האלימות הכלכלית הפכה לאלימות פיזית בבית וגם לרציחות בבית. זה מתחיל בזה. אם היינו משכילים להגדיר את זה כעבירה, היינו יכולים להציל הרבה מאוד נשים. חבל מאוד שלא הקדשת לזה ולו ישיבה אחת.

לשלוט בשופטים, אני בטוחה שהקדשת לזה הרבה מאוד ישיבות, אבל כדי להציל נשים,אפילו לא שווה להקשיב. החוק הזה מגדיר, נא לסיים. אלימות כלכלית כעבירה, וחבל שהוא לא עמד במילתו,

מעל במת הכנסת, שהוא מבזה אותה,

אמר: תוך חודשיים אני מביא הצעת חוק ממשלתית. לא קרה. אני מקווה שלפחות אתם תרגישו איזושהי אחריות. הדברים הובטחו כאן, וחבל שאי-אפשר להאמין למילה.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב כהן. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, מניעת אלימות כלכלית) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מירב כהן וקבוצת חברי הכנסת. לבקשת 20 חברי כנסת מהאופוזיציה ולבקשת הממשלה, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכיר הכנסת, קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אביחי אברהם בוארון נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד אלי דלל,

דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו, נגד אבי מעוז,

שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון,

לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, קרא שוב בשמות חברי הכנסת, למי שלא היה בקריאה הראשונה. תכף, תכף, כרגע הוא קורא פעם שנייה. אז כרגע הוא קורא פעם שנייה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, נגד גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד מירב בן ארי,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח חברות הכנסת, אני לא חושב שזה מכובד במליאה כרגע לנהל את התמונה הקבוצתית עם ההופעה החדשנית. זה לא העיתוי.

יש מקום בפרסה ויש מקום בחוץ. אני מבקש. אני מבקש, זה לא, מה הבעיה לעמוד פה? סליחה, זו לא הצגה וזה לא דוכן ראווה. בבקשה, סדרניות, אני מבקש לפנות את המקום. מבקש לפנות. חברות הכנסת, שלא איאלץ להוציא אתכן החוצה. חברות הכנסת,

שלא איאלץ להוציא אתכן החוצה. אבל מה הן עושות? לא, לא מכובד לעמוד כרגע במופע ראווה כזה. זו לא צורה,

סליחה, סליחה, תיקח את זה לאן שאתה רוצה. טוב, סדרניות, אני מבקש להוציא את חברות הכנסת בחוץ. היושב-ראש, זה גם לא הזמן, תודה, תודה. כשאתה תשב פה, אני אסביר לך איך להתנהל. תודה. סדרניות, אני מבקש להוציא את חברות הכנסת החוצה. אנחנו נצא לבד. תודה. אפשר לצאת, להצטלם ולחזור להצבעה.

אינו נוכח אופיר כץ, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד אלון שוסטר, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד האם יש מישהו באולם שנוכח מעוניין להצביע וטרם קראו בשמו?

(קורא בשמות חברי הכנסת) זאב אלקין,

מיכאל מרדכי ביטון, בעד אחמד טיבי בעד, בעד חילי טרופר,

האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם קראו בשמו? אם כך, תמה ההצבעה.

הכנסת,

להלן תוצאות ההצבעה: 49 בעד, 54 מתנגדים. אני קובע שהצעת

אני גם מוכרח לומר, אמרתי אז, שביקשתי בשעתו, כאשר דיברנו,

בפעם הקודמת שהובאה הצעת החוק, ואמרתי לך שגם את הנושא הזה, כמו הרבה מאוד הצעות חוק אחרות, אנחנו בוחנים לעומק. לפחות על פניו, נדמה שהבעיה העיקרית כרגע היא יותר בנוהל הביצוע של החוק הקיים מאשר בצורך לחוקק חוק נוסף. אנחנו מנסים לגשר בדיוק על הפער הזה. והכוונה היא באמת, שכאשר הנוהל הזה יגובש, אם יהיו עדיין פערים כלשהם, להשלים אותם באמצעות חקיקה. גם בעניין הזה אני חושב שלא היה קורה כלום אם היינו מחכים עוד קצת, שהעבודה הזאת תושלם. כפי שאמרתי גם ביחס להצעת החוק הקודמת, בלית ברירה לא נוכל לאשר אותה כרגע, כל עוד אנחנו לא השלמנו את העבודה המקצועית הזאת שנעשית במשרד בנושא הזה. אמרתי לחבר הכנסת

שהייתי מעדיף שאם אכן יתברר שצריך בכל זאת להשלים איזשהם חוסרים בחקיקה, שאנחנו נעשה את זה, ואתה תוכל להעביר את החוק שלך בקריאה טרומית, ותקבל גם את הקרדיט שמגיע לך על המהלך הזה. אבל אם ישנה ההתעקשות, אנחנו נצביע היום נגד החוק, ובמידת הצורך נביא אותו אחר כך בהמשך, ונקדם אותו, אני מקווה גם בתמיכתך. אבל, אדוני היושב-ראש, אני לא יכול שלא לנצל את ההזדמנות כדי להקריא כאן מעל הדוכן דברים שאני פשוט לא יודע איך להגדיר אותם, אולי מדהימים, אולי מקוממים, אולי שני הדברים גם יחד, מריאיון או שיחה שהתקיימה הבוקר ברדיו גלי ישראל, בריאיון שערכו שרון גל ויעקב ברדוגו עם ד"ר אלכס לוין, סגן יושב-ראש ההסתדרות הרפואית, שבעזות מצח ובחוצפה בלתי רגילה השביתה שירותים רפואיים, שצריכים לעמוד מעל כל מחלוקת פוליטית.

מסבירים לנו כל הזמן ששבועת הרופא מחייבת לטפל אפילו בגרוע שבמחבלים ובגרוע שברוצחים, ואכן זה כך. אבל פתאום, כשיש איזה עניין פוליטי והשקפת עולם פוליטית שאין לה דבר וחצי דבר,

עם שירותי הרפואה של אנשים שעומדים בראש ההסתדרות הרפואית, הם מרשים לעצמם למעול מעילה מוחלטת בחובתם כלפי הציבור שמשלם להם את המשכורת. ומה לעשות? משכורתם משולמת מכספי הציבור כולו, כולל ציבור עצום, רוב הציבור, שתומך ברפורמה במערכת המשפט. הם מנצלים את התלות של ציבור עצום בהם כדי לעשות מעשה שלא ייעשה ולפגוע בבריאותם של אזרחי ישראל, תוך הפרה בוטה של שבועת הרופא. אבל אני רוצה להקריא לכם מה היה בריאיון הזה. אז אמר סגן יושב-ראש ההסתדרות הרפואית ד"ר אלכס לוין: אנחנו שובתים כי אנחנו רוצים לשנות את רוח העם. שואל אותו שרון גל: אוקיי, אבל תהיה ממוקד יותר. מה מפריע לך בעילת הסבירות? ממה אתם חוששים, שאתם שובתים היום מלטפל באנשים? מה עונה לו ד"ר לוין? אל תשאל אותי, אני לא מבין. זה לא עניין של דוגמאות, זה עניין של למנוע מהממשלה. אז אומר לו יעקב ברדוגו: בוא נשים את הדברים על השולחן: אתה לא יודע כלום. אתה מונע טיפול באנשים בגלל הצעת חוק שאין לך מושג מה היא אומרת. הבאת עכשיו דוגמה שקשורה לניגוד עניינים. קח בבקשה חופש מהעבודה, ואז תפגין. אני לא הייתי רוצה שתטפל בי. אסור להיות בידיים שלך ושל כמותך. אתה אדם מסוכן שמסכן אנשים כדי לקדם את עצמך. אתה מבין ברפואה ולא במשפט, כך אומר לו יעקב ברדוגו. מה עונה לו ד"ר לוין? יכול להיות. אומר שרון גל: תסביר לנו בבקשה את השינוי בצמצום עילת הסבירות. עונה ד"ר לוין, סגן יושב-ראש ההסתדרות הרפואית, שמונע היום טיפול, אני לא יודע, אולי אפילו ממאות אלפי אזרחים ישראלים, בוודאי עשרות אלפים. הוא אומר: תסביר לנו את השינוי בצמצום עילת הסבירות. מה עונה לו ד"ר לוין? אני לא עורך דין. אני לא משפטן, אני לא הולך להסביר מה הצעת החוק אומרת. אתם שומעים את זה?

ואז אומר לו שרון גל:

אתם משביתים היום את המערכת למשך שעתיים בלי להבין למה? ואז עונה לו ד"ר לוין: נגיד לסיום, מערכת הבריאות צריכה להיות נקייה מפוליטיקות. זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. אלה האנשים שעומדים בראש ההסתדרות הרפואית בישראל. אומר לו שרון גל: אתה צוחק עלינו עכשיו? אתה אומר את זה בבוקר שבו אתה מכריז על שביתה פוליטית? אז הוא עונה לו, ד"ר לוין: זו לא שביתה פוליטית, זו שביתת אזהרה לכנסת. שמעתם את הדבר הזה? באים אנשים במדינה דמוקרטית ואומרים לנבחרי הציבור: אנחנו מאיימים עליכם, אנחנו מזהירים אתכם, לא תצביעו כמו שאנחנו חושבים, אוי ואבוי לכם. תתארו לכם, אני מסתכל לאנשים ההפגנה. תארו לכם שאת אותו דבר היה אומר ראש ארגון פשיעה, ושלא תהיינה אי-הבנות, לא משווה בין הסתדרות הרופאים לארגון פשיעה, אבל תחשבו שהיינו רוצים לקדם פה חוק נגד משפחות פשע, והיה אומר ראש ארגון פשיעה: זאת לא שביתה פוליטית, זאת שביתת אזהרה לכנסת. מה זה הדבר הזה? ואומר לו ברדוגו: אם מחר בבוקר יכריזו על התנתקות, גם תכריזו על שביתה? אז אומר לו ד"ר לוין: אנחנו לא מסכנים אף אחד. אז אני לא הבנתי, אנשים שבאים לטיפול רפואי ולא מקבלים אותו, זה לא מסכן אותם? זה רופא? מה זה הדבר הזה? ועונה לו שרון גל: אתם משחקים בבריאות הציבור. ואני שואל אתכם, חברי הכנסת מהאופוזיציה, אני שואל אותך, השר לשעבר גדעון סער, שבוודאי תכף תעלה ותישא פה נאום חוצב להבות: למה לא היה אפשר לחכות עם הצעת החוק הזאת עוד איזשהו פרק זמן? למה אתה לא מגנה את הדברים האלה? תעמוד כאן עכשיו על הדוכן אחריי ותגנה שימוש במערכת הבריאות לצרכים פוליטיים. אני קורא לך לגנות את זה. היית צריך לעשות את זה מיוזמתך, אבל אני קורא לך לעשות את זה עכשיו על הדוכן הזה אחריי, משום שהדבר הזה הוא דבר שאי-אפשר לקבל אותו. לאף אדם אין זכות לסכן את הבריאות של אדם אחר, לאף אחד, ובטח שלא לרופא ובטח לא למי שעומדים בראש איגודים מקצועיים של רופאים. תודה רבה. אנחנו רוצים הצבעה שמית, עליזה?

רגע, רק שנייה, קודם כול יש את גדעון סער. ישיב על עמדת הממשלה חבר הכנסת גדעון סער. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. התשובה של שר המשפטים לוין הייתה לא פחות ממדהימה. קודם כול, כרגיל, הוא חזר לדיבוק שלו. בנושא עצמו הוא עסק רק בשוליים. אבל הלכתי לפרוטוקול של הישיבה הקודמת, לראות מה הוא אמר בישיבה הקודמת, התשובה הקודמת סותרת את התשובה עכשיו. אז הוא דיבר על פיילוט ברשויות מקומיות, ושצריך לברר היבטים תקציביים, עכשיו הוא סיפר שבכלל הוא לא בטוח אם צריך את הצעת החוק. נכון, כי עשינו בדיקה, מה לעשות? אז אני אומר לך שמשרד המשפטים, הסיוע המשפטי עצמו, ואחרי עבודת מטה שהובלה על ידי מנכ"ל משרד המשפטים דאז, הוא שהציע את ההצעה, וגם אתם, כשהייתם באופוזיציה, הצבעתם בקריאה הראשונה בכנסת הקודמת בעד הצעת החוק. אז אחרי חודש וחצי,

כי אמרתי: אתה רוצה לבדוק את ההיבט התקציבי. אמרתי לך: יש היבט, דבר שמשוריין. ואני אומר לך שהרבה מאוד נפגעות עבירות מין ונפגעי עבירות מין לא מממשים את הזכויות שלהם, ואני משוכנע שאתה גם יודע את זה, מהטעם שאין להם סיוע משפטי ואין להם ליווי משפטי, והצעת החוק הזאת נותנת מענה. אז בשביל לעלות ולתת תשובה עם טעמים שונים לחלוטין, כאילו השיב פה שר אחר, היית יכול לעלות למליאה ולהגיד: תשמע, חבר הכנסת סער, אתה חתום על הצעת החוק הזאת, אז פשוט לא בא לי להעביר אותה.

הרי אני, זה מה שאמרת פה במילים אחרות. אתה, ועדת שרים לחקיקה, לא אני. והעניין בכלל לא נוגע לקרדיט. אדרבה, אם הייתם מביאים את אותה הצעת חוק שהייתה הצעת חוק ממשלתית מטעם משרד המשפטים שאתה עומד היום בראשו, לכאורה, לכאורה, כי רוב הזמן אתה או תוקף את השופטים או תוקף את הייעוץ המשפטי או תוקף את הפרקליטות, ולא ראיתי שאתה מביא לפה איזושהי חקיקה בנושאים שנוגעים למשרד המשפטים בכלל. אז בתור השר המתקרא שר המשפטים, המתקרא שר המשפטים, אחד משני שרים, כי יש היום שני שרים במשרד המשפטים, שניהם בעיקר מסיתים נגד משרד המשפטים ועובדיו, אז התשובה היא כל כך צינית. עם זה אי-אפשר להמתין?

שמוביל מדינה שלמה במסלול ריסוק, אתה, שקורע את החברה, עם זה אתה שואל אם אי-אפשר להמתין? על נפגעי ונפגעות עבירות מין אתה גיבור? אז תדעו לכם, כל חברי הכנסת מסיעות הקואליציה אני מסיים, אדוני היושב-ראש, שחלקכם גם הצביע בעד, אלה שהיו בכנסת הקודמת, כי כשזה עלה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, זה לא היה במחלוקת, זו פגיעה מיותרת באנשים החלשים ובנשים החלשות ביותר בחברה. תודה רבה. אנחנו ניגשים להצבעה. ככל ההצבעות עד עכשיו, זו תהיה הצבעה שמית. נבקש מהמזכיר לקרוא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

נגד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, נגד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה, בעד יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, נגד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שעוד לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

אמיר אוחנה,

ינון אזולאי, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן,

מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן,

יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט,

שמחה רוטמן,

אלעזר שטרן, אינו נוכח האם יש מישהו במליאה שלא הצביע ומבקש להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) אורנה ברביבאי, בעד יאסר חוג'יראת, בעד ואליד אלהואשלה, בעד אוהד טל, נגד ינון אזולאי, נגד יש עוד מישהו שלא הצביע? (קורא בשם חברת הכנסת) גילה גמליאל, נגד אין עוד מישהו שרוצה להצביע? ההצבעה תמה. הצבעת כבר. הוא עוד לא הצביע? בסדר, אז תשאל אותו. (קורא בשם חבר הכנסת) גלעד קריב,

יש עוד מישהו שרוצה להצביע ולא הצביע? אין. תמה ההצבעה. והרי תוצאות ההצבעה: 45 בעד, 52 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום.

אנחנו עוברים לסעיף י"ב, הצעת חוק הפרות מינהליות, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת גדעון סער, שכבר נומקה. תשובה והצבעה על ההצעה הזאת, מפי שר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השרים, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת גדעון סער, שלושה דברים לי אליך: הראשון, ביקשתי, סברתי, קיוויתי שתגנה את ההשבתה הזאת, חסרת האחריות,

במערכת הבריאות. לא מצאת לנכון לעשות זאת כאשר עלית לדוכן קודם, אבל מאחר שאתה תשוב ותשיב לי, אני מקווה שאולי בניסיון שני זה יצליח. כי הם צודקים אפרופו

חבר הכנסת להב הרצנו, הוא מתיר את דמה ואתה שותק. היושב-ראש,

מי שמופקר באכיפה בררנית זה אנשים אחרים. הוא מתיר את דמה, שר בממשלה.

היושב-ראש, לא יכול להיות שיהיו לי הערות בלתי פוסקות מחבר הכנסת להב הרצנו כל פעם שאני עולה לדוכן.

אני נתתי עד עכשיו, כשזה נקרא הערת ביניים. מעכשיו אנחנו נקרא לסדר. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא לגופה של הצעת החוק. אכן פורסם תזכיר בנושא הזה להערות הציבור. פרסום התזכיר, חבר הכנסת סער, כפי ששנינו יודעים, נועד לא לצורך הפרוטוקול או לצורך הפרוצדורה אלא כדי לקבל הערות וכדי שאחר כך תהיה בחינה של הצעת החוק לאור מה שהתקבל.

כתוצאה מהתזכיר הסתבר שהצעת החוק במתכונת כפי שהוגשה על ידיך וכפי שהופיעה בתזכיר המקורי כנראה לא הולכת בכיוון שהוא בהכרח הכיוון שנכון ללכת בו. יש כל מיני נושאים כבדי משקל, למשל השאלה אם נכון לקדם הסדר של מודל מינהל מלא, שמשמעותו ניתוק מלא מהדין הפלילי, או לקדם איזשהו הסדר של מודל משולב מינהלי-פלילי, שיקבע ברירת מחדל של מסלול מינהלי ולצידו מסלול פלילי, ואולי בחלק מהדברים ואולי בנסיבות חמורות. יש כאן הרבה מאוד שאלות שמצריכות בירור, והדבר הזה אכן,

נעשה, ועובדים על הנושא הזה בצורה מסודרת. אני מוכרח לומר,

שיש לי ספק אם בתום העבודה הזאת בכלל יהיה נכון להביא הצעת חוק כזאת, כל שכן בוודאי בנוסח הזה. אבל הדבר היותר-חשוב שאני מוכרח לומר לך, חבר הכנסת סער, יש לך איזשהו מנהג, שאני חושב שהגיע הזמן לחדול ממנו, והוא להפוך את הוויכוח על עקרונות ועל תפיסת עולם, שהוא לגמרי לגיטימי, לעניין אישי, להפוך דיון שצריך להיות דיון ענייני, לגופו של עניין, לדיון לגופו של אדם. אתה עלית לכאן קודם, ובהחלט לגיטימי שתבקר את המדיניות שלי במשרד, כמו שלי הייתה ביקורת על המדיניות שלך כשאתה ישבת בתפקיד הזה. אני לא זוכר שאי-פעם הטלתי דופי בזה שאתה מחויב לתפקיד כשר המשפטי ומחויב לעבודה שלך כשר המשפטים. והניסיון הכל-כך, אני אומר לך את האמת, פשוט מכוער וגם כל כך לא חברי, להטיל איזה דופי כאילו אני שר משפטים שהמשרד לא מעניין אותו וכו', הוא דבר שמקומו לא יכירנו. הוא גם לא מתאים לך, והוא לא מכובד. אבל כדי לסבר את האוזן, כדי להראות לך עד כמה, לא יכירנו, לביקורת, לא להפריע, בבקשה. זה היה ממש לגיטימי.

אתה יודע שאני יכולה, אותך? לא להפריע, לא להפריע. חבר הכנסת קרעי, השר קרעי, אני זקוק לזמן. אתה יודע שאני יכולה לתבוע אותך על זה שאתה שקרן?

אבל לא סתם שקרן, לא יודע. חברת הכנסת ברביבאי, לא להפריע. כדי להראות לך שהמעשה שעשית, לדבר תוך כדי. אמרתי לך. שקרן. חברת הכנסת ברביבאי, קריאה ראשונה.

תעיר לשקרן.

שלחת חצי מהעם לעזאזל. כדאי שתשתוק. את אומרת עוד פעם "שקרן", אז אני אקרא אותך בקריאה שנייה. אבל הוא משקר. לא, לא נהוג

ברשותך, אקריא לך, ואני מקווה, אדוני היושב-ראש, שאני אספיק בזמן שיש לי, את רשימת התקנות והחוקים שבהם טיפלתי מאז כניסתי לתפקיד, ואזכיר שאני נמצא בתפקידי פרק זמן של פלוס-מינוס שבעה חודשים ואפילו קצת פחות. אני מתחיל להקריא את הרשימה, חבר הכנסת סער, על רקע דבריך, שאני שר משפטים שמתעסק רק ברפורמה ולא בשום דבר אחר.

טיוטת תקנות רואי חשבון, שנועדה להגביר את התחרות ולהקל מעבר של לקוח מרואה חשבון אחד לשני, אושרה לפרסום להערות הציבור, תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי,

שמיסד את מנגנון המזכיר המשפטי, לא להפריע. שנועד להקל בעומס המוטל על שופטים, נחתם, תקנות רואי החשבון, שעדכנו הוראות שונות בתחום בחינות הרישוי למקצוע ראיית החשבון, נחתמו, תקנות החברות, שמטרתן הייתה להאריך את הוראת השעה שלפיה חברת בית משותף זכאית לפטור מתשלום אגרה שנתית בתנאים מסוימים, נחתמו, צו הגנת הפרטיות, שנועד לאפשר העברת מידע מרשות האוכלוסין למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, לצורך בחינת זכאותם של גמלאי המוסד לקצבת פנסיה תקציבית, אושר והועבר לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין מסמכים ואגרות), שקובעות מסלול חדש להגשת בקשה עראית לרישום פטנט בצורה קלה וזולה, מהפכה חשובה מאוד, אושרו, ונשלחו לאישור ועדת החוקה, תקנות הפטנטים שעוסקות בייפוי כוח ותעודה אלקטרונית, בהמשך לתקנות קודמות שנועדו להקל רישום פטנטים ועל יזמים בתחום הזה, פורסמו להערות הציבור, תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הדרכה להתנהגות כלכלית נכונה), תקנות חשובות מאוד שיעזרו לאנשים שנקלעו להליכי חדלות פירעון, אושרו על ידי ועל ידי ועדת החוקה, נחתמו על ידי והועברו לפרסום לרשומות. כמה מתוך זה של האופוזיציה? תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי, איסור אלימות בספורט), נחתמו על ידי ונשלחו לרשומות, תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי), שנתנו פתרון לבעיה שלא היו עמותות מוכרות שיכלו לטפל בנושא האימוץ, נחתמו על ידי ונשלחו לרשומות, טיוטה של תקנות סדר הדין האזרחי, שנועדו להרחיב את האפשרות להגיש מסמכים בהליך אזרחי באופן דיגיטלי, נחתמו על ידי ונשלחו לרשומות, תקנות סדר הדין האזרחי (תיקונים שונים), שנוגעים להבהרת פרטי הצדדים להליך ומענם, הגשת תצהירים, עיגון בתקנות של נוהל הנשיא ביחס לבקשות לדחיית דיונים, נחתמו על ידי ונשלחו לרשומות, תקנות סדר הדין האזרחי, שעוסקות בתיקון ארבעה סעיפים שקשורים לבהירות מסמכים שמוגשים על ידי צד להליך,

חברי הכנסת, אפשר לדבר בשקט?

היושב-ראש, הזמן לא יספיק לי עם העצירות. חבר הכנסת סעדה, אתם מדברים בקול ומפריעים לנואם. אז דברו בשקט.

אני משתדל לקרוא הכי מהר שאני יכול, כדי לנסות להספיק לפחות חלק. תיקון לתקנות סדרי דין משפחה, הוספת טופס בקשה לבדיקה גנטית וקביעת אבהות, נושא חשוב מאוד, שמאשרות הקמת פיילוט שבמסגרתו ממונה בפעם הראשונה ממונה לקשרי משפחה מטעם המדינה במשרד המשפטים, שתפקידו, תקשיב טוב, חבר הכנסת להב הרצנו לקצר ולייעל את ההליך שנדרש לצורך קבלת צו לבדיקה גנטית, אושרו על ידי ונשלחו לוועדת החוקה, חוק ומשפט, תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (חוות דעת מומחים), שנועדו להסדיר את נושא המומחים שהוסמכו לתת חוות דעת בנושא ייפוי כוח מתמשך, יאפשרו מימוש של עשרות אלפי ייפויי כוח מתמשכים שניתנו בעבר ושיינתנו בעתיד, כל זה אושר על ידי ונשלח לאישור ועדת החוקה ולהסכמת שר הרווחה ושר הבריאות.

אני עובר לחקיקה,

חבר הכנסת סער, אתה רוצה עכשיו להתנצל על דבריך, או שאתה רוצה לעשות זה כשתעלה לדוכן? חוק העונשין (תיקון 133, הוראת שעה) (תיקון מס' 2) הארכת הוראת השעה שלפיה תקופת המאסר המרבית שאותה ניתן לשאת בעבודות שירות, משישה חודשי מאסר לתשעה חודשי מאסר, אושרה בכנסת בקריאה שלישית, אחרי שכמובן הובאה על ידי לכאן, החלת דין רציפות על הצעת חוק הגנת הפרטיות, שקובעת ארבע חובות שיוטלו על בעלי מאגרי מידע בישראל, נמצאת כבר בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, החלת דין רציפות על חוק הפרות תעבורה מינהליות, שנועד לטפל בנושא של עבירות שמוגדרות כברירת משפט או כהפרות תעבורה, אף היא הוכנה לקריאה שנייה ושלישית, דין רציפות על חוק הסיוע המשפטי אף הוא בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, טיוטת חוק בתי המשפט, תיקונים שנועדו להרחיב את האפשרות למנות שופט עמית, עבר בקריאה הראשונה, טיוטת חוק תובענות ייצוגיות, תיקון שעוסק בכל הנוגע להגשת תובענות נגד רשות מקרקעי ישראל, עברה בקריאה הראשונה, טיוטת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידוק)

שנועד לתת סיוע משפטי לאנשים שחוו אפליה אסורה, עבר את ועדת השרים לחקיקה ומובא

לכנסת, חוק החברות (חברות ללא גרעין שליטה) תיקון רחב שמתאים את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות שאין בהן בעל שליטה לאלה הנהוגים בעולם, התיקון המורכב הזה אושר על ידי אחרי דיון עומק משמעותי שנעשה, ועולה לוועדת שרים לענייני חקיקה. אולי השר יגיד משפט סיכום, ואת ההמשך, לבקשת היושב-ראש אני אעצור כאן. היושב-ראש רואה שיש לי עוד רשימה ארוכה ארוכה בכתב קטן. כן, כן, את הרשימה, אדוני השר, חבר הכנסת סער, תתנצל. תתנצל, לא יזיק. באמת לא יגרע מכבודך. תודה רבה. כבוד השר, אתה עולה עוד מעט עוד פעם, אז תוכל להמשיך. אולי במקום להתעסק באגו שלך,

ושל הממשלה. חבר הכנסת הרצנו,

עכשיו אנחנו עוברים, אני מבקש להשיב. אה, זכותך להשיב, סליחה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא שאני הבאתי לכנסת, בלי לפגוע בתוכנה של רשימת המכולת שהקראת כאן, הוא נושא שנוגע לליבת הבעיות של מערכת החוק במדינת ישראל,

לעומס האדיר על בתי המשפט ולעודף כתבי אישום נגד אזרחי ישראל. המהלך של דה-פליליזציה, שזה מהלך ענק, שעבדו עליו שנה במשרד המשפטים, שמעביר כתבי אישום פליליים לעבירות מינהליות, הרבה מאוד דברי חקיקה הוא מהלך שנותן גם מענה לעומס על בתי המשפט, שיש עודף כתבי אישום במדינת ישראל, והוא גם כמובן מגן על אזרחי ישראל, כי הוא הופך לעבירה מינהלית עם תשלום קנס הרבה מאוד מהדברים שהיום מתבררים עם חקירה ועם כתב אישום ועם הרשעה ועם החתמה, שאחרי זה, אבל אם

אני עוד זוכר את קריאות הביניים שלך בדיון הקודם.

ואת מבינה כמה הדבר הזה נדרש וחיוני. ומאחר שהוא נדרש וחיוני, אין שום סיכוי שהשר יריב לוין יעשה אותו. לא. אבל זה לא נכון. אתה תפגע בנאשמים. לא יסגרו תיקים. אם אתה תהפוך ותעשה עבירות מינהליות מעבירות קלות, שזה הבסיס לעבירה מינהלית, לא יסגרו תיקים.

איומה. אתה פנית אליה, אתה צריך, אני השבתי לקריאת ביניים, אבל זה נאום

עבירות חמורות לא מתאימות למינהלי,

חבל. אני מעדיפה לסגור תיקים מאשר שייתנו לי עבירה מינהלית. טוב, חברת הכנסת גוטליב, התשובה

את דמה של היועצת המשפטית לממשלה, כי אין דרך אחרת, היא התירה את דמנו.

אין דרך אחרת להתייחס לנאום ההסתה המופרע הזה. תהיי בשקט. תהיי בשקט. תהיי בשקט. תהיה אתה בשקט. אתה לא תגיד לי להיות בשקט. אני אגיד מה שאני רוצה. היא התירה את דמנו. אדוני יגן עליי. אני לא מוכן לזה. לא, אתה סיימת את זמנך. לא, אני לא סיימתי. אתה סיימת את זמנך.

בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת,

ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, בעד

אינו נוכח אוהד טל,

אלמוג כהן,

עופר כסיף, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יצחק קרויזר,

אליהו רביבו, אינו נוכח נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו שמבקש להצביע ועוד לא הצביע? שיניף את ידו.

איתמר בן גביר, נגד אחמד טיבי, בעד מיכל מרים וולדיגר,

מי עוד מבקש להצביע? יש מישהו? (קורא בשם חבר הכנסת) רם בן ברק,

יש עוד מישהו שרוצה להצביע ועוד לא הצביע?

תמה ההצבעה. חברי הכנסת, תוצאות ההצבעה: 45 בעד, 51 נגד.

אנחנו עוברים לסעיף הבא,

אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, שר

הכול פה באמת נגדו נגדו נגדו. כי בעולמכם המעוות אתם לא אחראים לכלום.

לכאן, נחתם עכשיו out of nowhere,

עם ממשלה שלא מצליחה לעשות שום דבר, ממשלה רופסת, ממשלה שאין לה

המאבק הקשה ביותר שניהלתי, כך אמרת, נועד להבטיח שלא יוזכרו בו, בחוק הלאום, מונח השוויון ועקרונות מגילת העצמאות. אם היינו מכניסים, כך אמרת, את הדברים האלה לחוק, בג"ץ היה עושה בהם שימוש. והרי אתה נגד בג"ץ. איך יכול להיות, אדוני? אתה שר המשפטים, שר המשפטים. איך אתה מונע שוויון מאזרחי מדינת ישראל? למה? למה אתה עושה את הדברים האלה לאחינו הדרוזים, הערבים, הנוצרים והצ'רקסים? למה אתה לא מוכן לתמוך בשוויון בחוקי מדינת ישראל? אולי אתם הפריבילגים האמיתיים, המובהקים. מה עשיתם מאז ממשלת נתניהו הראשונה,

והינה עכשיו השישית, כדי לצמצם את הפערים ולדאוג לשוויון הזדמנויות? מה באמת עשיתם? איך עיגנתם זכויות, את זכות השוויון? מה עשיתם? שום דבר.

עכשיו אתה בא ומציג בהצגה ענקית, ערב הדיון של דרעי, בחרת לך זמן מדהים לבוא ולהציג את הרפורמה המשפטית, וניסית באופן יומרני ומנותק לבצע כאן איזו חקיקה וחוקה חדשה לישראל. אבל מה אתה מציע? צבר של חוקים שמתיימרים לפגוע ולהחליש את מוסדות השלטון ואת המשפט, פגיעה מובהקת באוכלוסייה שהממשלה הזאת מתיימרת לפנות אליה. צריך להסתכל על מי שמייעץ לכם, ואמר שהוא מייעץ לכם, כמו פורום קהלת וחבריהם, כדי להבין את מי הרפורמה הזאת נועדה לשרת.

באמת בלי בושה הופכים את רוב אזרחי מדינת ישראל לנתינים. היום יותר מאי-פעם יותר, מדינת ישראל חייבת לעגן את זכות השוויון בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולעשות הכול כדי שלא תהיה פה אפליה. יש לך פה מדינה שהיא כמעט המדינה היחידה בעולם שבחוקתה ובחוקי-היסוד שלה אין התייחסות מפורשת לזכות השוויון או לאיסור אפליה. אין לנו את הפריבילגיה להרשות לעצמנו להמשיך ולהתנהל ככה.

אולי אתם, היום אתם הממשלה, פשוט מדרדרים את המדינה לתהום במקום לעשות את ההפך. אין היום שוויון, ואתם מעמיקים את התפיסה הזו בצורה שלא תתואר. מה עם תושבי העוטף? מה עם תושבי הפריפריה? מה עם הטיפול הרפואי? מה עם שני מיליון איש שחיים מתחת לקו העוני? האזרחים הוותיקים, שקצבת הזקנה שלהם לא עלתה במשך כל תקופות נתניהו? קהילת הלהט"ב, שאפילו לא יכולים להתחתן היום במדינת ישראל? ברור לחלוטין שמדובר פה ביד מכוונת, תוצר של סדר עדיפויות לקוי, משיקולים פוליטיים והישרדותיים, בכוונה, כדי לשמור אוכלוסייה מפוחדת, חלשה, כדי לתת לכם את הכוח, לתת לכם לשלוט, לשלוט ולשלוט. אתם רוצים וצריכים את הפערים החברתיים האלה. אתם מעמיקים אותם במו ידיכם. לסיום, אדוני השר, בנימה אישית: זה ידוע שאתה שנים מחכה להיות שר המשפטים. זה היה ידוע. ואני פונה אליך ואומרת לך: הינה, עכשיו יש לך הזדמנות להיות מקובל, אגב, על כל חלקי העם, לעשות דברים שקשורים לזכויות ושוויון, ולא לבוא נגד אלא לבוא בעד.

מקיר לקיר תקבל פה תמיכה. תחשוב על העתיד, תחשוב על חוסן, תחשוב על לכידות, תקבל פה תמיכה מקיר לקיר. לאהוב את המשפט, לאהוב את החוק, לאהוב את המדינה, לשים את הדברים האלה מול העיניים, במקום להיות שותף למה שקורה ומתחולל פה במדינה הזו במשך יותר מחצי שנה, לגרום לכולנו כאן לבזבז אלפי שעות של הכנסת הזו על תוכניות של כוח, של הרס, של שנאה ושל חורבן. את המילה האחרונה שלי אני רוצה לומר לנשיא ביידן, שקראתי עם עוד מיליוני אזרחים ברחבי העולם את הדברים שהוא העביר לניו יורק טיימס, שאמר שם דברים ברורים לראש הממשלה נתניהו וגם לך, אדוני שר המשפטים. אולי הוא דואג למדינת ישראל יותר מהממשלה שמכהנת היום. הוא מסתכל על היעדר הלכידות, הוא מסתכל על היעדר החוסן ועל מה שקורה פה במדינה הזו. שמעתי אותך גם מדבר ומסית נגד ההסתדרות הרפואית שפוגעים שם בחיים. אגב, זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. מה שבוטל היו בסך הכול תורים שאין בהם דחיפות ואין בהם את הדברים האלה. את שומעת מה שאת אומרת?

מבחינת כל התורים שהיו שם והם חשובים והם דחופים, הדברים האלה קורים. קראת להם ארגון פשע.

עוד פעם אחת, שים לב מה אמרת, שים לב מה אמרת. אמרת שהם משתמשים באמצעים כאלה, לא אמרתי. לא אמרתי, ואת תצטרכי להתנצל, כי לא אמרתי. אז אני רוצה לומר שהממשלה הזאת, אז אוקיי, חוזרת. השר תכף יעלה לענות ממילא.

אמרתי. תבדקי טוב. אתה תכף עולה ויכול להגיד.

אני מסיימת.

זה לא טוב. אפשר להגיד מה שרוצים, ואז תכף אני עולה? אני לא שומעת. לא, אתה תכף עולה ואומר את הדברים.

לא אמרת שהם מתנהגים כמו ארגון פשע?

בכלל לא.

אדוני השר, אני חוזרת בי. שמעת? תראה, יש פה אנשים שיודעים לחזור בהם, תראה מה זה, ויש בזה עוצמה.

לא אמרת. לא אמרת.

אתה ממש דובי לא לא. חוצפה כזאת. משפט

בבקשה, יעלה ויבוא. שלוש דקות, בבקשה. הצעת החוק שלנו פשוטה. מגילת העצמאות כוללת את המשפט "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין." והינה, בבית הזה, אחר 70 שנה, לא נוכל לטעון כי האזרחים בישראל שווים, כי יצרנו שוויון בכל מעגלי החיים, בכל התחומים שבהם נדרש שוויון הזדמנויות לאזרחים. לא זו אף זו, יש מי שרוצה ליזום חקיקה ולטעון שקבוצה אחת נעלה יותר על קבוצה אחרת. יש מי שרוצה להפר את האיזון העדין שמייסדי המדינה הבינו בחושים הטובים שלהם שמדינה מתוקנת, מודרנית, צומחת, מצד אחד תישען על חזון נביאי ישראל, שמופיע במגילת העצמאות, שדורש צדק וצדקה וחסד ושלום, כפי שכתוב שם, חזון נביאי ישראל, אבל גם על ערכים של מדינה ששואפת לשוויון. לאחר 75 שנה, אין שוויון הזדמנויות בחינוך. גורלו של ילד ייקבע לפי העושר המוניציפלי של הרשות. באותן 262 רשויות, רשות שיש לה ארנונה ועסקים ומסחר ובנקאות ובסיסי צבא, מהכסף הזה, מהעושר המוניציפלי, היא מוסיפה לילד 20,000 שקל ומכפילה את הכסף של משרד החינוך. ילד שייוולד ברשות עשירה, נולד עם 40,000 שקל חינוך לשנה, וילד שייוולד ברשות שאין לה ארנונה שאיננה למגורים, שאין לה את ההכנסות, יתחיל את החיים עם 20,000 שקל. זה זרע הפורענות. האי-שוויון בבריאות ידוע ומתועד, ומשרד הבריאות מוציא דוחות כל שנה ומודה בפה מלא שמספר הרופאים והאחיות ומיטות האשפוז בנגב והגליל קטן פר אותה אוכלוסייה ב-100% בהבדל: שני רופאים ל-1,000 תושבים בנגב, חמישה רופאים בתל אביב, וכן הלאה, בכל תחומי החיים, של תשתיות, של חדרי ניתוח, של תורים לרופאים מומחים. ונעבור להיבט התעסוקתי. ההכנסה הממוצעת לנפש בנגב ובגליל קטנה יותר ממרכז הארץ, ויש אי-שוויון מגדרי ויש אי-שוויון בין זהויות וקבוצות מיעוטים שנשארות עניות, שלא משתתפות בעולם ההייטק, שלא נהנות מהשפע הכלכלי שהמדינה הזאת הגיעה אליו בשנים האחרונות. ולכן, באנו ואמרנו בהצעת החוק כבוד האדם וחירותו את המשפט הבא, פשוט סעיף קטן שלדעתי אף אחד בבית הזה לא אמור להתנגד אליו: "הוספת סעיף 4א בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אחרי סעיף 4 יבוא: שוויון, 4א. כל אזרח שווה בפני החוק" תודה רבה.

רק משפט. לא, אני לא רוצה שתתייחס אליה. לא, לגמור את המשפט. המשפט, כן. "כל אזרח שווה בפני החוק, אין פוגעים בזכויות הפרט של אדם מחמת דת,

מין" תני לו לקרוא את המשפט. לא הבנתי.

ברור שאני נגד, אתה פתחת שיחה? הזמן תם. "כל אזרח שווה בפני החוק, אין פוגעים בזכויות הפרט של אדם מחמת דת,

נטייה מינית, מעמד אישי, ארץ מוצא, גיל או מוגבלות". זה השוויון הראוי למדינה. תודה רבה. להצעה זו הוצמדה עוד הצעת חוק, של חבר הכנסת גדעון סער. בבקשה. שוויון לכל האזרחים ובזה זה נגמר. אתה לא יכול לעשות את זה בחקיקה, כי, השתכנעתי. אני לא צריכה לשכנע אותך. ברוך השם, יש לי 64 מנדטים שמבינים שהמדינה יהודית ודמוקרטית.

עד עכשיו, חברת הכנסת גוטליב, יכולת לדבר, כי גדעון סער עוד לא התחיל. מהרגע הזה שהוא מתחיל לדבר אני מבקש שאף אחד לא יפריע לו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אכן המקום של ערך השוויון, של עקרון השוויון, הוא לא בחוק-יסוד: הלאום, הוא בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וזה בדיוק ההבדל בין זכויות אישיות, בין זכויות הפרט, לבין זכויות לאומיות. ואנחנו תמיד היינו גאים, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שמקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה. ולכן אני אומר,

שמתייחסת לערך השוויון או לעקרון השוויון כאילו הוא שייך למחנה פוליטי אחד היא לא נכונה. השוויון הוא הערך הכי יהודי, הכי ציוני, הכי דמוקרטי וגם הכי אוניברסלי. ואני רוצה לצטט, חברת הכנסת גוטליב, אם היושב-ראש יסייע לי לצטט, כי בסוף זה גם על חשבון הזמן שלי, כמו שהיה קודם, את הצעת תנועת החרות לחוקה למדינת ישראל בהתייחס בדיוק לנקודה הזאת שאנחנו דנים בה עכשיו. בפרק ב', סעיף 1, נכתב, ואני מצטט, אני אחר כך אצטט ממגילת העצמאות, אני עכשיו מצטט מהצעת תנועת החרות לחוקה: "במדינת ישראל שווים בני האדם בפני החוק ושווה כבודם האישי". ובסעיף אחר, בסעיף 2 לאותו פרק, נאמר: "בשום מקרה לא תהיה המדינה מפלה אדם לטובה או לרעה, בשום מידה שהיא, מטעמי גזע, צבע עור,

לשון,

או מטעמי מוצא לאומי, חברתי, או עדתי, או מטעמי השקפות פוליטיות או אחרות, או מטעמי רכוש וקניין". זאת אומרת, מי שהציע את ההצעה הכי מרחיקת לכת בנושא השוויון ועיגונו בחוקת המדינה היה תנועת החרות. מתי? בראשית ימי המדינה, בתקופת,

הם פותחים את ההצעה הזו: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" כך הם, אני מוכן. חברת הכנסת גוטליב, גם לזה אני מוכן. גם לזה אני מוכן. לזה אני מסכימה. "ברוך שם כבודו לעולם ועד", לזה אני מסכימה. אבל איפה הערכים המקוריים של תנועת החרות ושל הליכוד? האם את מעלה על דעתך שמנחם בגין, עליו השלום, היה מזדעק כנגד העיקרון הזה? אנחנו עם העיקרון הזה. ואני מדגיש: במקום הנכון ובנוסח הנכון, שעוסק בזכויות הפרט ולא בזכויות לאומיות, לא בזכויות קולקטיביות. ואותו רעיון, זה יבטל את חוק השבות. לא, כי חוק השבות, כפי שאת יודעת, חברת הכנסת גוטליב, כבר עוגן בחוק-יסוד: הלאום, והחוקה היא דבר שכולל גם את האופי והזהות של המדינה היהודית וגם את הזכויות השוות של כל אזרחיה. תודה רבה. השוויון קיים, אבל אם תחוקק אותו בחוק-יסוד, החוקים שלא מתכתבים איתו יתבטלו, לרבות חוק השבות.

את רוצה שנפתח פה דיון על השוויון במשנה הקומוניסטית של 70 שנה, מה זה שוויון, שלום ודמוקרטיה? השר יריב לוין ישיב על הצעות החוק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, טוב, אני אתחיל דווקא באחרון הדוברים, חבר הכנסת סער. את ההזדמנות השלישית לגנות את הפגיעה בבריאותם של אזרחי ישראל ובשירותי הרפואה שמגיעים להם פספסת, אז עדיין לא מאוחר אם אתה רוצה עכשיו. אני אפילו אוכל לאפשר לך את זה בקריאת ביניים. ואתה יודע, אחד מחמשת המ"מים של ז'בוטינסקי היה מרפא, אז ציפיתי ממך, כמי שנוהג לאחרונה לשאת לשווא את שמן של תנועת החרות ושל התנועה הרוויזיוניסטית,

לפחות למרפא אתה תדאג, אבל לצערי זה לא קורה. אתה יכול. שר המשפטים, אתה יכול לדאוג למרפא. מעניין אותו רק הרפורמה. מי שאמון על הבריאות,

תאמין לי. נגיע למפלגת העבודה, מבטיח לך.

חבל שאתה בוחר לא לצאת להגנתם של רבים, כולל חברת הכנסת אפרת רייטן מרום: לא קרה כלום, מבטלים כמה תורים, לא נורא. איזה זלזול באזרחים. איזה זלזול בציבור. איזה זלזול באוכלוסיות הכי מוחלשות. איזה זלזול באנשים שזקוקים לבדיקות כי כואב להם, כי הם סובלים, כי הם צריכים טיפול, לפעמים גם מחכים לו זמן רב. על כבוד האדם אתם מדברים כל כך הרבה? נו, באמת. אבל אני חייב להגיד לך, תעצור את הרפורמה,

מה אתה אומר, חברת הכנסת שטרן? וזאת המדינה, זאת הדמוקרטיה שלך?

שכמה רופאים ישביתו את המערכת ואנחנו נחליט בכנסת לפי התכתיבים שלהם. הבנתי, לא, לא כמה רופאים. 28 שבועות

עכשיו אני חייב לומר לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום כמה דברים על מה שאמרת ודבר אחד על הצעת החוק. רק דבר אחד על הצעת החוק? כן, דבר אחד שמספיק, אני חושב שהוא מספיק. הדבר הזה הוא כל כך גדול ומשמעותי שהוא מספיק, רק אני מקווה שאני אגיע אליו,

תן לנו לנחש: אי-אפשר עם בית המשפט הזה להכניס את השוויון. הינה, חסכתי לך. לא, דווקא לא זה מה שהתכוונתי. דווקא לא. הינה, אתה רואה, הפתעה, חבר הכנסת קריב. דווקא לא. הדיסקוסיה הסתיימה. אני בכל זאת רוצה לומר כמה דברים.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, באמת אני מודה, ממך יש לי ציפיות אחרות. הנאום שלך היה באמת תערובת שלמה גם של דברים, ואני אגיד את זה בצורה מאוד עדינה, לא נכונים, משמיצים, וגם, לצערי הרב, מתנשאים בחלק מהדברים, ואני אסביר גם למה. ראשית, מה זה היה הניסיון המביש הזה לומר שאמרתי כאן כאילו שההסתדרות הרפואית היא כמו ארגון פשע? הרי מה שאני אמרתי היה מה היינו אומרים לו היינו מקדמים כאן חוק שנועד להילחם במשפחות פשע, וארגון פשיעה היה מוציא הודעה כפי שפרסמה,

תקשיבי עד הסוף. כפי שפרסמה ההסתדרות הרפואית. הרי היינו מזדעזעים איך ארגון פשיעה, רגע, תקשיבי טוב. מאיים על הכנסת. והוספתי ואמרתי באותו משפט, על מנת שלא תהיינה אי-הבנות,

שאני לא משווה ואין שום קשר. רק השאלה, חברת הכנסת רייטן מרום, הרי אם ארגון פשיעה היה מאיים על חברי הכנסת באשר לדרך הצבעתם, כולנו היינו מזדעזעים. מכל הדברים זה מה,

זאת הדוגמה. תביני, אבל תביני כמה הדברים, אולי תקשיבי, אז תביני: אם ארגון פשיעה היה מאיים כאן על חברי כנסת, הרי אנחנו רוצים שבבניין הזה חברי כנסת יצביעו לפי צו מצפונם ועל פי מה שהציבור שלח אותם לעשות. אם ארגון פשיעה יאיים עליהם לא לתמוך בחוק, וחברי כנסת יחששו לשלומם, לבריאותם, אני לא יודע למה, ויצביעו בניגוד לזה, הרי זה סוף העולם. ואני שואל: האם אנחנו מוכנים לקבל שאיזשהו גורם, הסתדרות רפואית או כל גורם אחר, יאיים על חברי הכנסת? אני חושב שזה דבר שאי-אפשר לקבל אותו. אי-אפשר לקבל אותו. כמובן, אני חוזר ואומר, ההסתדרות הרפואית היא כמובן לא ארגון פשיעה, ולא דומה לארגון פשיעה, בדיוק כמו שאמרתי, כבוד השר, אם הבנתי אותך נכון, התכוונת על הדברים,

הדברים שלי היו ברורים

תן לי להבין, גם לי מותר להבין. אתה רצית להגיד בקל וחומר. אם ארגון פשיעה לא היה עושה את זה, בוודאי אנשי רפואה שנשבעו בשבועת הרופאים, בוודאי שהם לא יעשו זאת. לא לא לא. אדוני היושב-ראש, לא לסלף. אני מבקש שדבריי לא יסולפו, כי אמרתי דבר מאוד מאוד ברור. אמרתי: בדמוקרטיה לא מאיימים על חברי הכנסת כדי שיצביעו בניגוד לעמדתם, ואם היה עושה את זה ארגון פשיעה, כולנו היינו מזעזעים. לא אלה יכולים ולא אחרים, זה הכול. עכשיו, אמרת, חברת הכנסת רייטן,

אתה פנית אליה ואתה פונה אליה. אני יכול לפנות כמה שאני רוצה. אז היא יכולה לענות. היא דיברה אליי כל הנאום שלה, לא ראיתי שאני כל משפט הפרעתי. חברת הכנסת רייטן מרום, את אמרת: מאיפה לקחתם את, אגב, הטרמינולוגיה השקרית שאתם משתמשים: לא הפיכה, ולא משטרית, ולא מהפכה, זו בסך הכול רפורמה חשובה במערכת המשפט, שצריך היה לעשות אותה לפני שנים. "לקחתם מהונגריה" מה את אומרת, חברת הכנסת רייטן מרום? 24 שנים אני נאבק על הדבר הזה. 24 שנה.

ובמסגרת הזו, 14 שנה בבניין הזה, עם הצעות חוק שהגשתי, ונאומים שנאמתי, החל מנאום הבכורה שלי מעל הדוכן הזה. אז אל תספרי לי שלקחנו את זה מכל מיני מקומות, ואל תעשי השוואות, שהן כמובן מופרכות לחלוטין, ושנעשות בגלל שאין שום דבר אמיתי להגיד על התוכן של הדברים שאנחנו עושים. אחר כך, חברת הכנסת רייטן מרום, עברת לדבר באמת בהתנשאות על הציבור שיש לי זכות ענקית, יחד עם חבריי, לייצג אותו, כאילו מדובר באיזו חבורה, אוסף של כמה מיליוני נבערים מדעת שאנחנו מספרים להם סיפורים והם בולעים אותם.

הציבור שלך, שם כולם אנשים כל כך אינטליגנטים. כל מתנגדי הרפורמה, איך אומרים? הם מכירים אותה על בורייה, ואימצו את עמדתם לבד. רק לפני, לא יודע, חצי שעה? הקראתי כאן את הריאיון המביש עם סגן יושב-ראש ההסתדרות הרפואית, שאין לו בכלל מושג מה זו עילת הסבירות ומה מצומצם בה, במה אנחנו דנים ומה החוק בכלל, שהוא מרשה לעצמו להשבית את שירותי הבריאות. אז תפסיקי להתנשא עלינו, בגלל שהציבור שלנו מבין מצוין, ויודע טוב מאוד למה הוא תומך ברפורמה, למה זכויותיו קופחו במשך שנים, למה ציבורים שלמים, מערכת המשפט הייתה נעולה בפניהם,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, יש אכיפה בררנית, פוגענית,

זה דבר שעוד נדון בו היום בהמשך היום, שפוגעת בציבורים הכי מוחלשים, שאתם תמיד מדברים גבוהה-גבוהה על כך שתגנו עליהם. על מה את מדברת?

תכבדו. תכבדו.

חבר הכנסת קריב. תכבדו את כל אזרחי ישראל. תכבדו את הציבור שבחר בנו. תכבדו את האנשים שלא מוכנים יותר שיתייחסו אליהם באופן הזה. אנחנו לא נאפשר לכם את זה, זה לא יהיה יותר.

אני רוצה להגיד דבר אחד לגוף החוק, ובזה אני אסיים. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, הדבר הכי עצוב, שהחוק הזה מובא על ידי חברת כנסת ממפלגת העבודה. אוי לה למפלגת העבודה המפוארת שזו ההצעה שהיא מביאה, הצעת חוק שבעצם הופכת את המדינה הזאת למדינה דו-לאומית.

למדינה, כי אתה לא הגבלת את זה לשוויון זכויות אישי.

תקרא מה כתוב בהצעת החוק המופקרת הזאת, טוב, שחותרת תחת המשנה של דוד בן-גוריון, תחת היסוד והעיקר, שהמדינה הזו היא קודם כול ולפני הכול, מדינה יהודית, שיש בה שוויון מלא לכל האזרחים, אבל לא שוויון לאומי.

אבל לא שוויון לאומי. לא זכויות לאומיות.

דוד בן-גוריון הענק, כולנו יודעים, וגם את יודעת, חברת הכנסת רייטן מרום, איזה נאום חריף הוא היה נושא כאן כנגד הצעת החוק הזו וכנגד הדברים שאמרת כאן. תודה רבה. זכות התגובה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום. למה התנגדת להצעה שלנו הקודמת, שדיברה במפורש על זכויות לאומיות, חבר הכנסת קריב, קריאה שנייה. זכויות, איפה? איפה אתה ואיפה, תודה, יו"ר הישיבה. שמעתי את דבריך, אדוני שר המשפטים, ועוד יותר נבהלתי ונפחדתי, כי לפי מה שאמרת, אתם הולכים לבטל גם את זכות

כי אתם הרי בעצם לא רוצים שחברי כנסת ושרים,

תקשיב מה אמרת: איך אפשר לאיים על חברי כנסת ועל שרים עם שביתות? זה מה שאתם עושים עכשיו. מישהו אמר דבר כזה? מה זה קשור?

אולי תבטלו בהמשך את זכות השביתה. זה חלק מהתוכנית הגדולה שלכם? נראה לי שכן. ואתה מדבר על איומים? אתם לא מתביישים? האיומים המזעזעים והמבישים שלכם על שומרי הסף, על היועצת המשפטית, שאתם מתירים את דמה כאן יום אחר יום בכנסת הזו, על ידי השרים שלכם וחברי הכנסת. האם אתה יודע שלפני כמה ימים רוססה כתובת: לרצוח את בהרב מיארה? זה שהכתובת הזו גם נמחקה ככה כלאחר יד, ולא הוגשה תלונה במשטרה, מעניין שזה קרה ממש כמה ימים אחרי הישיבה המבזה והדוחה שלכם. עשיתם לה שם איזשהו שימוע פומבי ודוחה, ואף דאגתם להדליף את הדברים, ובעריכה מסוימת, כדי להראות כמה אתם חזקים וגדולים על יועצת משפטית שלא זזה. פשוט בושה. אתם מאיימים פה על יועצים המשפטיים שמגיעים לוועדת החוקה.

חלקם מפחדים להגיע לפה בגלל מה שאתם עושים להם. על התנשאות אתה מדבר? אתה מדבר איתי על התנשאות? אנחנו באים לכאן יום-יום, מכתתים רגליים, תשאל בבקשה את אדוני שיושב כאן, סגן יו"ר הכנסת. אני מגיעה אליו לוועדת עבודה ורווחה, לא מסתכלת ימינה שמאלה, יהודי ערבי, נכה לא נכה. עובדים בהרמוניה, מסתכלים לדברים בעיניים, עושים ביחד, דתי-חילוני. תבוא, תראה איך הדברים עובדים בהרמוניה, אולי זה ייתן לך כמה רעיונות להמשך.

אנחנו מתנשאים? באמת, הפוסל במומו פוסל. ככה אפשר לומר את זה. שמעתי אותך מדבר על סגן יושב-ראש ההסתדרות הרפואית. תראה איך אתה התנשאת עליו. רופא שגם נלחם יום-יום להציל חיים, ואתה מתנשא עליו. בושה. ההתנהלות שלכם, באמת, היום, היא פשוט מביאה לנו את הסיפוח, והיא זו שדה פקטו מביאה כאן מדינה דו-לאומית.

כל מה שאתם עושים, ממש צעד אחר צעד בקדנציה הזאת, יביא כאן בסופו של יום למדינה דו-לאומית, במקרה הטוב, במקרה הרע, לסוף דרכה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז בבקשה, טול קורה מבין עיניך. תודה רבה. זכות התגובה גם לחבר הכנסת ביטן. הוא ביקש שאחמד טיבי ידבר במקומו, מסר לו את הזכות. רואים ברחובות, בבתי החולים, כמה הציבור מבסוט.

לאנרכיסטים שלכם אתם, תמשיכו לעודד סרבנים, לא להפריע. חבר הכנסת אחמד טיבי ידבר שלוש דקות בלי שום הפרעות מאף צד. מכובדי היושב-ראש, יש כל כך הרבה חוקי-יסוד במדינה, לאורך שנים, ואין בהם חוק-יסוד אחד שהוא על ערך השוויון. זה לא מקרי. הוא בעיקר נעדר מכיוון שיש אמירה כללית שאסור שיהיה שוויון בין כמה קבוצות: בין גברים לנשים, ובין יהודים לערבים, אולי גם בין חילונים לדתיים. אם יש קבוצה שמשוועת לשוויון בכלל התחומים של החיים, היא הקולקטיב הערבי, האזרחים הערבים של מדינת ישראל.

תמכנו בכל פעם שההצעה הזאת עלתה בהצעת חוק-יסוד: שוויון, וכל מי שמתנגד, מקבע מצב של הדרה ואפליה והיעדר שוויון במבנה המתקרא דמוקרטיה. עלה לכאן שר המשפטים יריב לוין והתנגד בתוקף להצעה. אני חושב שאתה יודע שהעמדה שלך היא בלתי דמוקרטית בעליל, שר המשפטים, כי כשאתה מתנגד, אתה אפריורית מניח שיהודים עדיפים על ערבים. אנחנו רוצים להיות שווים ואנחנו לא שווים בכל תחום חוץ מתחום אחד: זכות ההצבעה. אמרתי, שוויון זכויות לכולם.

אתה אחרי קריאה שנייה, חבר הכנסת קריב. אבל יש דבר אחד שאמרת שיש בו משהו, אני לא יודע מה הייתה יכולה להיות העמדה של בן-גוריון בנושא הזה. אני זוכר שבן-גוריון התנגד שתהיה לו תעודת זהות עם מילים בערבית, למרות שאחרי 67',

הוא דיבר על מדינה פלסטינית. אבל אנחנו מדברים על עכשיו. מדינת ישראל 2023, אין בה חוק-יסוד: שוויון. לא רק שאין בה, ממשלת ישראל מתנגדת לחוק-יסוד: שוויון לכלל האזרחים. אם יש אמירה מפלה, מדירה, מתגזענת, כלפי כל אחר, לרבות עם שיוך אתני, קולקטיב לאומי שהוא הערבים. ההצבעה הזאת של הקואליציה ושל הממשלה היא ההוכחה לכך. תודה רבה. לחבר הכנסת גדעון סער יש זכות להשיב, אבל הוא לא נמצא. אז הולכים להצבעה. אנחנו ניגשים לשלוש הצבעות, וכולן שמיות. ההצבעה הראשונה היא על הצעת חוק-יסוד של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי,

שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו.

משה אבוטבול, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד קארין אלהרר,

זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון,

דבי ביטון,

דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני,

סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

ווליד טאהא, אינו נוכח אוהד טל,

אלמוג כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

טטיאנה מזרסקי, בעד שלי טל מירון, בעד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה,

צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, נגד גדעון סער, בעד איימן עודה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד יצחק קרויזר,

רביבו, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד יפעת שאשא ביטון,

האם יש מישהו שרוצה להצביע ועדיין לא הצביע?

אמיר אוחנה, נגד אלמוג כהן, נגד אבי דיכטר, נגד יש עוד מישהו שלא הצביע ורוצה להצביע? יש? שירימו יד. הצביעו. תמה הצבעה. חברי הכנסת, הינה תוצאות ההצבעה על הצעתה של חברת הכנסת אפרת רייטן מרום: 50 בעד,

ההצעה הוסרה מסדר-היום.

משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד

סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, אינו נוכח וליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

אלי דלל, נגד דני דנון,

שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד חילי טרופר, בעד מתן כהנא, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח מרב מיכאלי,

חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת צגה מלקו, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון סער,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת יצחק קרויזר,

שמחה רוטמן, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע ורוצה להצביע? שיניף את ידו. (קורא בשמות חברי הכנסת) שרן מרים השכל, בעד יסמין פרידמן,

מאי גולן, נגד מי עוד מבקש להצביע ולא הצביע? אני.

פנינה תמנו,

יש עוד מישהו?

תמה ההצבעה. חברי הכנסת, הרי

עכשיו אנחנו עוברי להצבעה השלישית, על חוק מוצמד של חבר הכנסת גדעון סער. המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו,

דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי,

ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב,

אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד דוד ביטן, נגד מירב בן ארי, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט אינו נוכח גילה גמליאל אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד סימון דוידסון, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד ניסים ואטורי, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח חילי טרופר

אלמוג כהן, אינו נוכח עופר כסיף,

כץ,

נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח אלון שוסטר, בעד האם יש משיהו שעוד לא הצביע ונמצא באולם ומבקש להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, נגד אלמוג כהן, נגד יש מישהו שעוד לא הצביע ורוצה להצביע?

הצבעת? אתה נגד, אתה נגד.

תמה ההצבעה. חשבתי שלא הצבעת. תוצאות ההצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת גדעון סער: 49 בעד, 56 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 67) (הודעה על סיום הטבה בנקאית),

של חבר הכנסת יונתן מישרקי וקבוצת חברי הכנסת.

אבל המסורת שלנו מלמדת אותנו לא רק את המחיר שאנו משלמים על פגיעתם הרעה של הקנאים, אלא גם את המחיר הנורא בגין השתיקה של החכמים המתונים, אותם אלו שישבו בסעודה המתוארת בסיפור קמצא ובר קמצא ולא השמיעו את קולם, אותו כהן זכריה בן אבקולס שבשל ענוותנותו, חוסר יכולתו להתייצב בעוז ובאומץ, חרב הבית. לנו כבר אין ציפיות מהקנאים, לא מהקנאים כדוגמת איתמר בן גביר וגם לא מקנאי המהפכה המשטרית כדוגמת השר לוין. אבל כן יש לנו ציפיות גדולות מאותם חברי כנסת ושרים מתונים במפלגת השלטון, בליכוד, שמבינים לאן מידרדרת מדינת ישראל. הם אומרים לנו את זה בפרסה, הם אומרים לנו את זה בשקט, אבל דומה שכשם שאותם חכמים ישבו ולא מיחו בירושלים בערב החורבן, גם הם מפחדים מידם האימתנית של הבריונים. ואנחנו, הערב הזה, בתקופת תשעת הימים, אומרים לשר גלנט, לשר ברקת, לשר אקוניס, לשר קיש, לשרה גמליאל ועוד לרבים וטובים מבין חברי הכנסת והשרים של מפלגת השלטון: השמיעו את קולכם. שימו סוף לטרלול הנורא. אתם יודעים לאן אנחנו מידרדרים בחסות המנהיגות הקנאית והבריונית שמאפיינת חלק ממשלתכם. עצרו את ההידרדרות הזו. ההיסטוריה הישראלית והיהודית לא תסלח לכם. ועכשיו, אדוני, להצעת החוק. שתי מהפכות מקודמות בימים אלו על ידי הממשלה הקיצונית: המהפכה המשטרית ומהפכת הסיפוח בשטחים. בין שתי המהפכות הללו יש קווי דמיון גדולים. ומה הולם את הזיקה בין שתי המהפכות האלה מאשר העובדה שהבוקר, בשעה שנאבקנו נגד המהפכה המשטרית בוועדת החוקה, ישב השר סמוטריץ' בוועדת חוץ וביטחון וסתר את דברי ראש הממשלה.

ראש הממשלה, אמר בוועדת חוץ וביטחון, על פי הפרסומים בתקשורת, שחייבים לחזק את הרשות הפלסטינית, סמוטריץ' הבוקר הודיע בוועדת חוץ וביטחון שיש לרסק את הרשות. שני ראשי ממשלה יש במדינת ישראל: ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת הסיפוח בצלאל סמוטריץ'. קווי דמיון גדולים יש בין שתי המהפכות. שתי המהפכות הללו לא הוצגו לציבור על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בקמפיין הבחירות. את שתיהן הוא הסתיר מציבור הבוחרים. לא תמצאו התייחסות רצינית אחת שלו למהפכה המשטרית ולמהפכת הסיפוח בעשרות הראיונות שהוא נתן לפני הבחירות. שתי המהפכות, המשטרית ומהפכת הסיפוח, חותרות תחת יסודות הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

יש עוד קו משותף לשתי המהפכות: מחוללי המהפכות נושאים לשווא את שמה של הדמוקרטיה. נביאי השקר של המהפכה המשטרית, בראשותך, השר לוין, מצמצמים את הדמוקרטיה רק לשאלת המנדטים בכנסת, כאילו הדמוקרטיה לא כוללת ערכים יסודיים נוספים, ובראשם הגנה על זכויות האזרח וקבוצות המיעוט והרעיון הגדול של ביזור הכוח ומגבלות הכוח. נביאי מהפכת הסיפוח מדברים איתנו על דמוקרטיה, על הצורך לתת לחצי מיליון אזרחים ישראלים שמתגוררים בשטחים חיים נורמליים של אזרחים במדינה מתוקנת. אבל הם לא מוציאים מילה על חצי מיליון תושבים פלסטינים שלשיטתם יצטרכו להמשיך לחיות תחת משטר צבאי. נביאי שקר של דמוקרטיה, נביא השקר יריב לוין, אבי המהפכה המשטרית, ונביא השקר בצלאל סמוטריץ', אבי מהפיכת הפיכתה של מדינת ישראל למדינה שכובשת בכוח הזרוע ומנרמלת את הכיבוש. הדבר הזה מוביל אותנו להצעת החוק. חבריי וחברותיי, במדינת ישראל קיים חוק-יסוד שקובע שפינוי שטח ריבוני מחייב רוב מוחלט של 61 ומשאל עם בעקבותיו, או רוב מכריע של 80 חברי הכנסת. אבל סיפוח והחלת ריבונות אפשר לעשות בהחלטת ממשלה, ואפילו לא להביא את העניין לכנסת, ואם להביא אותו לכנסת, די ברוב רגיל. אז תאמרו לי, נביאי הדמוקרטיה: מדוע שממשלה אחת, או רוב מקרי בכנסת, יכבול את דורות העתיד ויחייב אותם למשאל עם או לרוב של 80 מנדטים? אז אתם, כל אלה שנושאים את שמה של הדמוקרטיה, אדוני השר לוין, אתה זה שמדבר פה כל הזמן על דמוקרטיה, מדוע שרוב רגיל בכנסת יחייב את הדורות הבאים להשגת רוב של 80 חברי כנסת או לקיום משאל עם? אם אתה באמת מאמין בדמוקרטיה, אין לי ספק שתתמוך בהצעה ההגונה הזו, שתשווה את המסלול להחלת ריבונות על שטחים שאינם נמצאים תחת ריבונותה של מדינת ישראל, למסלול שבו אנו מסירים את הריבונות מאותם השטחים. בואו תהיו הגונים. תפסיקו לשאת את שם הדמוקרטיה לשווא, במהלכים ההרסניים שלכם להחרבת הדמוקרטיה הישראלית ולהחרבת הרעיון הציוני של בית לאומי לעם היהודי שהוא גם מדינה דמוקרטית הנוהגת בשוויון זכויות כלפי כל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין. תהיו פעם אחת ישרים, הגונים ולא צבועים, אדוני שר המשפטים יריב לוין.

השר יריב לוין, שר המשפטים, ישיב לפי עמדת הממשלה,

באמת, אני לא יודע מאיפה להתחיל. מההתחלה.

תתחיל הכי מהר שלך ומשם רק תגביר. אם לא תיתן לשר להשיב, לא תדע את התשובה.

קודם כול, חבר הכנסת קריב הקדיש את חייו לתנועה הרפורמית. עד שמישהו פה הביא באמת רפורמה, הוא מתנגד כל הזמן, אבל זה כבר מילא.

לא, יש הרבה רפורמות שאני מקדם. אבל חבר הכנסת קריב, הצעת החוק שלך, יש באמת בקשה מהרבה אנשים שתחליף את השם הזה. הצעת החוק שלך נתנה לי רעיון אדיר. באמת, שמע, כל הכבוד לך, יש בזה המון היגיון. מה דעתך, בשם היושרה הזאת שדיברת עליה קודם, הרי אם אנחנו צריכים לאשר החלת ריבונות במשאל עם, למה שלא נאשר במשאל עם גם על ויתור על השטח שטרם הוחלה עליו ריבונות. בואו נעשה את זה שווה. לא יהיה אפשר להחיל ריבונות בלי משאל עם, אבל גם אי-אפשר למסור שטח שאין עליו ריבונות. אותו שטח, מה אתה אומר?

אתה מסכים? אז בוא נחשוב.

הייתי מצפה שבשם היושרה תביא הצעה מאוזנת. חבר הכנסת גלעד קריב קורא לכך ששטחי יהודה ושומרון וכל שטח אחר שטרם החלנו עליו את ריבונותנו בארץ ישראל, אם אנחנו נחזיק בו, ולא נוכל למסור אותו ללא משאל עם, תשמעי, חברת הכנסת סון הר מלך, אולי באמת כבר לא צריך אותנו יותר. ארץ ישראל בידיים הכי טובות שיכולות להיות. איזה רעיון מהפכני. אני אומר לך, אפילו אנחנו, כשעשינו את חוק משאל עם המקורי, עשינו אותו רק על שטחים שהוחלה עליהם הריבונות. נכון, כי, להרחיב את זה גם לכל יהודה ושומרון?

אתה אומר: איך יכול להיות שהכנסת לבד תקבל החלטה כזאת ולא נלך למשאל עם. כמעט הלכתי שבי אחריך.

זה לא יכול להיות,

הוא לא יכול להפסיק אותי בכל משפט. אז כמעט הלכתי שבי אחריך, אבל אז נזכרתי מה קרה בממשלה שנשענה על הקול שלך, הרי היה לכם רוב של אחד,

שהלכה כמה ימים לפני בחירות ועשתה הסכם שערורייתי, חסר תקדים, מופקר, ונתנה לחיזבאללה שטח ימי עצום, ועשתה את זה לא בלי ללכת למשאל עם, לא בלי להצביע כאן במליאת הכנסת, בלי אפילו לתת איזה דין וחשבון לכנסת. להציג את ההסכם בלי הצבעה לא הסכמתם. יושב פה ידידי יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע חבר הכנסת מיקי לוי. לצערי, לא עמדת ולא עשית את מה שלטעמי היה צריך לעשות, לדרוש ולעמוד על כך שההסכם הזה יבוא לכנסת. כך היה צריך להיות. אגב, אני יכול לומר שכאשר אני כיהנתי כיושב-ראש הכנסת ונחתמו הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות הערביות ועם בחריין, ולא היה בהם עניין טריטוריאלי ולא שום דבר, אני עמדתי על כך שההסכמים יובאו לאישור כאן,

כך זה צריך להיות.

אז תראה את המצב. כשרוצים למסור שטח ימי לחיזבאללה, לא צריך לא משאל עם ולא כנסת ולא כלום. כשרוצים למסור את נחלת אבותינו מחברון ועד שילה, את זה ניתן חופשי. אבל אם חס וחלילה רוצים לעשות את המובן מאליו, לקבוע שתהיה ריבונות של עם ישראל, של מדינת ישראל, על ארץ ישראל, הא, פה צריך ללכת למשאל עם, שמא אנחנו נעמיד את הדורות הבאים בפני עובדה מוגמרת. תגיד לי, חבר הכנסת קריב, אתה יודע, בראייה היסטורית זה כל כך עצוב, זה אובדן דרך כל כך קשה. אני אגיד לך עוד דבר, אני תוהה מה היה אומר על זה דוד בן-גוריון.

מה קרה לכם, למפלגה העבודה? מה היה אומר על זה דוד בן-גוריון? אתה יודע, חבר הכנסת קריב, אולי הוא היה צריך לעשות משאל עם על הקמת המדינה? לפי שיטתך, אולי, כאשר הוא עשה את ההסכם שבמסגרתו ואדי עארה עבר להיות חלק ממדינת ישראל, הוא היה צריך לרוץ למשאל עם? לפי שיטתך. מה אתה אומר? למה הוא לא עשה את זה, בן-גוריון הגדול? מה קרה לכם, מפלגת העבודה? מה קרה לכם? איפה המפלגה המפוארת ואיפה ההצעות העצובות האלה, הצעות ששומטות את הקרקע תחת הבסיס הציוני העמוק ביותר, שגדולי האנשים שלכם הניחו כאן.

אז חבר הכנסת קריב, אני אומר לך, לא יעזרו כל התרגילים האלה. כבוד השר, שאלת מה אמר בן-גוריון. הוא אמר: אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה טוב לעם. כן, לא, אני באמת אומר, היושב-ראש. אגיד לך, חבר הכנסת קריב, בסוף לא יעזרו כל הניסיונות האלה וכל התרגילים האלה, וגם כל העיכובים וכל המלחמה הזו נגד המתיישבים החלוצים שגואלים את אדמת הארץ. יש אמת אחת פשוטה: לארץ הזו קוראים ארץ ישראל לא סתם, לא כי מישהו החליט לקרוא לה ככה, אלא קוראים לה ארץ ישראל כי היא שייכת לעם ישראל. כך היה, כך הווה, כך יהיה. אנחנו נמשיך לעשות בגאווה גדולה כדי להבטיח שארץ ישראל כולה תהיה שלנו, כפי שצריך להיות. נעשה את זה בשום שכל, נעשה את זה בהתחשבות, ולא בצעדים שהם צעדים לא אחראיים, אבל אנחנו נעשה את זה מתוך אמונה עמוקה עמוקה עמוקה בזכות ההיסטורית שלנו על הארץ הזאת, אמונה עמוקה ששום דבר לא יכול לסדוק אותה. תודה רבה. תודה רבה. זכות התגובה לחבר הכנסת גלעד קריב. שלוש דקות.

אדוני השר, אתה יודע, בלי לפגוע בך, אומר כך: את תורת ז'בוטינסקי שכחת, את תורת בן-גוריון אתה לא מכיר, מכיוון שגדולתו של בן-גוריון כבר בשנות השלושים הייתה להתייצב לא רק נגד הציונות הרוויזיוניסטית אלא גם כנגד שותפים מבית בתנועת העבודה ולומר שהקמתה של מדינה יהודית חשובה יותר מהשליטה על ארץ ישראל השלמה. היה זה בן-גוריון שלפני השואה, ז'בוטינסקי הזהיר מפני השואה, אבל בן-גוריון היה זה שהבין שהדרך להקמת מדינה יהודית, הדרך להקמת בית לאומי לעם היהודי, עוברת דרך חלוקת הארץ. אתה אינך יודע דבר על תורתו של בן-גוריון בנושא הזה, ולכן אתה יכול לומר גם כאן, מעל הבמה הזו, שבן-גוריון לא היה מצביע בעד חוק שמעגן את עקרון השוויון. מה נשאר במפלגת העבודה מבן-גוריון? הוא זה שעמד על הכנסת העיקרון של שוויון זכויות מדיני וחברתי גמור לכל אזרחי ותושבי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין. הוא זה שניסח את המילים הללו במגילת העצמאות. אבל אתה, כשם שאתה מסלף היום את תורתו של ז'בוטינסקי, אתה מרשה לעצמך, תחת מסכת השקרים והבדיות שהממשלה שלך מפיצה, לקחת בעלות גם על תורתם של ברל כצנלסון, דוד בן-גוריון ומשה שרת. הם היו רואים אתכם ומזדעזעים. הם היו רואים אתכם כחבורת מחריביה של מדינת ישראל, כמחריבי הבית השלישי בקנאות שלכם. לגופה של הצעת החוק, כמה לא מפליא שלא טרחת לומר דבר אחד ענייני על העיקרון הדמוקרטי הפשוט שאם פינוי שטחים, דבר שצריך להתווכח עליו ולדון עליו, אם פינוי שטחים מחייב רוב של 80 חברי הכנסת, כך גם החלת הריבונות. על הגירעון הדמוקרטי הזה לא אמרת דבר וחצי דבר. אתה רוצה שנשב ונדבר אם פינוי שטחים ביהודה ושומרון מחייב רוב מיוחד? בואו נשב ונדבר. הרי הליכוד הוא שפינה את חצי האי סיני, הליכוד הוא שחולל את ההתנתקות, אז מה אתה מטיף לנו מוסר? הימין הישראלי הוא שוויתר על שטחים שגדולים פי שלושה מהשטח שנמצא היום בשליטתה של מדינת ישראל.

השר לוין, אתה מייצג זרם של ציונות צבועה, פסאודו-ציונות, פוסט-ציונות. ציונות מקולקלת, תודה רבה. שמביאה אותנו למדינה דו-לאומית מדממת ולא דמוקרטית. אין בכם גרם של ציונות, רק בריונות, לאומנות, גזענות וניסיון להחריב את הבית השלישי. נא לסיים.

חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להצבעה.

המשפטים האשים אותי, רגע, רגע, אתה היית יושב-ראש כנסת, אתה יודע מתי דנים. אחרי ההצבעה יש הודעות אישיות.

שכחתי לשאול את השר למה אתם לא, הצעת חוק-יסוד: משאל עם, של חבר הכנסת גלעד קריב וקבוצת חברי הכנסת.

(קוראת בשמות חברת הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט,

נגד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי,

נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת בהצבעה מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד

נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט,

שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, נגד גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת יש מישהו במליאה שעוד לא הצביע ומבקש להצביע? אין אף אחד. תמה הצבעה. הרי תוצאות ההצבעה על חוק-יסוד: משאל עם: 24 בעד,

נגד. הצעת החוק למשאל

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 66), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת הכלכלה.

הודעה אישית לחבר הכנסת מיקי לוי.

אדוני היושב בראש, חבל ששר המשפטים עזב את אולם המליאה, היה שומע בדיוק את האמת בפרצופו. אבל נוח לו לעמוד על הדוכן הזה ולהפנות אצבע מאשימה ולעוות את העובדות, כי נוח לממשלה הזו לעוות את העובדות, וכך עשה: הפנה אצבע מאשימה אליי ואמר שכיושב-ראש הכנסת לא כפיתי דעתי על הממשלה להביא את ההסכם עם לבנון למליאת הכנסת. והרי הדברים כפי שהם קרו: כיושב-ראש הכנסת, אמר, לא כפית דעתך. ואני אומר לך: אדוני, איך אמרת? מסרתם חבלי מולדת. אבקש להביא לידיעת המליאה ולידיעתו של שר המשפטים, שהיה אמור להיות מצוי בחומר הזה, כי לא חלה חובה על הממשלה להביא את ההסכם עם לבנון לאישור הכנסת. לא חלה שום חובה על הממשלה הקודמת להביא את ההסכם, מכיוון שלא מדובר בשטח אלא מדובר במים טריטוריאליים, סליחה, במים כלכליים, ולא חלה שום חובה. אבל שר המשפטים יעמוד פה, הוא היחידי שצודק, ויפנה אצבע מאשימה. במקרה הזה לא חל חוק משאל עם. לא הייתה חובה להביא את זה לכנסת. היועמ"ש לממשלה קבעה כי אין חובה להביא את הנושא להצבעה בכנסת, אפילו לא לדיון. כל גורמי הביטחון קבעו כי ההסכם מצוין, צה"ל, אמ"ן, המוסד. הממשלה שלכם, להזכיר לכם, אדוני שר המשפטים, לא הביאה את ההסכם שחתמה עם קפריסין לקביעת קו המים הכלכליים, אבל זה בסדר, לכם מותר הכול. על מה אתם מלינים? חבל ששר המשפטים יצא, יש לי כמה דברים אישיים להגיד לו. ראש הממשלה נתניהו עמד פה כראש האופוזיציה ואמר: כאשר נחזור לשלטון נבטל את ההסכם עם לבנון. כך אמר: נבטל את ההסכם עם לבנון. ואתה, שר המשפטים, שיצאת, אתה היום סגנו. מדוע לא ביטלתם את ההסכם עם לבנון? מדוע לא ביטלתם את ההסכם עם לבנון?

גיבורים גדולים. גיבורים גדולים. גדולים בדיבורים, פחדנים במעשים, זה מה שאתם. כל הכבוד. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וקבוצת חברי הכנסת. את ההצעה ינמקו שניים, חמש דקות חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וחמש דקות חבר הכנסת יאיר לפיד. מי ראשון?

חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קהל, ילדים מתוקים שצופים בנו, בישראל חיים היום 23,115 אזרחים המוכרים כעיוורים, אדוני היושב-ראש, מאוד קשה לדבר ככה. נא לשמור על השקט. ביקשנו מזגן.

זה נושא מספיק חשוב כדי לכבד את הדיון ולא להפריע. אבל זה לא יכול להיות שכל כך קר פה. אנחנו קופאות. כל מי שקר לו יכול להתכסות. מי שחם לו לא יכול. חבל, את לוקחת מזמנה של חברת הכנסת שיר. תעצור לה את השעון. מה עוד אני צריך לעשות? להעלות את הטמפרטורה במזגן, לעצור את השעון. מה עוד? אני יכולה להציע גם להתפטר. בישראל חיים היום 23,115 אזרחים המוכרים כעיוורים נכון לשנת 2022, השקט עדיין לא חזר למליאה. אני לא שומעת את עצמי. אני ממש נלחמת עם קולות. אני לא שומע רעש שאת לא יכולה לדבר, בפרט, אוקיי. נכון לסוף שנת 2022, ובכל שנה מוכרים כ-1,000 נוספים, אנשים שחיים כאן בינינו אבל מתמודדים עם קושי עצום, עם קושי אחר. מי שרוצה לדבר בטלפון ולא רוצה שכולנו נשמע, שידבר בשקט. מילא להצביע נגד עיוורים, אבל גם להפריע בזמן שמנמקים את החוק?

אבל על הדבר הבסיסי והפשוט ביותר המדינה לא נתנה את הדעת. שנת 2023, ועדיין תעודות של עיוור מונפקות כתעודות רגילות. אתם מבינים את האבסורד? התעודות שמשמשות עיוורים בישראל זהות בגודל, בתחושה ובמשקל שלהן לכל תעודה אחרת שיש לכם בארנק, ולכן אדם עיוור לא יכול להבחין אם התעודה שלו היא תעודת זהות, רישיון נהיגה או כל דבר אחר. המדינה מכירה בבעלי לקויות הראייה, אבל לא נותנת להם את היכולת הבסיסית להיות עצמאיים ואחראים לגורל שלהם. תתארו לכם את התסכול הגדול של בעל לקות ראייה כשהוא מנסה להציג את הרב-קו שלו ברכבת, את תעודת העיוור לשוטר או את כרטיס קופת החולים שלו במרפאה. הפעילויות הכל-כך מובנות מאליהן עבורנו הופכות להיות קשות, ואפילו לפעמים בלתי אפשריות עבורם. בעלי לקויות הראייה מתמודדים עם קושי עצום בפעילויות הבסיסיות האלה, ונאלצים בעל כורחם לפנות לעזרה ולוותר על העצמאות שלהם בכל יום, לפעמים גם כמה פעמים ביום. הצעת החוק הזו נועדה לתקן עוול לעיוורים ובעלי לקויות הראייה ולאפשר להם להבדיל בעצמם בין התעודות שברשותם ולזהות בכל פעם את סוג התעודה שהם נדרשים להציג. נדרש שהתעודות המונפקות עבור עיוורים ולקויי ראייה יונפקו בצורה שבה שם בעל התעודה וסוג התעודה יופיעו בכתב בולט נוסף לכתב הדפוס.

הצעת החוק תדרוש שגוף ציבורי יסמן כל סוג של תעודה רשמית בסימון ייחודי שיאפשר לאדם עם מוגבלות בראייה להבדיל בין סוגי התעודות בעזרת המישוש בלבד. ההצעה הזו כאן היום תוכל לפתוח פרק חדש בשילובם של בעלי לקויות הראייה בישראל ולתת להם הזדמנות לחיים טובים, חדשים ועצמאיים יותר. עוד בספר הספרים נכתב: בפני עיוור לא תשים מכשול. זה לא עניין של אופוזיציה וקואליציה, זה עניין של ציווי מוסרי פשוט וחשוב. אני מבקשת מכם, מהקואליציה: תתעלו על אגו, תתעלו מעל כל שיקול זר או אנוכי ותצביעו בעד הצעת החוק הזו.

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, חמש דקות.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, יושבים פה השר כץ וחבר הכנסת ביטן, שהם שניהם מיודדים עם דודי אמסלם. ישראל, השר כץ, אני יודע ששניכם מיודדים עם השר אמסלם, ביקשו ממני למסור לו ד"ש, אז אני עושה את זה דרככם. ביקש ממני למסור ד"ש אודי אורי, אם אתה מכיר את השם. אלוף משנה אודי אורי זה האיש שהוא קרא לו מעל הדוכן הזה הצפונבון שקיבל סריטה ליד העין, והוא ביקש שאני אמסור ד"ש לשר אמסלם. הוא היה בדיוק אחרי הניתוח השני בעין שהוא נסרט בה והוא בדרך לניתוח השלישי. הוא רצה לעלות לירושלים לפגוש באופן אישי את השר אמסלם, להראות לו את הסריטה ליד העין שמצריכה כל כך הרבה ניתוחים, אבל אסור לו לעלות לירושלים כי הפרש הלחצים בין השפלה להר עלול לפגוע במה שנשאר מהעין, אז אני עומד פה ומוסר ד"ש בשמו. אלוף משנה אודי אורי, הוא היה ילד עם ליקויי למידה, אבל הוא התעקש כמובן להתגייס, התגייס דווקא לשריון, כולם אמרו הטייס הצפונבון, עשה טירונות בשריון,

אחר כך היה בג'וליס מ"מ, ומשם עבר לקורס טיס, עשה את הקורס הכי קשה שיש לא רק בצבא הישראלי אלא ברוב צבאות העולם. אחר כך החליט, אחרי מלחמת לבנון הראשונה, שאפילו זה לא מספיק קרבי בשבילו, אז הוא הלך למסוקי קרב. אלה מאיתנו שהם קצת יותר מבוגרים בטח זוכרים את הפיגוע הגדול בניצנים ב-1990, ששם ארבעה מחבלים חוסלו מהאוויר.

הוא היה טייס המסוק שחיסל את ארבעת המחבלים בפיגוע בניצנים, מהאוויר, הצפונבון. כמובן הוא שירת כל חייו, גידל את ילדיו בבסיסים צבאיים, עד שלא יכול היה לטוס יותר. הלך להפגנה ונפגע מהמכת"זית, ואנחנו מקווים שאחרי הניתוח השלישי יצליחו אולי אולי להציל את העין שלו. הוא אמר לי: תקשיב, אני יודע שזה משפט מוזר, אבל אם אני צריך להקריב עין בשביל שישראל תישאר דמוקרטיה אז זה נראה לי מחיר סביר. והיות שהוא ביקש ממני למסור דרישת שלום לשר דודי אמסלם, שקרא לו הצפונבון עם הסריטה, אז הינה, מסרתי מעל דוכן זה. לגבי הצעת החוק, אמרו לי יואב בן צור, ואין אדם שמילתו נאמנה עליי יותר, וחברת הכנסת גוטליב שראוי שנדחה את החוק, זה השר.

וננסה לפתור את בעייתם האמיתית של העיוורים במדינת ישראל. לכבודו ולכבודנו.

מאה אחוז.

אני מזמין את השר יואב בן צור בבקשה להשיב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אקצר. אנחנו נבחן באהדה את הנושא הזה, ניתן לו דחיפות, ואני מקווה שהחוק הזה יתייתר. לא צריך חוק, ואנחנו נביא כבר מציאות חדשה.

לפי מה שהבנתי מהשר, אנחנו כרגע לא נצביע על החוק הזה. נעבור לנושא הבא, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון, משך תחולת החוק על מי שחדל מהיות חייל ועבר עבירת מין), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת אורנה ברביבאי, מיקי לוי ויאיר לפיד. מנמקת חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. גלנט. מי משיב בשם גלנט? גלנט לא כאן, אורנה. מי משיב בשם שר הביטחון?

אבל היא צריכה לדעת מי משיב כדי שהיא תדע, עד שהיא תגיע אנחנו נגיד. בסדר? אתה תגיד מי השר שמשיב?

למה לא? רוצים לדעת למי לדבר.

מי משיב מטעם שר הביטחון?

זה חשוב, כי זה חוק טוב. אין סיבה. אני רוצה לדעת, כי אולי אני לא אעלה את זה אם אין לי תשובה. אנחנו בודקים. אז אתה רוצה לעבור הלאה?

משיב? לך יש תשובה? תתחילי לדבר, לא, לא. אל תמרח. לך יש תשובה על הצעת החוק?

אז אני רוצה לחכות למישהו שיודע לתת לי תשובה. אני לא מדברת עם עצמי. אתה יודע על מה הצעת החוק, אדוני? ברור, על מה הצעת החוק? אה, אתה קורא משם.

אתה יודע לקרוא.

מה הקשר בכלל? אתה סגן שר החקלאות. לא, הוא יכול, אבל אם יש לו תשובה.

סגן שר לא יכול למלא את מקומו על פי התקנון. סגן שר החקלאות, לא לא לא. אנחנו רוצים לדעת מי משיב בשם השר. עוד רגע. בסדר, הבנו. כמה פעמים אפשר להגיד אותו דבר?

דקה, סבלנות. לא, אלמוג, לא. יש תשובות על כל השאלות, לא לדאוג. אני בהלם שיש סגן שר, אתה, יש לך תשובה? על כל השאלות. אנחנו מחכים, יש לנו זמן. איפה סגן שר? איפה? אוה, אוה, אוקיי. אפשר להתחיל את הנאום. אני מתחיל את עשר הדקות, בסדר? תודה רבה. בבקשה. מה התוכניות שלך לקנסות בתל אביב, לחניה? סיוט, פשוט סיוט, חברי הכנסת, יש פה הרבה שרים. אנחנו נחליט תכף מי, ישראל משיב, בסדר. אדוני היושב-ראש, שלמה קרעי משיב. בסדר, יש מספיק שרים. חבר'ה, הכול בסדר, בואו נמשיך.

הסכם ערים תאומות עם אופקים, אורנה. תל אביב-אופקים. אלמוג, לא תמיד חייב לדבר. אני רוצה להתחיל. יושב-ראש הישיבה, חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מביאה עוסקת בתיקון חוק השיפוט הצבאי כך שבנוגע לעבירת מין, חוק השיפוט הצבאי יחול על חייל שחדל לשרת גם שנה לאחר תום השירות, גם בתהליך הפלילי וגם בתהליך המשפטי.

אבל היום, נגיד שהייתה עבירת מין כלפי חיילת בשירות, אם חלפה חצי שנה מיום ביצוע העבירה, אי-אפשר להמשיך את הליך השיפוט. המציאות הזאת היא לא

משום שהתהליכים מתעכבים יותר זמן. לא מזמן הייתה קצינה שהוטרדה שחלפה חצי השנה, והייתה צריכה להתחיל את כל התהליך. אנחנו מדברים על הטרדה מינית, הייתה צריכה להתחיל את כל התלונה מהתחלה, על כל המשמעויות והתיאור וכו', כי חלפה חצי שנה. אני פניתי למשרד הביטחון וביקשתי לבוא בשיתוף פעולה, כהצעת חוק ממשלתית אפילו, שייקחו את זה ויקדמו את החוק. בעיניי זה רק טבעי לדרוש להאריך את תחולת חוק השיפוט הצבאי שנה אחרי השחרור.

אם זה תלוי בי, לא הייתי מגבילה את זה משום, שמי שעבר עבירה צריך יהיה לתת את הדין, אבל אמרתי, אבל הוא יישפט באזרחי,

אני רוצה שהצבא ימצה את הדין, אם חיילת שהייתה בשירות צבאי והוטרדה על ידי לובש מדים בשירות הצבאי, גם אם חלפה שנה מהיום שזה קרה. עצמאית, יש לה מספיק כוח אדם. אני יודעת, טלי. אני יודעת מה קורה במערכת הצבאית. אני שותקת. טלי, אני יודעת מה קורה בצה"ל, תאמיני לי. אז פניתי למשרד הביטחון ואמרתי להם: בואו, תגישו את זה אפילו כממשלתי, ולצערי, אנחנו לא מתקדמים עם זה. הובטח לי: תמשכי את זה, אנחנו נבוא אחרי, אנחנו נסדר את זה.

צר לי ששר הביטחון לא כאן ושאין תמיכה בהצעת החוק הזאת. אני מקווה שהקואליציה תתמוך בחוק, משום שהוא חוק חשוב ומשמעותי. אם היה צריך הוכחה לזה, יושבת פה מי שהייתה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, והיה מאוד ברור שנכון לעשות את התיקון הזה כבר מזמן. דוח מבקר המדינה שפורסם בסוף 2022 דיבר על היקף ההטרדות והפגיעה והמשמעויות בביקורת שנעשתה בכלל גופי הביטחון. בעיניי נכון היה שהחוק הזה יעבור בהסכמה ובפה מלא, ואני מקווה מאוד שאנשים פה ימליצו או יצביעו בעד. אני כן רוצה לדבר על המציאות שבה אנחנו נמצאים, משום שיש לי עוד כמה דקות, ולהגיד לכם שהסיפור הזה של הטרדות מיניות או החוק הזה, שלהבנתי תתנגדו לו, משום שיש פה עניינים של קואליציה אופוזיציה, כאילו יש אישה שמגיעה לה יותר הגנה או אישה שמגיעה לה פחות הגנה. מבחינתי הטרדה כזאת או אחרת שווה כלפי כל אדם, בטח כלפי כל אישה, ולא משנה איזה פתק היא שמה בקלפי. אבל לצערי הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, מקבלת עוד ועוד החלטות שגויות, שפוגעות במעמדן של נשים, גם בהקשרים של בית דין רבני שידון בענייני מזונות, כאילו לא עשינו את כברת הדרך. תראו מה אתם עושים, בסוף תגרמו לנשים, לזוגות, לא להתחתן ברבנות. זאת החלטה שהיא הפוכה להיגיון. לא קראת את החוק.

בסוף אתם במקום לקרב מרחיקים, ואז זוג צעיר יגיד לעצמו: לא מספיק לי להתחתן ברבנות, אני צריך אחר כך את ענייני המזונות? ואם אני מתגרש, גם להסדיר מול בית הדין הרבני.

אתם הרי צובעים שחור ללבן ולבן לשחור. אז אני מסתכלת, תגיד לי גם ביטול הרשות לקידום המגדרי, אנחנו בכלל לא שם. אתם לקחתם את זה בממשלה שיודעת שיש פגיעה משמעותית בנשים בכל היבט במדינה, גם בהיבטים של סחר וגם בהיבטים של שוויון, אבל את המילה שוויון אסור להגיד לידכם, כי מי שמדבר על שוויון, זאת מילה גסה, חלילה, זה פוגע בכל מיני ערכים אחרים. ואני אומרת לכם, גם הנושא של הקידום המגדרי, גם הנושא של השוויון, גם הנושא של המזונות ועוד כהנה וכהנה החלטות, בוודאי כשאנחנו מסתכלים על נשים צעירות שמתבוננות למעלה אני רואה פה גם אורחים ואורחות שיש לנו כאן בכנסת,

ומצפות שהכנסת הזאת תייצג אותם נאמנה. אנחנו לא מיעוט. 50% מהאוכלוסייה מצפות שהפרלמנט ידאג לשוויון זכויות, גבר כמו אישה, בכל תפקיד, בכל משרה. אבל מה הם רואים? שבממשלה הזאת כמעט אין שרות, ואותן שרות שיש, פועלות יחד עם חברות הכנסת כנגד הנשים. זה הרי מטורף. מי שילמד פעם, בראייה לאחור, יסתכל ויגיד: מה עשתה הכנסת הזאת? הנשים בכנסת פעלו נגד נשים אחרות, פעלו נגד נשים בכלל בחברה הישראלית, רק כי הן יכלו. עומדות פה חברות כנסת ומספרות לנו סיפור, כאילו שאנחנו לא מבינים על מה הן מדברות, מספרות סיפור שמעמד האישה, להפך, הוא יתחזק והוא יתקדם. איך בדיוק אם נושא השוויון יוצא מהעניין הזה? איך בדיוק אם אתם מקדמים הפרדה והדרה של נשים מהמרחב הציבורי? איך אתם חושבים שזה יבוא לידי ביטוי? אני אומרת את זה, כי יש הרבה פעמים תחושה, שלא יתגייסו בנות לצה"ל, אז לא יצטרכו את הצעת החוק שלך. בואו נעשה בכלל צבא מקצועי.

התוכנית היא להגיד שלא צריך את צבא העם, כי אם אין צבא העם, יש צבא מקצועי, ואם יש צבא מקצועי, לא צריך גיוס חרדים, וכולם מרוצים. רק שכחו שבסוף צריך לשמור על המדינה, ולהבטיח שיש מענה מבצעי לצרכים שמדינת ישראל מתמודדת איתם. אבל אתם מספרים סיפורים, והבדיחה על חשבונכם היא שאתם חושבים שאנחנו גם מאמינים לכם, שאנחנו לא רואים מה אתם עושים גם בהקשר של קידום נשים, גם בהקשר של העובדות לאשורן, כמו שאתם מסתכלים בכנסת, בממשלה, בהצעות החוק ההזויות, בהדרה ובלקיחת הנשים אחורה. אני מביאה את הצעת החוק הזאת כדי להגן על חיילות בשירות שעבריין מין שפגע בהן יישפט גם שנה אחרי שהוא שוחרר, ושלא יעשו לו הנחות בגלל שהוא שוחרר, אחרי חצי שנה, ואז החיילת תצטרך לחזור על העדויות שלה ולהגיש את כתב האישום מחדש. אני ממש ממש רוצה לקוות שאתם תצביעו בעד, משום שזה משקף את מה שצריך,

כדי להגן ולהבטיח שכל אישה בישראל מקבלת את הזכויות המגיעות לה, לא כאיזה פריבילגיה, אלא כמשהו מאוד בסיסי בקיום שלנו כנשים בחברה הישראלית.

תודה רבה.

שר התקשורת, השר שלמה קרעי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תיקון החוק שאותו מציעה חברת הכנסת אורנה ברביבאי לתקן, כך שיחול על חייל שחדל משירות עד שנה לאחר תום שירותו, בכל הנוגע להעמדה לדין בגין עבירות מין, הוא תיקון חשוב.

צה"ל תומך בהרחבת סמכות מערכת המשפט הצבאית ביחס לעבירות מין כך שניתן יהיה למצות את האכיפה הצבאית במקרים המתאימים, ולמנוע מקרים שבהם הדבר לא יתאפשר עקב סד הזמנים הקצר הקיים כיום ביחס לחלק מעבירות המין.

אשר לגביהן ניתן להעמיד לדין במערכת השפיטה הצבאית עד שנה לאחר השחרור. יחד עם זאת, נוכח השפעת התיקון על אכיפת הדין במערכת המשפט הצבאית והצורך לבחון את התאמת התיקון המוצע ועריכת השינויים הנדרשים בו, ולנוכח ייחודיות האכיפה במערכת המשפט הצבאית, עמדת מערכת הביטחון היא כי התיקון האמור יהיה חלק מהצעת חוק ממשלתית, ולא כהצעת חוק פרטית. בהזדמנות זו אספר כי בימים אלה שוקד צה"ל על קידום הצעת חוק ממשלתית בנושא. לכן החליטה הממשלה לדחות את הדיון בהצעה בארבעה חודשים, ובמהלכם תקודם הצעת חוק ממשלתית כאמור. אני מקווה כי חברת הכנסת ברביבאי תמשוך את הצעתה לאור המידע הזה, אך בהיעדר הסכמתה, לא ניתן לתמוך בשלב זה בקידום הצעת החוק הפרטית. עד כאן בנוגע להצעת החוק, חברת הכנסת ברביבאי. אני לא מושכת אותה. לא ציפיתי שתמשכי. תעשי מה שמתחשק לך.

שמעת את עמדתו של שר הביטחון, זאת לא העמדה שלי. את לא מכבדת אותה, לא מכבדת את עמדת גורמי המקצוע במשרד הביטחון. הכול בסדר. אבל כשאת עומדת כאן ומטיפה: עדיין יש מדינה כדי לשמור עליה, תגני פעם אחת את הסרבנים שבין החברים שלך. אין סרבנים. שר התקשורת שלמה קרעי: אין סרבנים? אנשים חצופים כאלה, שצריך לשלול מהם את הדרגות ולשלוח אותם הביתה בבושת פנים,

גם בלי פנסיות תקציביות. מי שמסרב להגן, מי שמשתמט, יש בממשלה משתמטים. הם משתמטים גם, מי שמשתמש בדרגות שלו כדי לנסות לבצע הפיכה צבאית כאן במדינת ישראל, צריך להישלח הביתה.

מי יהיה?

אתה תטיס את המטוס? מי? מדינת ישראל עמדה בפני אתגרים מספיק קשים, אולי הגולנצ'יקים, מי? מי יטיס את המטוסים?

שחושבים שבגלל שיש להם דרגות על הכתפיים אז הם יכולים, מה אתה מוותר על כולם? ואטורי יוביל את חיל הים? חברת הכנסת מירב בן ארי.

שחושבים, גם אם לא הייתי טייס,

אני מבקש לשבת. צודק בהחלט.

והוא מנסה לבצע הפיכה צבאית,

להשתמש בדרגות שלו כדי לחתור תחת יסודות הדמוקרטיה ולבטל את ההכרעה הדמוקרטית של הציבור בקלפי, מדינת ישראל יותר חשובה ממנו.

תתביישו לכם שאתם עומדים אדישים או אפילו מעודדים את גילויי הסרבנות האלה. זה דבר חמור מאין כמותו. זו חתירה, הם שירתו את נתניהו 15 שנים. עכשיו הם לא טובים לך?

רגע, גם את, חברת הכנסת בן ארי, מעודדת סרבנות?

שואלת אותך.

גם את, חברת הכנסת בן ארי, מעודדת סרבנות?

את מעודדת אנשים שיגידו: אנחנו לא נגן על מדינת ישראל? תענה על השאלה: מי יחליף אותם ?מי? את מעודדת כאלה שאומרים: לא נגן על מדינת ישראל ביום פקודה? אתה מעודד את זה, חבר הכנסת כהן? אתה מעודד את זה, חבר הכנסת כץ?

הם מתנדבים.

אין מתנדבים, אין דבר כזה. מה זה "אין מתנדבים"?

הוא סרבן. איפה היית בצבא? שהחברים שלך יבואו כשהצבא קורא להם. חברת הכנסת רייטן,

חבר הכנסת רון כץ, אם אתה מעיר, אז בישיבה. קריאות ביניים, בישיבה. אני לא קורא. אתה פריבילג מוועדת האתיקה.

והקול שלי לא שווה יותר מקול של כל אזרח אחר. אני לא אמרתי בכלל, איפה היית.

אף אחד לא אומר את זה. זה מה שאומרים.

כשבאים 200 רופאים, או 300 טייסים, או 150 פריבילגים, לא אומרים את זה.

ואומרים: אם הממשלה לא תקשיב לנו, אנחנו לא נשרת את המדינה, זה בושה וחרפה. לא אומרים את זה. לא אומרים? אני שומע אותם יום-יום בתקשורת. הבוקר שמעתי אותם. אני מבקש לא להפריע. אתה לא שומע כלום.

חתם על מסמך שהוא בא לשירות כשהצבא קורא לו. הצבא השקיע בו מיליונים. גם מי שבצנחנים מתנדב. חבר הכנסת רם בן ברק, אני מבקש לא להפריע. לא להפריע. הצבא השקיע בו מיליונים, והוא לא עושה טובה. מה זה "השקיע מיליונים"? למה, הוא לא תרם?

למה כסף שווה חיים של בן אדם?

הוא תרם, ויש לנו הערכה גדולה מעומק הלב. מירב, אני כל שבת, בפתיחת ההיכל, מברך את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון מכל הלב, וכולם עונים אמן. אין, אין, כולם, כולם, אתה מברך שילכו לעזאזל.

"לכו לעזאזל" זה למי שאומר לילדי עוטף עזה: אני לא אגן עליכם כשיירו עליכם טילים. כן, הוא, שילך. לאן שהוא שולח את הילדים שלי בעוטף עזה, שילך לשם גם הוא. שמענו אותך.

אני בן 41. אתה עושה מילואים? אני לא עושה מילואים, אני חבר כנסת. עשיתי עד כניסתי לכנסת. עד מתי עשית מילואים? עד חצי שנה לפני שנכנסתי לכנסת. לשלוח אותם, אתה יכול להתנדב גם בכנסת. גם בכנסת אפשר לעשות שילוב. תראה את איתן כבל, עשה מילואים, כשהוא היה פה.

אני משרת את המדינה שלי בכל מקום שבו אני נמצא, ואני משרת את הציבור בכל מקום שאני נמצא. אז אל תזלזל, אני לא מזלזל. יש לי כבוד גדול למי שמשרת את המדינה שלו, ויש לי שאט נפש כלפי מי שאומר: אם המדינה, אם הממשלה, לא תקשיב לי, הדעה שלי חשובה יותר מדעתם של מיליוני אנשים שבחרו בממשלה הזו, ואני לא אגן על מדינת ישראל,

באופן שבו אתה, אתה פוגע בצבא.

מי שפוגע בצבא זה אלו שמנסים להכיל, כמוך וכמו יאיר לפיד וכמו החברים שלכם, שמעודדים את הסרבנות הזו. אתם פוגעים בביטחון המדינה. תתביישו, אתה פוגע בצבא, חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה,

היא הייתה תת-אלוף בצבא.

עכשיו היא מעודדת סרבנות?

היא הייתה תת-אלוף. על מה אתה מדבר? אתה פוגע בצבא,

לטייסים. הוא אז מה היא הייתה תת-אלוף,

אתם הייתם רוצים לחיות במדינה שבה כמה גנרלים באים ואומרים לממשלה: אם לא תעשי את זה,

וכאן, על מה מדובר?

אני מסכים איתכם שחוק לצמצום עילת הסבירות לא היה צריך לבוא לעולם. לא, בכלל לא. במדינה דמוקרטית לא צריך חוק כזה בכלל. ברור ששופטים או יועצים משפטיים לא מבטלים החלטות של נבחרי ציבור בגלל

אז תנו לנו לאפשר את זה. זה אתם, אתם.

אתה מדבר עם עצמך, רק לסגור את התקשורת מותר. פחדנים, פחדנים. תסגרו את התקשורת כדי שלא יסתכלו כמה אתם

טבעי בעולם. הוא יתקוף את החיילים, משום שאם הוא לא יתקוף אותם, מה הוא יגיד לעצמו?

הרי צודק אותו חייל שאומר: אני חושש מהמצב שבו אני אשלח למשימה ולא יהיה מי שיגן עליי.

הולכים ברגל מתל אביב לירושלים כדי לייצר את ההבנה אצל מקבלי ההחלטות. זה ממש לא משנה מי הצביע מה. אתם יושבים פה, ואתם אדישים לכאב הגדול הזה שבא מלמטה. ואני אומרת לראש הממשלה: האחריות היא על ראשך. אנחנו הולכים לכיוון רע מאוד. החוק הזה יעבור כי יש רוטמן, שחשוב לו מאוד להוביל חוק שלא עוזר לאף אחד, שמפרק מדינה, יש שר משפטים,

שהחליט להעביר את החוק הזה, ובדרך תהרסו את הצבא, תהרסו את החברה, תהרסו את הערכים, תהרסו את החוזה שלנו כחברה שאמורה להגן על עצמה.

הוגשו חתימות, לכן תהיה הצבעה שמית. אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו,

דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, נגד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד

נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו,

אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, בעד

אינו נוכח מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח האם יש חבר כנסת באולם שעדיין לא הצביע? הינה, יש כאן את ניר. (קוראת בשם חבר הכנסת) ניר ברקת, נגד זהו? תודה רבה. תמה ההצבעה. אני מבקש למנות את הקולות.

39, 50 מתנגדים. אני מודיע

החוק שיפוט צבאי לא עברה. נעבור לנושא הבא הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, הרחקת סטודנטים תומכי טרור ממוסד לימוד ופירוק תאים תומכי טרור), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. תציג אותו חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקשת לפתוח בסיפור קטן,

המחבל מוחמד אלעסיבי היה סטודנט לרפואה בן 26. ערב אחד,

הוא התנפל בצורה אכזרית על שוטר, חטף את נשקו, הסתובב, הצליח לדרוך אותו, והספיק לירות ממנו שני כדורים. רגע לפני שהספיק לבצע את זמנו ולפגוע ביהודים, הצליחו השוטרים במקום, בסייעתא דשמיא, למנוע פיגוע רצחני. לא עברו כמה שעות ותא סטודנטים של חד"ש באוניברסיטת חיפה הגיב באופן הזוי למעשים של אלעסיבי. הסטודנטים החברים בתא ארגנו מחאה על מותו, ופרסמו שורה של גינויים חריפים ברשתות החברתיות. אני מצטטת: מותו של אלעסיבי הוא חלק מניסיונות הכיבוש הציוני לתאר סליחה,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ההנמקה מהצד היא דקה, והזמן עבר.

טוב, אז תיתן לי עוד קצת. הזמן עבר מזמן. הזמן שלך עבר.

תא הסטודנטים של חד"ש, אמרו לי שלוש דקות. רגע רגע רגע, אמרו לי שלוש דקות. לא, דקה. מהצד זה דקה. אני מסתדר. תא הסטודנטים של חד"ש באוניברסיטת חיפה אינו עומד בפני עצמו, שותפים לו תאי סטודנטים נוספים ברחבי הארץ שהפכו בשנה האחרונה לזירות הסתה מרכזיות נגד מדינת ישראל. הסטודנטים החברים בהם מביעים כדבר שבשגרה קריאות תמיכה במחבלים מארגוני טרור, מקיימים הפגנות תמיכה באינתיפאדה, חלק מהם נעצרו בחשד למעורבות, סליחה,

בארגוני טרור,

את צריכה לסיים. לא רק שהיא משקרת, היא משקרת, אז משפט אחרון. מול מעשים נפשעים אלו בולטת שתיקתם הרועמת של מנהלי האוניברסיטאות, שהם מוסדות אקדמיים שממומנים מכספי המיסים של הציבור הישראלי. היא סיימה, היא סיימה, בסדר. אני חושבת שזה עוד חוק חשוב, תודה רבה. שימנע את אותה הסתה שמובילה לטרור רצחני במדינת ישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת רון כץ ביקש להתנגד. לא? שר החינוך ישיב. סליחה, שר החינוך ישיב קודם. לא, יוסף עטאונה ביקש. אני ביקשתי לפני כן. אני ביקשתי להתנגד. יוסף, אנחנו ביקשנו להתנגד, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק זכויות הסטודנט (הרחקת סטודנטים תומכי טרור ותאי סטודנטים), של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק זכויות הסטודנט ולאסור הבעות תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד המדינה. עוד מבוקש לאסור הנפת הדגל של מדינת אויב, ארגון טרור או הרשות, ולבצע צעדים של הרחקה נגד סטודנטים. אני חייב לומר שכשישבתי לשיח עם המציעה,

הערות ובקשות שקיבלתי מוועד ראשי האוניברסיטאות, צמצמנו, בסוף בהסכמה, את הנוסח למינימום שבמינימום. הנוסח שאושר ושהגיע בהסכמה הוא למעשה שתאי סטודנטים שתומכים בטרור או מזדהים עם טרור, על האוניברסיטאות יהיה לסגור אותם. לא מדובר פה באירוע פוליטי, מדובר פה בבסיס הנדרש מהאוניברסיטאות. עכשיו, זה שהם צועקים, אני מבין, אבל איך מעיזים ועד ראשי האוניברסיטאות להתנגד להצעה הזו, הכל-כך בסיסית, שארגוני טרור לא יהיו בתאי סטודנטים. השאלה מי מגדיר טרור, ההגדרה של טרור.

מתאים לחוק,

אני מצפה מהמוסדות להשכלה גבוהה להבחין בין השימוש בחופש אקדמי, גם בצורה רחבה, שהוא מכיל מגוון דעות ועמדות, עם ביקורת, וזה בסדר, כך צריך במדינה דמוקרטית, לבין אישור של פעילות המסיתה לטרור או לתמיכה במדינות אויב וארגוני טרור ואין בינה לבין חופש אקדמי שום קשר. גם באקדמיה לא נאפשר פעילות של טרור. ולכן, הצעת החוק הזאת תקודם בדיוק למקום הזה, ובהמשך לכל שאר הסייגים גם הוגדר בשיחה בינינו, אם זה נושא הדגל והרשות, השר בן גביר,

מקדם החלטה בנושא, וזה בסדר גמור. אני רק רוצה רגע לעשות את ההסכמה כפי שנאמר. הוסכם כי בהכנת החוק לקריאה ראשונה, יימחקו ממנה רכיבים העוסקים בטיפול המוסדות בסטודנטים שעוברים על החוק ובכלי ענישה והרחקה, מכיוון שאלו נושאים המסורים לסמכותה של המשטרה, וכן הנושא של איסור הנפת דגל אש"ף.

ועל השר בן גביר לטפל בתיקון החוק בנושא כדי שייאסר בכל רחבי הארץ ולא רק בקמפוסים.

בכל הנוגע לפעילותם של תאי סטודנטים, אשר נמצאים תחת סמכות המוסדות האקדמיים, אשר מסיתים לטרור או לתמיכה במדינת אויב או בארגון טרור, יקודם התיקון לחוק שיקבע כי על המוסדות למנוע את המשך קיומם ופעילותם של תאי סטודנטים אלו. הממשלה תומכת בתיקון, ומצפה אכן שכך ימשיך ויתקדם.

אני רוצה להתייחס לעוד נושא עוד כשלוש דקות, ואני גם רוצה לומר מדוע אני בוחר להתייחס לעניין הזה. אמרתי, זה שהאוניברסיטאות החליטו בצורה שערורייתית לחבר חופש אקדמי עם תא סטודנטים שתומך בטרור, איפה אתם נמצאים? אתה מתכוון לאם תרצו? זה מתחבר לי להחלטה השערורייתית של רקטור אוניברסיטת בן-גוריון מהיום, פרופ' חיים היימס, שאישר ביום שלישי לסטודנטים לצאת לפעילות מחאה ולקבל מועד ג' מצוין. וכשפנו אליו סטודנטים מהימין וביקשו להשתחרר ביום ראשון ולהשתתף בהפגנת הימין, התשובה היא לא. איזו צביעות. עכשיו תראו במה מדובר. אני לא בא בטענות לאוניברסיטת בן-גוריון, כי שם אתם רואים, כמו בכל עם ישראל, יש אנשים שמתנגדים ויש אנשים שתומכים. אבל אני בא בטענות לרקטור הצבוע שלהם. איך יכול להיות שביום שלישי אתה עושה ככה וביום ראשון אתה עושה הפוך? למה, כי זה שמאל וזה ימין?

זה שמאל וזה ימין? איפה החופש האקדמי? מה זה האפליה הזו? מה זה החוצפה הזו, לדרוס את הזכויות של הסטודנטים מהימין באיזושהי אמתלה? הרי הצביעות אצלכם. איך אתם לא מתביישים? אבל כבר משרד החינוך,

ואני קורא לכל אותם נשיאי אוניברסיטאות ורקטורים ששחררו ביום שלישי: אל תהיו צבועים. אתם מדברים על חופש אקדמי, תשחררו גם ביום ראשון. אין פה איפה ואיפה. מספיק אנחנו רואים את זה באכיפה, בהתייחסות של המשטרה להפגנות, אבל גם באוניברסיטאות?

אם אתה הולך למחות נגד הרפורמה, תקבל מועד ג', אבל אם אתה הולך למחות בעד הרפורמה, אסור. יירשם לך אי-ביצוע. שערורייה. אתם פוגעים בסטודנטים שלכם. אתם פוגעים בסגל שלכם. אתם מתנהגים בצביעות. אתם פוגעים באוניברסיטאות, ואתם פוגעים במושג הזה שאתם כל כך נלחמים עליו, "חופש אקדמי". אתם יודעים מי נלחם על חופש אקדמי? הימין נלחם, אני נלחם.

אני מכבד את ההחלטות שלכם, אבל אני לא מכבד ההחלטות צבועות וחד-צדדיות. הגיע הזמן שתפעלו באופן שווה לכל סטודנט וסטודנט. תסתכל במראה. תסתכל במראה. לא השאירו,

אני רוצה לחזק את חברת הכנסת לימור סון הר מלך על הבנה והחלטה נכונה מה לא בסמכות האוניברסיטאות ומה כן. חד-משמעית, סגירת תאי סטודנטים תומכי טרור, בסמכות המלאה של הנשיאים, ואנחנו נדרוש את זה בחקיקה. לא יכול להיות שהתופעה הזו תקרה, וזה לא חופש אקדמי. לתמוך בטרור זה לא חופש אקדמי. השאלה היא מי מגדיר שזה טרור. עליזה, זהו? תודה רבה. תודה רבה לשר החינוך. בין המתנגדים להצעה, חבר הכנסת רון כץ. בבקשה. למה? למה? למה? אני נרשמתי ראשונה.

אם היא נרשמה ראשונה, תן לה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. תודה רבה. כנסת נכבדה, אין לחוק הזה שום נגיעה לעניין של חופש אקדמי, של מאבק בטרור. זה חוק רדיפה ברורה, לא רק לסטודנטים שלנו אלא לכלל הפעילות הפוליטית של האוכלוסייה הערבית. אומנם זה יוצא מבית מדרשו של השר שיש בו, אחז בו דיבוק של הדגל הפלסטיני, והוא מנסה להשתחרר מהדיבוק הזה, אז הינה, שחררו אתכם. אפילו ועדת שרים חושבת שרוב החוק הזה הזוי, למרות השקרים שנאמרו עכשיו בהסברת החוק, למרות סילוף העובדות שנעשה והדברים ההזויים. אז הינה, הורידו את העניין של הדגל, כי הם יודעים שזה לא בלתי חוקי, והורידו את העניין של הענישה, כי זה לא בסמכות המשטרה ובית המחוקקים. הרי בסופו של דבר, חוק נגד מה שנקרא בעיניכם "הטרור" קיים במדינה, ואם מישהו עובר על החוק הזה, במיוחד אם הוא ערבי, אתם לא מחכים לשאול אף אחד לפני שמענישים אותו. להפך, מענישים אפילו אנשים שעוד לא עשו עבירות מסוג זה. אתם רואים במה מסתכם בסוף החוק? הקשבתם לשר קיש? החוק מסתכם בפירוק ואיסור התאים הסטודנטיאליים באוניברסיטה, כלומר רדיפה פוליטית בהמשך לרדיפה נגד ועדת המעקב. תבינו, התאים הסטודנטיאליים הם תאים של פעילים פוליטיים, שייכים למפלגות רשומות על פי חוק ומיוצגים פה, אז שיהיו גלויים. זה חלק ממסע רדיפה ודה-לגיטימציה של פעילות הפוליטית של החברה הערבית, ואנחנו אומרים לכם, הסטודנטים שלנו ימשיכו לפעול פוליטית לפי העקרונות הפוליטיים שלהם. בואו תענישו את אם תרצו ואת בצלמו, שעושים טרור לא רק לסטודנטים הערבים אלא מפיצים טרור גם נגד מרצים ומרצות וגורמים להם להרגשת פחד ורדיפה. שלא ישלו אתכם, העניין לא קשור לטרור, כי אם טרור, אז בטוח בטוח שלא אנשים שמואשמים בתמיכה בטרור יעסקו בחוקים כאלה. העניין הוא רדיפה פוליטית. ואני אומרת לסטודנטים שלנו: אל תפחדו. תישארו זקופי קומה, תלמדו ותיאבקו פוליטית.

בושה, כל הכבוד לסטודנטים הגדולים שלנו. אנחנו מאחוריכם. תמשיכו לפעול פוליטית כמו שאתם יודעים. תודה. תשיב למתנגדים חברת הכנסת לימור סון הר מלך. היא בעצמה תומכת טרור, כמו כל הסיעה שלה, אתה רוצה לספר לנו איזה עונש קיבלת מוועדת האתיקה? איך הסתרת את זה בשקט בשקט? טוב, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה שלא אפשרו לי לומר, אני עכשיו אומר בצורה ברורה. חברת הכנסת אמרה: העניין הוא לא תמיכה בטרור, ואני רוצה לומר: כל ההזדעקות שלה היא תמיכה בטרור היא הסתה לטרור, היא גרימת טרור, היא עולה לנו במחיר דמים, למדינת ישראל, לאזרחים חפים מפשע. לא יעזור לכם שום דבר, לא ניתן לכם פתח, פתח, כל פתח שעד עכשיו הוחל ואפשרנו אותו. לא ניתן לכם אפילו פתח של רגע אחד. אין לכם סיכוי, חבר הכנסת

החולשה והרפיסות שנתקלתם בה עד עכשיו לא יהיה יותר. אני יודעת, זה קשה לכם, נכון, עאידה?

אני מבקשת לפתוח בסיפור שכבר אמרתי אותו, על אותו מחבל שנתמך על ידי תא הסטודנטים חד"ש באוניברסיטת חיפה. תא הסטודנטים של חד"ש באוניברסיטת חיפה אינו עומד בפני עצמו. שותפים לו תאי סטודנטים נוספים ברחבי הארץ, תומכי טרור, אני אחכה, אבל אתה תעצור לי את הזמן. חבר הכנסת עופר כסיף, קריאה שנייה. שותפים לו תאי סטודנטים נוספים ברחבי הארץ, שהפכו בשנה האחרונה לזירות הסתה מרכזיות נגד מדינת ישראל,

הסטודנטים החברים בהם מביעים כדבר שבשגרה קריאות תמיכה במחבלים מארגוני טרור, מקיימים הפגנות תמיכה באינתיפאדה, וחלק מהם נעצרו בחשד למעורבות בארגוני טרור וחלקם אף הורשעו. נוסף לכך, בימי העצמאות של מדינת ישראל,

חבר הכנסת עופר כסיף,

אף החלה מסורת של הנפת דגלי ארגון הטרור אש"ף על ידם. מול מעשים נפשעים אלה בולטת שתיקתם הרועמת של מנהלי האוניברסיטאות, שהן מוסדות אקדמיים שממומנים מכספי המיסים של הציבור בישראל. אנחנו מבקשים לשים קץ למצב המעוות הזה. לא יעלה על הדעת שסטודנטים ישראלים ייאלצו ללמוד לצד סטודנטים תומכי טרור, לא ייתכן שבלב האוניברסיטאות בישראל יתבצעו בריש גלי מעשים אשר רוקדים על דמם של נפגעי ונפגעות הטרור הרבים בישראל, ולא ייתכן שסטודנטים ישראלים ילמדו לצד אלו ששוללים את קיומם. במסגרת תיקון החוק שאני מציגה בפניכם, מוסדות להשכלה גבוהה ימנעו את המשך קיומם ופעילותם של תאי סטודנטים שהביעו תמיכה במאבק מזוין של מדינות אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, או לחלופין הביעו תמיכה במעשי טרור או בארגון טרור. כולי תקווה שתיקון חוק זה, ביחד עם עוד פעולות נוספות במסגרת המאבק בטרור, יביאו להפסקת פעולתם החתרנית של תאי הסטודנטים בחסות האוניברסיטאות בישראל, בתמיכתם במעשי טרור ובארגוני טרור ובהסתה מפורשת, שכידוע מעודדת את אותם רוצחים נתעבים, שנוטלים חיי אדם חפים מפשע. תודה רבה. תודה רבה. מי שיש לו בעיה, שיתלונן אחר כך.

נעבור להצבעה שמית. הוגשו חתימות. אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת. תודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח

אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, נגד אופיר כץ,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד שלי טל מירון, נגד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) דני דנון, בעד נעמה לזימי,

סימון דוידסון,

ההצבעה נסגרה, אבקש למנות את הקולות. בעד,

נגד,

שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית: הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, שהחזירה הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בהצעת חוק תקיפה מינית על רקע לאומני, הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת הכספים.

תודה למזכיר הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק סל קליטה (תיקון, שעות לימוד עברית), התשפ"ג,2023, של חבר הכנסת זאב אלקין. אני מזמין את חבר הכנסת אלקין. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק שלכאורה במצב הנורמלי לא היה בה צורך. הצעת החוק הזאת עוסקת בתיקון בחוק סל הקליטה, התשנ"ה,1994, ומכניסה לתוך החוק הזה את החובה המינימלית של המדינה, מדינת ישראל, לספק לעולה חדש זכאות ללימוד של לפחות 500 שעות עברית, בתנאים ובמבחנים שיקבע שר הקליטה. לכאורה מדובר בדבר הפשוט והברור מאליו, שחלק מתהליך הקליטה זה לימודים באולפן. אבל לצערי, מדי פעם אנחנו הגענו לעיתות משבר שבהן הדבר הברור מאליו הזה פתאום הפך ללא ברור מאליו, ואנשים נמצאים פה חצי שנה ולפעמים אפילו עד שנה בלי לקבל את הזכות הבסיסית הזאת, כי היא למעשה לא מוסדרת בשום חקיקה ראשית. הצעת החוק הזאת בזמנו, מבחינתי, נולדה עוד בכנסת השבע-עשרה, הכנסת הראשונה שבה כיהנתי, על רקע משבר שבו משרד החינוך, שבאותו שלב הוא האחראי להפעלת האולפנים, התכוון לקצץ, בגלל קיצוצי תקציב שהיו בו ושינוי סדרי עדיפויות, כ-40% מכלל האולפנים במדינת ישראל, ולמעשה היא נועדה להגן על הזכויות של העולים בתקופה הזאת. הגשתי אותה אז יחד עם חבר הכנסת דאז מיכאל מלכיאור והגישו את הצעת החוק הזאת חברי כנסת נוספים בכנסת השבע-עשרה, לאור המשבר שנוצר אז. הגשת הצעת החוק הובילה להידברות עם משרד החינוך וגרמה לו לעצור. מאז אני עוד כמה פעמים הנחתי אותה על שולחן הכנסת, אבל לא חשבתי שיש דחיפות או חשיבות של קידום הצעת החוק, כי האולפנים, טוב, רע, עבדו. לצערי, אנחנו נמצאים כבר תקופה די ארוכה, יותר מחצי שנה, במצב שאנשים נמצאים בארץ חצי שנה, שמונה חודשים, ועדיין לא זכו לקבל ממדינת ישראל אולפן. יש משבר קשה ביותר. מצד אחד, גדלה העלייה, מצד שני, לא רק שלא נוספו תקנים חדשים למורים באולפנים, אלא בגלל עיכוב בלתי מוסבר ומזעזע בחתימה על הסכם קיבוצי בין מורי האולפנים לבין משרד האוצר ומשרד החינוך, הגענו למצב שהיום מורים עוזבים בהמוניהם את ההוראה באולפנים, כי למעשה עדיף הרבה יותר כלכלית היום להיות מורה בבית ספר מאשר מורה באולפן. כולם מסכימים שיש צורך, כולם אומרים שזה או-טו-טו ייחתם, והאו-טו-טו ייחתם הזה נמשך כבר יותר מחצי שנה. לכן אני לא ראיתי מנוס אלא להביא לכאן, לכנסת, את הצעת החוק הזאת, להגיש אותה מחדש ולהביא אותה לדיון במליאה, כי מתברר שמה שברור מאליו כנראה צריך להיות מעוגן בחקיקה ראשית. זה לא הגיוני שמדינת ישראל מתגאה בחוק כמו חוק השבות, מעודדת עלייה, ומצד שני, לא נותנת הגנה הכי בסיסית והדבר הכי בסיסי לעולה, זכות ללמוד עברית. אנחנו היום נמצאים במצב אבסורדי שאנשים מקבלים סל קליטה חצי שנה מלא,

במטרה אחת, שהם לא יצטרכו לעבוד אלא ללמוד עברית. באים לאולפן, אומרים להם: סליחה, אין לנו מקום, תעמדו בתור. ועוד שבעה, שמונה, תשעה חודשים אומרים להם: הינה, הגיע התור, אבל אז אין להם כלל דמי קיום ולמעשה הם לא יכולים ליהנות מהאולפן הזה כי הם צריכים כבר לצאת לעבוד. המערכת עובדת בצורה מגוחכת בהקשר הזה. לכן אני חושב שאין מנוס אלא לפעול לעגן בחקיקה בצורה מסודרת את הזכות הבסיסית הזאת ללימודי עברית של עולה חדש שמגיע לארץ. אחר כך אנחנו מתפלאים למה יש קשיים בקליטה ואפילו למה חלק מהאנשים חוזרים ולמה אנשים לא מוצאים את עצמם פה תעסוקתית, כאשר המדינה עושה פה חלם, מממנת למעשה לאנשים מלגת קיום לחצי שנה כדי שילמדו באולפן, ואומרת להם: אין לנו מקום בשבילך באולפן, לך תחכה לתקופה שכבר לא יהיה לך מימון. אני מצטער מאוד שוועדת השרים לחקיקה החליטה, נכון לעכשיו, לדחות את הצעת החוק. שוחחתי עם שר העלייה והקליטה והוא אמר לי שהוא מוכן לשקול את זה מחדש ומוכן לשקול את החקיקה. הוא כרגע שוקל את כל הנושא של ארגון האולפנים וארגון הוראת עברית לעולים והוא לא פסל את האופציה לעגן את זה בחקיקה ראשית.

לאור ההידברות הזאת עם שר העלייה והקליטה, בחרתי להיענות להצעה שלו ולא להביא את החוק להצבעה היום אלא רק להציג אותו בפני מליאת הכנסת, ואני מאוד מאוד מקווה שעד חזרתנו מפגרת החגים יקרו שני דברים: האחד סוף-סוף ייחתם, מקווה שבתקופה ממש קרובה, ההסכם עם מורי האולפנים, ולפחות נפסיק לאבד את כוח העבודה שיש שם, ומה שהיה השנה לפחות ימשיך לתפקד בשנה הבאה, אחרת פשוט כל האולפנים ייסגרו, הדבר השני, אני מקווה שגם שר הקליטה יבין שזה נכון שבסופו של דבר הזכות הבסיסית הזאת ללימוד עברית תהיה חלק מחובת המדינה שתעוגן בחוק ולא תישאר ככה באופן שרירותי.

תודה רבה לחבר הכנסת אלקין. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק פיקוח על מחירים, שיווק וסבסוד של מזון ללא גלוטן, התשפ"ג,2023, של חבר הכנסת אחמד טיבי.

לרשותך עשר דקות. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. הצעת חוק פיקוח על מחירים, שיווק וסבסוד של מזון ללא גלוטן. מירב.

למה אני קראתי לחברת הכנסת מירב בן ארי ? כי יש לה צליאק. אני יכול להגיד שיש לך, בטח. לא צריך להגיד חולה, אתה יכול פשוט להגיד שיש לי צליאק. כי יש לה צליאק, והיא מטפלת בנושא הזה עוד לפניי. היא גם הציגה אותו בתקופה שכחלון היה שר האוצר, והיום אני מציג את החוק הזה, שמטרתו להקל על חולי צליאק והמשפחות שלהם בעלות הכספית הגבוהה מאוד בהשוואה למשפחות רגילות. הצעת החוק הזו נועדה לתמוך ולסייע לחולי צליאק ולהעניק לחולים תמיכה כלכלית. בנוסף, מטרת הצעת החוק לתת תמריץ לייצר ולמכור מזון ללא גלוטן, במטרה, למה? לעודד ייצור של מוצרי מזון ללא גלוטן. מוצע להעניק הטבת מס ליצרני מזון ללא גלוטן, בדומה לעקרונות שבחוק עידוד השקעות הון. כיום חולי הצליאק מוציאים מאות שקלים בחודש על מוצרים בסיסיים כמו לחם ודגנים. מדובר בהצעת חוק חברתית חשובה, שהוצגה כבר בעבר, ומקדמת צדק בריאותי, נותנת יותר למי שצריך יותר כעניין בריאותי ואף מסכן חיים, לא רק מסכן בריאות, מסכן בריאות וחיים. בישראל ישנם לפי הערכות בין 48,000 ל-76,000 חולים בצליאק, בעברית כרסת, נדמה לי. כרסת, אבל בגלל שזה שם נוראי אז קוראים לזה כבר דגנת.

כי בסוף, גלוטן זה דגן.

ובהם יותר מ-15,000 ילדים ובני נוער. המחלה נובעת מרגישות לחלבון גליאדין, שיחד עם החלבון גלוטנין מרכיב את הגלוטן, המצוי בחיטה,

שיפון, שיבולת שועל ועוד. הצליאק היא מחלה גנטית המופיעה אצל 10% עד 15% מקרובי משפחה מדרגה ראשונה של חולים. גם אצל אלי דלל במשפחה יש. גם אצלי, הנכדה שלי.

גם הבת של ניר ברקת. כולנו רוצים לעזור למשפחות האלה ולמי שיש לו צליאק. אחד מכל 157 בני אדם לפחות מאובחן כנגוע בצליאק. לפי המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, קיימת תת-הערכה של שכיחות המחלה, שלעיתים מופיעה ללא סימנים חיצוניים ובשל חוסר מודעות לסימפטומים שמחייבים בירור. למחלה אין תרופה או טיפול. הדבר היחיד שמונע, חבריי חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. את הסימפטומים שלה הוא הקפדה על תזונה נטולת גלוטן והימנעות ממזון המכיל שרידי גלוטן בכמות מזערית. מכאן החשיבות לסבסד את ההוצאה על מזון ולהתייחס לזה כאל תרופה חיונית והוצאה הכרחית ולא מותרות. זאת הוצאה הכרחית, זה לא מותרות, אני חוזר. באירלנד, למשל, חולים יכולים לרכוש מזון נטול גלוטן בבתי מרקחת, זו המדינה היחידה, היחידה, כן. וחולים בעלי הכנסות נמוכות מקבלים כרטיס שאיתו הם מקבלים את המזון גם ללא עלות. ההוצאה על מוצרים כאלה גבוהה פי שלושה מאשר על מוצרים מקבילים רגילים, ועולה עם עליות המחירים כאן, בזמן שהשכר ושכר המינימום בפרט נשארים ללא שינוי שנים ארוכות. בכך גדלה משמעותית ההוצאה המשפחתית על כל חולה בעבור דבר חיוני ובסיסי כמו לחם. לפי דוח המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, יש פערים של עשרות עד מאות אחוזים בין מחירים של מוצרים בסיסיים כמו לחם,

דגנים ופסטה המכילים גלוטן לבין מחירי המוצרים ללא גלוטן. תמחור של סל המוצרים הממוצע ללא גלוטן שערכה הוועדה הבין-משרדית העלה פער של 240 שקלים בחודש לכל חולה ביחס להוצאה רגילה. אגב, בערבית (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: בערבית השם של מחלת הצליאק הוא המחלה הבטנית או צליאק, הבטנית הוא השם היותר-נפוץ. קוראים לה רגישות לקמח. ומטרתו של חוק זה הוא לתת תמיכה כלכלית לקניית מזונות האלה שהם ללא גלוטן, שהוא הסיבה של הרגישות שיש לחולה הסובל מהאלרגיה הזאת, שהיא חלק ממחלה אוטואימונית.) אני רוצה לומר מה סיכמתי עם משרדי הממשלה. סיכמתי עם משרדי האוצר, הבריאות והכלכלה שלא תהיה הצבעה היום, ושאני אעביר את זה, ועדת בריאות. לוועדת הבריאות כהצעה לסדר-היום.

משרד האוצר התחייב לתת מיליון שקל, שנתי, משרד הכלכלה עוד מיליון שקל, ואחמד טיבי, עוד מיליון שקל. מהכיס שלך? סביר להניח שלא. כלומר, כל אחד משלושתנו צריך להביא את אותו סכום, כדי, למה, מירב? לתת, כדי לתת את זה למשרד הכלכלה, ודרכם לסבסד או לעודד קו ייצור של מוצרים, ללא גלוטן.

יש המון מוצרים. נבחר איזה מוצרים הם הכי נצרכים, הכי חשובים, וככה נעזור לחולים האלה. אני רוצה לציין לטובה את הפעילות של חברת הכנסת מירב בן ארי בנושא הזה. גם אז וגם עכשיו התייעצנו, ואנחנו נקדם את זה. היא פעלה בזמנו של כחלון.

אגב, העלינו את זה גם בוועדה לזכויות הילד. חבר הכנסת דלל, שהוא יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד. (חוזר על הדברים בערבית.) אמרה מירב עכשיו שגם לו יש במשפחה חולה צליאק. זה רק עוזר לנו לדחוף יותר את הנושא הזה. אני מבקש לאשר את הסיכום. אתה משבח שרים וח"כים ביממה האחרונה. זה רק אומר שהח"כים הערבים, בניגוד לסטריאוטיפים של חלק מכם, מתייחסים עניינית להצעות, ואנחנו לרוב עיוורים לזהות של המציע, אנחנו מתייחסים לנושא. חבר הכנסת טיבי,

לא, לא. התקדמנו. סיכמנו שלא נערוך הצבעה. סיכמתי עם האוצר, הבריאות והכלכלה, ואני מעביר את זה לוועדת הבריאות כהצעה לסדר-היום. ושם, הצעה לסדר-היום. אני מבקש מהכנסת לאשר את הסיכום הזה להעביר את זה לוועדת הבריאות כהצעה לסדר-היום. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. להצעת החוק הזאת הוצמדה הצעת חוק של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, הצעת חוק סבסוד מוצרים ללא גלוטן, התשפ"ג 2023. בבקשה. נשמע קודם הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4), שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

לרשותך שלוש דקות.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, סבאח אל-ח'יר, עוד לילה. אז לעניינו של דבר, להצעת החוק של מתן סבסוד למוצרים, שעיקר המטרה שלה להנגיש ולספק ולאפשר את הזכות הבסיסית של כל אדם, ולא רק אדם שיש לו יכולת גם לאכול ולצרוך את המוצרים הרגילים, וכן, אנחנו מדברים על קבוצה שמורכבת מכל הגילים. לא ארחיב בנתונים על המחלה עצמה ועל הרגישות וההשפעות שלה. צליאק היא מחלה גנטית, ולצערי הרב המוצרים הקיימים היום הם מאוד מאוד מאוד יקרים, ובנוסף, לא נגישים. כשאנחנו מדברים על חולי צליאק אנחנו מדברים על המחסומים שעומדים בפניהם לאכול אוכל בריא ולא מזיק וגם מגוון, למרות שבפניות הרבות שהגיעו אליי מדברים על הדבר הכי בסיסי:

כשאנחנו משווים את המחירים של פיתות מיוחדות לאנשים עם צליאק ללחם רגיל, אנחנו נמצא שהמחיר הוא כמעט שלוש וארבע פעמים יותר מהמחיר הרגיל,

שלא לדבר על זה שאנשים לא יכולים לאכול כל מיני ממתקים ודברים אחרים. האמת שיש צורך גם בהעלאת מודעות למחלה הזאת, שהרבה פעמים אנשים סובלים ולא יודעים בדיוק מה קורה בגוף שלהם ולמה התגובות קורות עד שמגיעים לנקודה הזאת. אז בעיקרון, ההצעה הזאת באה באמת להקל את חייהם של האנשים ולאפשר להם תמיכה כלכלית.

ההצעה שלי מדברת על תמיכה במוצרים והקלות נוספות דרך הביטוח הלאומי.

אני כן מוכנה להצטרף להצעה של המשרדים הרלוונטיים, ואני כן בקשר גם עם אנשים בתוך, משרדים מטעם, הציעו לך המשרדים? אני אומרת שאני מוכנה. תגידי לי שאני, היא בסיכום, חבר הכנסת טיבי. תכף, אני ממשיכה. למה אתה לא מוכן אפילו לחכות לשמוע את הכול? חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, האם הסיכום של חבר הכנסת טיבי מקובל עליך?

אני רוצה להגיד שאני דיברתי עם חבר הכנסת טיבי ובנוסף דיברתי עם אנשים בתוך הממשלה שאמרו שהם מוכנים לתת עוד מיליון שקל לתקציב הקיים כדי לעזור לאותם אנשים. חשוב להגיד שאם אנחנו מדברים בצורה כזאת, חבר הכנסת טיבי, ההצעה שלי הונחה כבר בינואר בתוך המערכת. זה לא כאילו מה שאתה מנסה להגיד עכשיו, וחבל שאנחנו מגיעים למקום הזה. אני חושבת שהמטרה העיקרית היא לתת שירות לאנשים ולספק להם חיים נורמטיביים במידת האפשר, וזאת החובה שלנו.

אז אני מצטרפת להצעה.

ואני מתכוונת גם לפעול למען תוספת, כדי להקל עוד יותר על אותה שכבה. תודה רבה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על ההצעה, על שתי הצעות החוק, להעביר את ההצעות לוועדת הבריאות כהצעות לסדר-היום. שימו לב, נא לתפוס את מקומותיכם, אנחנו מצביעים. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק פיקוח על מחירים,

לוועדת הבריאות נתקבלה.

אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה תעבור לוועדת הבריאות כהצעה לסדר-היום.

ההצבעה הייתה משותפת בגלל שהן הוצמדו.

לא, ועדת בריאות. אבל איך ההצבעה משותפת, תסביר לי?

שתיהן עברו לוועדת הבריאות כהצעה לסדר-היום. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק טיפול בכתות פוגעניות, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, למרות השעה המאוחרת, הצעת החוק הזאת, או בכלל הנושא של כתות פוגעניות או הטיפול בהן הוא נושא שהרבה שנים לא טופל. עצור שנייה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, הצעתך התקבלה. אנחנו עברנו לסעיף הבא בסדר-היום. נא לאפשר לדובר לדבר.

אני אומר שהנושא של כתות פוגעניות והטיפול בהן הוא נושא שככה הרבה שנים מדובר. בדרך כלל מדובר על הדברים האלה כשפתאום צף על סדר-היום הציבורי נושא של איזושהי כת שתופסת תהודה, ואז יש תהודה גדולה מאוד בתקשורת, ולאחר מכן זה יורד. זה דבר שמאפיין את זה הרבה מאוד שנים. קצת נתונים, הנתונים באים מהמרכז הישראלי לנפגעי כתות: יותר מ-150 כתות פוגעניות קיימות בישראל. 30,000 איש כאלה או אחרים כנראה נמצאים בתוכן. יותר מ-5,000 ילדים ויותר מ-150,000 איש נפגעים במעגל הרחב. מעגל רחב זה אומר כל אותם בני משפחה, שרשורים שלהם וכל מה שקשור בזה. הנושא הזה כבר הרבה שנים נמצא על סדר-יום כזה או אחר. מדובר על חלק שהן כתות סגורות, חלק כתות פתוחות. חלק מהכתות, יש שם אידיאולוגיה רוחנית,

כתות עם אופי טיפולי, חלק כתות מסחריות פיננסיות. אמרתי קודם כשהתחלתי שיש כל מיני סוגים, וזה פוגע בכולם: בערבים, ביהודים,

גם בחילונים, גם בדתי, גם בחרדי. אם אני אזרוק כמה שמות תראו שכל אחד מכם זוכר שהיה כזה דבר. הייתה הכת של דניאל אמבש בחברה החרדית, 2011, של אליאור חן, כת "לב טהור", ששמענו שהפעילות שלה הייתה פעילות שמשורשרת בהרבה מקומות בעולם. אני מדגיש: הרבה מאוד ילדים בתוך האירוע הזה, נשים בתוך האירוע הזה. הרב משה יזדי,

מה שנקרא קהילת "עמודי השלום", גם הוא נדון. גואל רצון, לי זה היה מפגש יותר עמוק עם הכת הזאת, כת חילונית, מי שזוכר, גם זה בשנת 2011. הסיפור תמיד קם ועולה כאשר יש אירוע, אבל אין בו משהו שהוא באמת ברמת הטיפול הסיסטמטי המסודר של מדינה. הנושא הזה הוא גם נושא רגיש בעולם כולו, זה לא נושא רגיל. במדינת ישראל אין חוק נגד כתות, תכף אני אציג את החוק הזה. המורכבות היא כמובן להבחין חיצונית בין קבוצות לגיטימיות לקבוצות פוגעניות. אין כלים לרשויות להתערב בהיעדר הוכחות לעבירות פליליות, ויש קושי בהוכחת העבירות גם כשהן קיימות, בגלל המאפיינים של כתות סגורות. בהיעדר החקיקה, למעשה החוקים, או מה שמשתמשים בו בעיקר זה בחוק או בסעיף שנקרא "החזקה בתנאי עבדות", סעיף 375א לחוק העונשין. בכל מה שקשור בעבירות מין, בדרך כלל זה בעילה אסורה בהסכמה, תחת כהן דת או מורה רוחני, ובכל מה שקשור לקטינים זה בעיקר עבירות של התעללות והזנחה או פקודת הסמים המסוכנים. מבחינת גופי שלטון שאמורים להתעסק בזה, זה משרד הרווחה,

משטרה, פרקליטות, בתי משפט, אבל אין ראייה כוללת, אין תפיסה כוללת, אין איסוף נתונים, אין את כל הדברים האלה. ההיסטוריה החקיקתית או ניסיונות החקיקה במדינת ישראל גם הם ישנים וותיקים. אני קצת אתן איזה רקע לסיפור. בשנת 1987 פורסמו מסקנות ועדה בין-משרדית בראשות חברת הכנסת מרים גלזר תעסה לבדיקת תופעת הכתות בישראל. מי שמינה אז את הוועדה היה חבר הכנסת זבולון המר, זיכרונו לברכה. היא בדקה במשך חמש שנים עשר כתות שפעלו, והמסקנות היו כי חלק מהכתות פוגעניות,

והפעילות העבריינית המבוצעת במסגרת הכתות נוגעת בהרבה תחומים: העלמות מס, פגיעה בחוקי הגירה, סחר בסמים, אגירת נשק וכו'. ב-2011 הקים שר הרווחה דאז יצחק בוז'י הרצוג צוות משרדי על מנת לגבש קריטריונים לבדיקת התופעה. הוא חזר על אותן מסקנות של אותו צוות של מרים גלזר תעסה מ-1987. הצעת החוק הזו נועדה להסדיר חקיקה. אני אומר מראש: זה לא נכון שזה יגיע כהצעת חוק פרטית. אני אומר: לא נכון שזה יגיע כהצעת חוק פרטית. נכון שהממשלה תיקח את זה. ואני מקדים את המאוחר. מאחר שוועדת שרים לחקיקה אמרה שהיא רוצה לדחות בחודש, אמרתי: חשוב לי,

לחברי כנסת שנמצאים פה בשעה המאוחרת הזאת. כי צריך את הגיבוי שזה יקרה,

זה מסובך, זה לא הדבר הכי חשוב בסדר-היום הציבורי עד שקורה משהו, אבל חשוב לעסוק בזה. ואני שמח שגם חבר הכנסת צביקה פוגל נמצא פה, ואני רואה גם שאתה מקשיב., זה משהו שהייתי שמח אם היה נכנס גם לאיזה שוליים של הוועדה שנמצאת שבראשותך. אני רק אגיד שהנושא הזה, תראו עד כמה הוא טופל פה בכנסת. זה לא פטנט שלי. אני לקחתי בגלל שהנושא של כתות זה נושא שהוא נקרא קרוב, לא נגיד לליבי, אבל ברור לי שמישהו צריך לקחת את זה ולהתעסק עם זה, ולכן לקחתי את זה כהצעת חוק שרצה פה בכנסת. זו לא המצאה שלי. אני רק אגיד לכם מי היה לפניי, גם אתן את הקרדיט המתאים. הראשון שהתחיל עם זה למעשה זה חבר הכנסת יריב לוין בכנסת העשרים, ולאחר מכן אורלי לוי אבקסיס, לאחר מכן אורלי לוי אבקסיס המשיכה עם זה. כשאני נכנסתי לכנסת כבר לא נגעו בזה אז לקחתי את זה אליי, וכך זה המשיך והתגלגל עד שהגענו לכאן. אני אתן בראשי פרקים, ממש בדקה, שתיים, מה קורה פה בחוק הזה. הדבר הראשון הוא איך מגדירים כת פוגענית. אז יש פה הגדרה שאני מניח שאם הממשלה תיקח את זה ויהיו שם משרדי ממשלה, כנראה זה יהיה מטויב יותר מאותה הצעה שעוד יריב לוין עבד עליה, אבל בעיקרון, שתהיה פה הגדרה מה זו כת פוגענית, עם כל הרגישויות. יש מקומות אמוניים שזו לא כת פוגענית. לכן כאן, בסעיף הזה, זה לא אמור לפגוע באף אחד, באף איש מאמין בשום דת באשר היא במדינת ישראל. אני אומר מראש כי אומרים כתות, מייד נכנסים לחרדה.

המטרה היא פה להגן, להגן על אנשים ולהגן על משפחות. יש פה הגדרה מיהו אותו עומד, מיהי אותה כת פוגענית. יש פה קטעים שקשורים גם לתקיפה כלכלית, גם איך אנחנו מייצרים מהלך שיהיה קל להוכיח את העניין. בזמנו, כאשר הסיפור של גואל רצון היה,

והאמת היא שלא ידעתי איך להתעסק עם זה, כולל חשש מה יקרה אם הם מתבצרים ומה קורה עם הנשים, כי חלק מהנשים לא רצו בכלל, הן הרגישו שהן שייכות לדבר הזה. ולכן הסיפור הזה, מי שמכיר קצת יודע מה היה עם כת "לב טהור" שנכון שזה כרגע לא פה, אבל עשו מאמצים מאוד גדולים, גם בחו"ל, מבין עד כמה אנשים כלואים בדבר הזה, ולכן היה חשוב לי לעשות את זה גם בשעה המאוחרת הזאת. ואני אומר עוד פעם, אני מאוד מאוד מקווה שוועדת שרים לחקיקה לא יירתעו מהמורכבות של העניין ומהעול שזה מטיל, ואני אומר מראש, אני אומר גם לשר קרעי שהיה פה, אני גם אומר לחברי הכנסת, בייחוד חבריי מהקואליציה, שכל דבר שהממשלה תחליט לעשות,

תמתין לא חודש, תמתין חודשיים, תמתין שלושה חודשים, אבל אנחנו רוצים להתעסק עם זה, אני אומר מראש, אני גם אשמח אם ירצו איזשהו עזרה מבחינתי, אני נכון לכל דבר, אבל שזה לא ירד מסדר-היום. מצד שני, שלא יגידו: בוא תדבר איתנו עוד שנתיים.

אני מחזיר את זה אחורה בזמן, אלה דברים שמתגלגלים פה בכנסת מכנסת לכנסת, ואם הממשלה תחליט שהיא לוקחת את זה כהצעת חוק ממשלתית ותגיד לי: יואב,

קח את הדבר הזה,

ואנחנו שמים את שלנו, תבורכו. זו הצעה מאוד עמוקה וסופר-חשובה, אבל זה דורש היערכות כל כך, אז יש, תראו, יש פה ניסיון למערכות,

משרד העבודה והרווחה,

למשטרה יש ניסיון, לפרקליטות יש ניסיון, למשרד המשפטים יש ניסיון. הרעיון המרכזי הוא פשוט: אם ייקחו את כולם, יקבצו את כולם, יש רעיונות טובים, יש גם דברים אחרים בעולם. אפשר לעשות את זה.

אני אומר מראש, אין לי ציפייה שוועדת שרים לחקיקה תגיד: כן,

אבל אם הם יגידו: אנחנו לוקחים את הדבר הזה על עצמנו, משרד המשפטים, יבורכו. אני חושב שזה לא יהיה נכון לנו ככנסת לשמוע על הכת הבאה עוד חודש, יהיה פרסום גדול בעיתון, ואז אנחנו ניתן פה הצעות לסדר. יש מה לעשות עם העניין הזה, יש תשתית טובה, לכן אני מאוד מקווה שמי שיוביל את זה, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, אם ידידי צביקה פוגל ייקח את זה איכשהו לוועדה אצלו, אני בשמחה נכון לכל סיוע,

אני דיברתי עם השר קרעי לפני זה, ומאחר שוועדת שרים לחקיקה אמרה לדחות חודש, נדחה את זה בחודש, כמובן בהסכמה, שיהיה לפרוטוקול. אבל אני פונה לכל מי שנמצא פה, באמת תנסו שיקרה משהו.

מירב: מקוזזת, מקוזזת, מקוזזת. השר קרעי, אני מבין שיש הסכמה לדחייה בחודש. אתה רוצה להגיב? השר רוצה להגיב? הצבעה? הצבעה תהיה במועד אחר. השר ביקש להגיב בכל זאת.

וחבר הכנסת המציג, יואב סגלוביץ', אם יורשה להעיר, העובדה שפרגנת פה לקודמיך בתפקיד, לקודמיך במציעים, היא לא מובנת מאליה בבית הזה, אז תודה לך. השר קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמו שאמר חבר הכנסת סגלוביץ', יש הסכמה בוועדת שרים לחקיקה לדחות את ההצעה בחודש, והיא תטופל במקביל, בתיאום עם חבר הכנסת המציע. חבר הכנסת כץ, יושב-ראש הקואליציה,

צריך, זה בנושא של הצעת החוק הזו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אדוני היושב-ראש, אם אני כבר כאן על הבמה, בטח לא יהיה לנו מספיק זמן לדבר, אולי בהצעה של קלנר. אני כבר אתחיל את התגובה להצעה של חבר הכנסת קלנר שתעלה תכף, בנושא תוכנית התקשורת, שתזכיר החקיקה שלה יופץ בימים הקרובים, עד סוף השבוע. תזכיר, למה להזכיר, טלי? לפני שניכנס לפרטים, אני רק רוצה לומר למי ששומע אותנו: אל תתרשמו, אל תתרשמו מהפייק ומהשקרים שמפיצים על התוכנית הזאת בערוצי התקשורת. ראיתי משהו מעניין כשהוצאתי את התוכנית ביום שני.

עשינו כאן תדריכים לכתבים ולחברי כנסת,

חברי הכנסת מכל סיעות הבית הוזמנו ומוזמנים ביום שני בשעה 16:30 בוועדת הכנסת לשיח סגור, בלי יועצים ובלי תקשורת, למי שרוצה באמת לשמוע מה יש, ואולי גם לקחת חלק בהמשך בהליך החקיקה הזה. בכל מקרה, כן, אה, זהו? טוב, אז נמשיך את זה בהצעה של קלנר. הצבעה במועד אחר, כמובן. תודה לשר. כאמור, ההצבעה תיעשה במועד אחר, בהסכמה. אנחנו עוברים להצעת חוק המקרקעין (תיקון, מתקן של חובב רדיו בבתים משותפים) התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלי דלל וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת דלל, בבקשה. שני

החוק הבא יבוא אחריו. בבקשה, חבר הכנסת דלל, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברת הכנסת גוטליב. רשתות חובבי הרדיו הוכיחו עצמן בעבר פעם אחר פעם כאמצעי חשוב וחיוני לתקשורת בעיתות חירום ומצוקה. תקשורת בין חובבי רדיו סייעה בעבר באיתור והצלה של נעדרים ובהעברת מסרים חיוניים, במקום שבו רשתות התקשורת המסורתיות כשלו או קרסו. במדינת ישראל נודעת חשיבות עליונה לקיומה של תקשורת אמינה ויציבה בעיתות חירום. יכולת העברת מסרים ומידע בין כוחות הביטחון והציבור בכללותו מבטיחה תפקוד יעיל ורציף והגברת החוסן הלאומי. בשל כך יש אינטרס לאומי ביטחוני בפיתוחה של תשתית רשת תקשורת של חובבי רדיו כגיבוי ואלטרנטיבה לאותם מקרים שבהם רשתות התקשורת המסורתיות, לרבות אינטרנט, תקרוסנה עקב פעילות יזומה ועוינת, נפילת תשתיות חשמל ואינטרנט ועומסים חריגים על המערכות הקיימות. גם בארצות הברית הוכרה החשיבות של רשת חובבי הרדיו כתשתית תקשורת חיונית בזמני חירום. כבר ב-1994 החליט הקונגרס בהחלטה משותפת כי על הרשויות לפעול לחיזוק ולעידוד קיומה של רשת חובבי רדיו, ולאחרונה אף הוגשה הצעת חוק לסנאט במטרה להסיר את רובן המכריע של ההגבלות על האפשרות להקמת תחנות רדיו לחובבי רדיו על ידי אנשים פרטיים בבתיהם. מאות תחנות חובבי רדיו פרוסות כרגע ברחבי הארץ, מהצפון ועד לדרום, לרבות מערכות ממסר המאחדות ומאפשרות תקשורת באמצעות רדיו ואינטרנט בכל רחבי המדינה. חובבי הרדיו עברו את בחינות משרד התקשורת להקמה ולהפעלה של תחנות רדיו והוסמכו לכך כדין. מדינת ישראל מעודדת את פיתוח חוות הרדיו, גם לצורך טכנולוגי של נוער ואנשים צעירים, גישור על פערים חברתיים והכשרה לעיסוק במקצועות טכנולוגיים גם בצבא. כחלק מקידום הנושא פעלה המדינה לפטור אנטנות רדיו מחובת היתר בנייה ולהפחית את האגרות והתשלומים הכרוכים בהפעלת הציוד. הצעת החוק באה לאזן בין זכות הקניין של דיירי הבניין ברכוש המשותף לבין הצורך של בעל דירה שהוא חובב רדיו להשתמש ברכוש המשותף לשם הקמת אנטנות לשימוש זה, כמו דודי שמש,

הצעת החוק מבקשת לקבוע שימוש מידתי וסביר ברכוש המשותף לצורך מימוש זכותם של דיירים בבניין לחופש עיסוק, וזאת מתוך איזון מתאים כך שלא ייפגעו זכויות הדיירים האחרים בבית המשותף. חשיבותו של ההסדר המוצע גם בכך שהסדר קבוע יוכל לסייע בצמצום ומניעת סכסוכי שכנים. הצעת החוק לא מתירה הקמת אנטנות הפוגעות בסביבה, והכללים המוצעים מבטיחים את בטיחות ההתקנה. הוראות הצעת החוק מבוססות רובן ככולן על הוראות החוק שנוספו לאחרונה לעניין התקנת מתקן פוטו-וולטאי או מתקן אגירה בבתים משותפים המיועדים לשימוש בעל דירה מסוים, והן חולקות אינטרסים משותפים שיש למדינה לקידום פעילות בעלת ערך לאומי-ביטחוני תוך איזון מידתי מול זכויות הפרט. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת דלל.

בשם הממשלה, חבר הכנסת יריב לוין, שר המשפטים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השר, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת אלי דלל, אני מבקש לברך אותך על הבאת הצעת החוק הזאת, שמבקשת לתת מענה לצורך המתעורר בעיתות חירום, והוא הישענות על רשתות התקשורת של חובבי רדיו המקימים תחנות בדירותיהם הפרטיות. התחנות האלה לא פעם מהוות את האלטרנטיבה במצב שרשתות התקשורת המסורתיות כשלו. הצעת החוק מבקשת לאפשר לבעל דירה להתקין ברכוש המשותף מתקן שידור לקיום קשר אלחוטי בלא צורך בקבלת הסכמות מבעלי הדירות האחרים בבניין,

בכפוף למגבלות שונות. הכלל המשותף למתקנים האלה הוא שלצד העובדה שהם מיועדים לשימוש בעל דירה מסוים, יש בהם תרומה ציבורית בעלת ערך, ומכאן ההיגיון בתיקון שאתה מציע. כמובן שהצעה זו מחייבת איזון ראוי בין האינטרס הציבורי, כפי שהצגתי קודם, לבין זכויות הקניין של כלל בעלי הדירות בבית המשותף. לפיכך, הממשלה החליטה לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בתיאום עם משרדי המשפטים והתקשורת, על מנת להבטיח שבאמת המנגנון הסופי שייקבע כאן יהיה מנגנון ראוי. אני שב ומברך אותך על ההצעה הזאת ומבקש מהכנסת,

לתמוך בה בקריאה הטרומית.

תודה רבה לשר המשפטים. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנא תפסו את מקומותיכם. אנחנו מצביעים על הצעת חוק המקרקעין (תיקון, מתקן של חובב רדיו בבתים משותפים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלי דלל וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (תיקון, מתקן של חובב רדיו בבתים משותפים), התשפ"ג 2023, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. אם כן, בעד, 27, אין נגד, אין נמנעים, נוכח אחד. אני קובע כי הצעת החוק עברה והיא תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להמשך עבודה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו עוברים להצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, הצבעה של אזרחים המשרתים שירות לאומי-אזרחי בחוץ לארץ), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת אוהד טל, בבקשה. לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מדינת ישראל היא כידוע מדינת הלאום של העם היהודי. לפי חוק-יסוד הלאום, על המדינה לפעול בתפוצות לשימור הזיקה של המדינה לבני העם היהודי וכן לפעול לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות. בכל שנה יוצאים כ-100 מתנדבי שירות לאומי-אזרחי לשנת התנדבות בקהילות היהודיות בתפוצות על מנת לקדם בדיוק את המטרות הללו. בנות השירות פועלות במסירות אדירה בקרב קהילות יהודיות בבתי הספר, בתנועות הנוער, במרכזים היהודיים, כדי לחזק את הקשר בין הקהילות למדינת ישראל וכן כדי לחזק את הזיקה למורשת העם היהודי. על פי החוק הקיים, בבחירות לכנסת רשאים נציגי המדינה אשר נשלחו בשמה לחו"ל להצביע בקלפי מיוחדת שמוצבת בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל. לעומת זאת, אזרחים השוהים בחו"ל במסגרת שירות לאומי-אזרחי אינם רשאים כיום להצביע בקלפיות הללו, והם לא יכולים לממש את זכות הבחירה שעומדת להם כאזרחי מדינת ישראל. מטרת הצעת החוק המונחת בפניכם היום היא לתקן את העיוות הזה, להכיר במתנדבי השירות הלאומי-אזרחי היוצאים בשם המדינה למשימתם ולאפשר גם להם לממש את זכותם האזרחית והדמוקרטית. החוק הזה מהווה מהלך משלים לצעדים נוספים שאנחנו מקדמים בימים האלו על מנת להגביר את ההכרה וההוקרה למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, כמו גם לשאר השליחים הציונים היוצאים למשימה הגדולה והחשובה הזאת ופועלים במסירות נפש כדי לשרת את העם היהודי ואת מדינת ישראל. אני מבקש מכם, חברי הכנסת, לאשר את ההצעה.

לחבר הכנסת טל.

בשם הממשלה, שר התקשורת חבר הכנסת שלמה קרעי. למה את אומרת שהם נגד? לא, כי יש להם אינטרס, לרשותך עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אוהד טל, אני חושב שהתיקון שהצגת כאן הוא תיקון מאוד חשוב. אנשים שיוצאים בשם המדינה צריכים לקבל זכות בחירה בנציגויות בחו"ל. אני קורא לחברי הכנסת מכל סיעות הבית לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לשר קרעי. אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון, הצבעה של אזרחים המשרתים שירות לאומי-אזרחי בחוץ לארץ), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להעביר את

לאומי-אזרחי בחוץ לארץ), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

אני קובע כי הצעת החוק עברה והיא תועבר להמשך עבודה בוועדת חוקה, חוק ומשפט. אם כך, היא תועבר לוועדת הכנסת. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, מניעת הזדהות עם ארגון טרור), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אליהו רביבו. חבר הכנסת רביבו, לרשותך עשר דקות. חבריי חברי הכנסת, נא לשמור על השקט.

בהצעת החוק הקודמת שלי ביקשת ממני לקצר ושאני אקבל על זה תוספת בפעם הבאה. יש לי עשר דקות, אדוני היושב-ראש,

שמונה דקות מפעם ראשונה, שתי דקות שמירב בן ארי הבטיחה לי. אני עומד על 20, נתתי לך עוד 20 שניות. אה, גם אתה נותן לי? חבר הכנסת רביבו, לרשותך עשר דקות, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, נא להיות בשקט.

אדוני יושב-ראש הישיבה, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, בשנת 2016 כנסת ישראל חוקקה את חוק המאבק בטרור, והיא עשתה בכך מהלך גדול. עוד לפני שיורדים לפרטי-הפרטים, היא קודם כול הצליחה להוכיח שניתן להעביר ברוב גדול הצעת חוק שקובעת ענישה מחמירה למחבלים ולחברים בארגוני טרור. הכנסת הוכיחה אז שבכל הנוגע למאבק בטרור, באמת שאין הבדל בין ימין לשמאל, בין קואליציה לאופוזיציה, והלוואי שגם בין יהודים ללא יהודים. יש קונסנזוס, והקונסנזוס הוא שמול הטרור צריך להילחם בחומרה יתרה, גם בזירה המשפטית. אבל לצערנו, אדוני היושב-ראש, הטרור לא מפסיק לרגע לנסות ולשכלל את עצמו. הרי הטרור בדרך כלל ניזון מאידיאולוגיות קיצוניות שמעודדות ומצדיקות אותו. בשנים האחרונות, עם התפתחות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, אותן אידיאולוגיות קיצוניות מוצאות דרכים קלות ונגישות יותר להיות מופצות לציבורים רחבים. כדמוקרטיה מתגוננת מדינת ישראל חייבת לבחון כל הזמן את הדרכים העומדות לרשותה על מנת להתמודד עם האתגרים המשתנים תדיר שהטרור מציב בפניה. התמודדות זו נדרשת לא רק כדי למנוע מעשי טרור אלא גם את זה שעלול לבוא כנגזרת של קודמו, מה שנקרא "חקיינים". הלוא אנחנו רואים שהרבה פעמים לאחר אירוע טרור ישנם גילויי שמחה שבהם מבטאים אהדה למחבלים, משבחים אותם, מניפים דגלים של ארגוני טרור, קוראים לבצע מעשי טרור נוספים ובאופן כללי מסיתים להשמדת מדינת ישראל על יושביה. הצעת החוק המונחת בפניכם עושה בדיוק את הנ"ל, היא מציעה לדייק את דרכי ההתמודדות במאבק בטרור לנוכח ההתפתחויות המדוברות. סעיף 24(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו 2016, סעיף שכותרתו "גילוי הזדהות עם ארגוני טרור והסתה לטרור", קובע כי "העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה,

הצגה או פרסום של סמל או הצגה, השמעה או פרסום של סיסמה או המנון, באחד מאלה,

מאסר שלוש שנים". אז מגיע הפירוט מה זה בדיוק אחד מאלה. פסקה 1 קובעת שבאחד מאלה הכוונה בפומבי, בכוונה להזדהות עם ארגון הטרור, פסקה 2 קובעת שבאחד מאלה הכוונה שבנסיבות שבהן יש אפשרות ממשית שהדבר יביא לביצוע מעשה טרור או עבירה לפי סעיף 22, 23, 25 או 29 לחוק. אלו סעיפים שעוסקים בחברות בארגון טרור וגיוס חברים, במתן שירות או העמדת אמצעים לארגון טרור, במתן אמצעים לביצוע מעשה טרור ובאימונים או הדרכה למטרות טרור. הצעת החוק שאני מציג כעת בפניכם מתקנת את סעיף 24 לחוק המאבק בטרור באופן כזה שהיא קודם כול מוחקת את המילים "באחד מאלה", ומכאן שגם מוחקת את פסקאות 1 ו-2. אני מקצר ומתחשב בכם. כאמור, המצב החוקי כיום בהקשר זה אינו מספק, והצעת החוק הנדונה, אשר מתקנת את חוק המאבק בטרור, באה לתת מענה מספק. מי שמעז להזדהות עם ארגון טרור, שידע שעצם ההזדהות שלו מהווה עבירה פלילית. לא צריך להוכיח שבאמת עשית זאת במטרה להזדהות עם ארגון הטרור ולא צריך להוכיח שיש בהזדהות הזאת משום אפשרות ממשית לביצוע מעשה טרור. חברים, מי שמזדהה עם ארגון טרור הוא טרוריסט, טרוריסטי.

כך יש להתייחס אליו, עוצמה יהודית. מה יש לך, על כל המשתמע מכך. אני אשמח להשיב לך. אם יש לך מה להגיב, אני אשמח להשיב לך. לאור כל זאת, אני מבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת, ומי ייתן שגם חברינו מהאופוזיציה, יהודים כערבים, יתמכו ויראו שהם יודעים לקדש את קדושת החיים לפני מלחמות לא ענייניות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת רביבו.

בשם הממשלה, חבר הכנסת יריב לוין, שר המשפטים. רביבו, זה לא יפה שאתה מדבר, לא נמצאים פה. אתה יודע מה? בוא תוכיח לי שצדקתי ופניתי, קדושת החיים. חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת טיבי, אנא אפשרו לשר המשפטים להגיב על ההצעה.

אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת רביבו, שוב ברכות על עוד חוק שאתה מביא כדי לחזק את היכולת שלנו להיאבק בטרור ולחזק את המשילות ואת הביטחון האישי. באמת יישר כוח. נדמה לי שאתה גם נימקת את ההצעה בצורה הכי טובה שאפשר. אני רק אעיר, אדוני השר, מחילה. הנימוק שלי היה הרבה יותר מפורט, רק התחשבתי כן,

אני עדיין אומר, אני חושב שהדברים היו בהירים וברורים. אני רק רוצה שתי הערות קטנות: האחת, אכן לציין שההתפתחות הטכנולוגית והרשתות החברתיות מאפשרות הפצה של תוכני טרור בקלות רבה יותר, ולכן יש אכן צורך במציאת דרכים מתאימות להתמודד עם התופעה הזאת,

גם באמצעות הרחבת העבירה הפלילית כפי שאתה מציע, ההערה השנייה היא שיש כבר הצעת חוק בוועדת החוקה,

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, הזדהות עם מבצע עבירת טרור מסוג המתה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת צבי סוכות. מאחר שהנושא של שתי ההצעות האלה הוא בסך הכול קרוב, ההחלטה הייתה לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת רביבו בקריאה הטרומית על מנת שהיא תמוזג בסופו של התהליך עם הצעת החוק של חבר הכנסת סוכות, על פי ההתניות שנקבעו בשעתו ביחס להצעת החוק של חבר הכנסת סוכות. כך אפשר יהיה לקדם, בהסכמת משרדי המשפטים והביטחון הלאומי, את הצעת החוק הזאת, ולהביא אותה בצוותא חדא עם הצעת החוק של חבר הכנסת סוכות לקו הגמר. אני מבין שהתנאים מקובלים. אני מבקש,

מהכנסת לתמוך בהצעה חשובה זו בקריאה הטרומית.

תודה לשר המשפטים יריב לוין. ביקש להתנגד חבר הכנסת עופר כסיף. לרשותך שלוש דקות.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, ערבים מדווחים שיהודים שמחים עקרו 120 גפנים סמוך לקריית ארבע וריססו כתובת נקמה. גורם בכיר מוסר: "ויין ישמח לבב אנוש". ההודעה הזאת נשלחה אתמול בבוקר בקבוצת הווטסאפ "חדשות הגבעות", קבוצה שבה מופצים חדשות לבקרים עדכונים ודברי שבח למעשי טרור לאומני של מתנחלים כנגד פלסטינים. אך טרור המתנחלים לא נעצר בשטחים הכבושים וחודר גם לתוך מדינת ישראל הריבונית וכנגד האזרחים הפלסטינים. ביום שני האחרון הציתו טרוריסטים מתנחבלים רכבים באבו גוש. ב"חדשות הגבעות" מיהרו לדווח: יהודים שמחים לא שותקים. הצעת החוק הזאת לא תחול על ערוץ הטרור של "חדשות הגבעות", כפי שלא תחול על חברי חוליות הטרור שפורעות, שורפות, הורסות ואף רוצחות פלסטינים חפים מפשע. הלוא לא על מאבק בטרור מדובר ולא על הגדרה ביטחונית אובייקטיבית, אלא על כלי דיכוי פוליטי כנגד העם הפלסטיני הנאבק על חירותו וכנגד שוחרי הדמוקרטיה, מתנגדי הכיבוש, גם בתוך ישראל. האם נעצרו כבר שורפי הכפר חווארה? האם מציתי הבתים בתורמוס עיא נחקרו במשטרה? האם הוגשו כתבי אישום כנגד המסיתים שקראו לפרוע בפלסטינים, חלקם יושבים בבית הזה? בוודאי שלא. מפני שטרור המתנחבלים הוא כלי שרת בידי הממשלה, שדוחפת להעמקת הכיבוש והרצחנות, ובידי קואליציית דמים שעבורה ערבי טוב הוא ערבי סוג מת. נלסון מנדלה, שאתמול צוין היום הבין-לאומי לזכרו, היה כלוא במשך 27 שנים בדרום אפריקה של משטר האפרטהייד באשמת טרור וביצוע פעולות חבלניות. מנדלה, שדגל בראשית דרכו במאבק בלתי אלים, פנה לאימונים צבאיים בשל החרפת הדיכוי של משטר העליונות הגזענית הלבן. אגב, מי ששימש מפקד הזרוע הצבאית של ה-ANC, של הקונגרס הלאומי אפריקאי, הזרוע שנקראה "חנית האומה", אומקונטו וו סיזווה, היה יוס'ל משה'ל ג'ו סלובו, שנולד למשפחה חב"דניקית בליטא, התפכח והפך למנהיג המפלגה הקומוניסטית של דרום אפריקה. כשם שמנדלה וחבריו מוכרים היום כלוחמי חופש וצדק ומדכאיהם ורודפיהם מוקעים כפושעים, כך ההיסטוריה תשפוט גם את הכובשים ואת מתנגדיהם. נא לסיים. את הכובשים והרודפים, מחוקקי חוקי הטרור, היא תזכור כפושעים, את הנרדפים והמורשעים, בגין חוקי ההבל האלה, היא תנציח כלוחמי חופש. תודה רבה. חבר הכנסת רביבי, אתה מעוניין להגיב? אני רוצה להגיב. כן, אל תוותר. רביבו, שלוש דקות. רביבו, לא פחות משלוש דקות. רביבו, תן את זה בכל הכוח שאתה יודע. לרשותך שלוש דקות. בחלוף היממות שאנחנו כאן, אני שואל את עצמי אם זה חלום או הזיה. לא האמנתי שאי פעם אני אציע, לא יודע איך להגדיר אותו, שאני אציע לו הצעה. אני מציע לך הצעה. לבושתנו, אתה מייצג בכנסת ישראל, אתה חבר כנסת ואתה חלק מהעם הקדוש הזה שנקרא יהודים, לבושתנו ולצרתנו. מה שנקרא, ערב רב. אני רוצה להציע לך הצעה, אני רוצה להציע לך הצעה. אתה מדבר, חבר כנסת בושה, שחור, הוא לא כסיף. אני רוצה להציע לך הצעה. אני רוצה להצטרף איתך לגינויים. בוא תצטרף להצעת החוק שלי. אני לא מצטרף לגזענים, עלוב. תתבייש. אנחנו צריכים להתבייש שאחד כזה הוא חלק מחברי הכנסת. עליבות. בושה. תתבייש בגזענות, חבר הכנסת כהן, נא לתת לחבר הכנסת להשלים. יש גבול. בדברי ההסבר קיצרתי גם משום רצון להימנע מגזל שינה, אדוני היושב-ראש, וגם משום שהנחתי שיש הצעות חוק, חכה רגע, השר קרעי. שחייבות להיות בקונסנזוס.

חבר הכנסת רביבו מנסה להשלים את דבריו. בחר ה' מכל העמים.

מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, השר קרעי, אני רוצה לתת לחבר הכנסת רביבו להשלים את דבריו. מאיפה בא האסלאם? האסלאם מאצלנו. חבר הכנסת כהן,

הנחתי שיש מעט מאוד הצעות חוק שלגביהן באמת אין חילוק בין אופוזיציה לקואליציה. כך הנחתי. אומנם, מכובדיי, בסדר, הוא חדש. אומנם זה לא פונה לדבר ההוא. היום חל יום הילולתו של אהרן הכהן הגדול. היה ידוע שהוא היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. חבר הכנסת אלמוג כהן וסגן השר אבי מעוז, ידוע שאנחנו בתשעה ימים מאוד מאוד מורכבים צריכים להרבות באהבת חינם. אני מבקש מכם, תהיו יצירתיים ותסייעו לי. איך מול הדבר הזה אפשר להתנהג באהבת חינם?

איך? ביזיון, בושה. כבוד לי, אני מזמין אותך לבוא לבצע בדיקת דנ"א. אני מודיע לך שיתגלה שאתה לא חלק מהעם שלנו. תתבייש. תתבייש. אוי אוי אוי, העם שלך. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אתה דיברת, אני אגיד לך איזה סורה, חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת כהן אתה מפריע להמשך ההתנהלות. חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. העם הקדוש, העם הנבחר. חבר הכנסת אלמוג כהן. אנחנו מבקשים לעבור להצבעה בקריאה ראשונה. אני מבין.

חבר הכנסת טיבי, אנחנו רוצים לעבור להצבעה. להתנצל על זה? מה לעשות, חבר הכנסת אלמוג כהן,

יש הצבעה עכשיו. מי

חבר הכנסת טייב, ההנמקה תהיה מהמקום. אתה מוזמן לתפוס את מקומך. נא להפעיל את המיקרופון. לרשותך דקה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, במשך שנים רבות האומנים והמבצעים, זמרים, חזנים,

בדרנים ורקדנים, מדובבים ורקדנים, אינם מקבלים תשלום ראוי עבור השימוש שעושים בקולם, בכישוריהם ובצילומיהם, ולעיתים גם לא מקבלים תשלום כלל. הצעת החוק המובאת בפניכם היום באה לשים סוף למצב שנמשך זה עשרות שנים, ולוודא קיום ראוי לאומני ישראל כולם, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים,

ימניים ושמאלנים. לא עוד מצב שבו אמן ותיק לא מקבל תשלום עבור שימוש בקולו ובפניו רק בגלל שהוא הופיע לפני שנת 1984. זה מצב אבסורדי ומקומם שבו דווקא האומנים הוותיקים, שזקוקים יותר לכספי התמלוגים, אלו שכספי התמלוגים מהווים הלכה למעשה את הפנסיה שלהם, עומדים מול שוקת שבורה. נא לסיים. בעצם הם מאבדים את פרנסתם. אדוני היושב-ראש, לא עוד מצב שבו גופי ענק מגלגלים עשרות מיליארדי שקלים, לוקחים את ביצועי האומנים, את קולם ואת כישרונם ומעלים אותם לשירותי האינטרנט בכל רחבי העולם, והאומן הישראלי שוב עומד מקופח מול שוקת שבורה. אדוני היושב-ראש, ברצוני לברך את ועדת השרים לחקיקה, בפרט את שר המשפטים יריב לוין ושר התקשורת שלמה קרעי, על זה שהם הסכימו להעביר את הצעת החוק החשובה הזאת בקריאה טרומית, ובעזרת השם ביחד נקדם את זה עם הצעה ממשלתית שתבוא בהמשך.

תודה רבה. ישיב, בשם הממשלה, שר המשפטים יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השר, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת טייב, תודה רבה על הבאת הצעת החוק הזאת, שבאמת באה לעשות צדק עם המבצעים, עם האומנים.

כל הגורמים שעוסקים בתחום הזה נמצאים כל הזמן תחת בעיות מאוד קשות: גם להתפרנס בכבוד, גם להיות במצב שהזכויות שלהם יהיו מוגנות כמו שצריך.

צריך לומר שיש לנו אתגר עצום עכשיו עם הכניסה של ה-AI לתוך כל העולמות האלה. אני יכול לומר שאני עוסק גם בנושא הזה. בכל אופן, הצעת החוק שלך באה לטפל לפחות בחלק מכל הסוגיה המורכבת והחשובה הזאת, ליצור איזו סימטריה והרמוניה חקיקתית בתחום הזה, באמת, כפי שאמרת היטב, לחזק את מעמדתו, חשיבותו ומרכזיותו של האמן המבצע בעידן הטכנולוגיה המודרני. הדבר הזה הוא בהחלט חשוב. האומן בהרבה מאוד מקרים הוא הגורם העיקרי להצלחה המסחרית של היצירה המוגמרת. הוא גם הרבה פעמים הכוח המניע של התעשייה המסחרית של היצירות האלה. אני חושב שאנחנו בהחלט צריכים למצוא את הדרך להגן על אותם אומנים.

הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי המשפטים, התקשורת והאוצר. צריך לומר, יש כאן מלאכה מורכבת. המלאכה היא לא כל כך פשוטה, אבל אני בטוח שאתה תוביל את העניין בנחישות, במקצועיות, ונצליח להביא את הנושא החשוב הזה לידי גמר.

אני כמובן מבקש מהכנסת לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית.

תודה לשר המשפטים יריב לוין. ביקש להגיב על ההצעה חבר הכנסת אחמד טיבי, תיקון, להתנגד להצעה. נציגים. תן לנו הצעה לפריד אל-אטרש. חבר הכנסת אלמוג כהן,

אתה כבר בקריאה ראשונה. תפנק אותי בשנייה, אדוני היושב-ראש. אני לקראת קיזוז.

בבקשה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, הנאום שנשא חבר הכנסת עופר כסיף, אולי לא אהבתם אותו,

הוא מלא עובדות, ובעיקר עובדות היסטוריות. עופר כסיף, שהוא מרצה לפילוסופיה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית, במכללת ספיר, יכול ללמד הרבה מאוד ח"כים גם היסטוריה, גם עמידה על שלו. אני נדהמתי מהטיעון של חבר הכנסת רביבו לחברי עופר כסיף, שאמר לו: צריך לבדוק את הדנ"א שלך, כי כנראה אתה לא מהעם שלנו. זה טיעון של גזענות ביולוגית. גזענות ביולוגית הייתה לפני 80 שנה באירופה. מה, הוא גזען על יהודים? חבר הכנסת כהן.

כדאי ללמוד את ההיסטוריה היהודית.

אני רוצה לרענן את זיכרונו של חבר הכנסת רביבו. אם עופר כסיף, לפי הבדיקה הנטענת, טוב שנכנסת, חבר הכנסת רביבו. אתה החזרת אותי. הטענה של בדיקת דנ"א כשייכות לעם שלך, ושללת את זה מעופר כסיף, שהוא יהודי בדעות שונות ממך, והוא ענה, הוא לא יהודי. מה פתאום?

וההיסטוריה תשפוט אתכם כיהודים, גם אתם וגם הוא. הוא יהיה בצד הנכון של ההיסטוריה. אבל היות שניסית להוציא אותו ממה שהוא, מהעם שלך, לפי בדיקת דנ"א, כך חשבו לפני 80 שנה באירופה על גזענות ביולוגית. כדאי שתלמד שיעור בהיסטוריה יהודית. אבל אני רוצה להגיד לך מי כן בעם שלך, ואתה לא כעסת עליהם, ואתה לא תדבר: גולדשטיין הוא מהעם שלך, יגאל עמיר הוא מהעם שלך, עמי פופר הוא מהעם שלך, וגם איתמר בן גביר מהעם שלך. תודה רבה. שנזכיר לך מי האנשים שהם מהעם שלך?

חבר הכנסת טייב, אתה מעוניין להגיב על הדברים?

אם אתה מעוניין, נא לגשת לכאן. לרשותך שלוש דקות, זה הזמן שלך. אני שמח לראות שבשעה הזו יש הרבה כוחות כאן באולם.

לא, אני אהיה קצר. חבר הכנסת אחמד טיבי, חשבתי שאתה בא להתייחס לעצם ההצעה, ושתבוא, תברך על הביצועים של אום כולתום ועוד, אבל לצערי, בחרת להתייחס לדברים אחרים.

כשאני הייתי בישיבה, ראש הישיבה, כשהיינו מפריעים לו באמצע השיעור, הוא היה אומר: עד עכשיו לא אמרת כלום, עכשיו התחלת לדבר שטויות. חבריי חברי הכנסת, אני קורא לכם להצביע בעד החוק.

אחמד טיבי התייחס לדברים יותר חשובים,

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון, הרחבת היקף הזכויות), התשפ"ג 2023, גם את באה עם ז'קט היום?

של חברי הכנסת יוסף טייב, יונתן מישרקי וצגה מלקו. אנחנו עוברים להצבעה. אנא תפסו מקומותיכם.

להעביר את הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון, הרחבת היקף הזכויות),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 23, אין נגד,

אני קובע כי הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים עברה, והיא תעבור לוועדת הכלכלה להמשך טיפול. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום, הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הרחבת שלילת האפוטרופסות הטבעית והגבלת מימוש זכות

אני רק מבקש לא להשתמש בתפקיד שלך באיום על אלמוג.

חברי הכנסת, זו הצעת חוק מאוד מאוד חשובה, שדנה לא אחת בדיני נפשות, והיא המשך ישיר לתיקון שנעשה כאן בכנסת לפני כשנתיים, בהובלה של חבר הכנסת עודד פורר וחבר הכנסת גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, אשר שינו את נושא האפוטרופסות כאשר מדובר בהורה שרצח או ניסה לרצוח בן זוג או בת זוג. הצעת החוק שלפניי מתחילה בכך ששירה איסקוב, אישה אמיצה שכולנו מכירים, מגיעה ללשכתי לפני כמה חודשים ומספרת לי מצב אבסורדי, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבל שזה לא מעניין אתכם, חברים. אדוני השר, אני מבקשת שיהיה שקט. בואו נכבד רגע את החוק. השעה גם ככה מאוחרת וקשה, ולי אישית קשה להתרכז כשיש רעש. אני מספרת שהצעת החוק הזאת מתחילה כאשר שירה איסקוב, אישה אמיצה מאוד, שורדת אלימות קשה מאוד, שכולנו מכירים אותה, מגיע ללשכתי, ומספרת לי שהיא נמצאת בסיטואציה קשה מאוד ואבסורדית, שבה העבריין המורשע שניסה לרצוח אותה, אביעד משה, דורש לראות על פי הזכות ההורית שלו את הילד, שגם הוא חווה התעללות חמורה ואלימות חמורה, שראה את כל מה שהתרחש בבית, ילד פעוט, שהיום נמצא בטיפולים.

ואנחנו יודעים עד כמה מסירות יש לשירה עבורו, שגם היא השתקמה על אף הקושי הרב. והבן אדם הזה, העבריין הזה, האלים, מנסה לשלוט בה מרחוק באמצעות הילד והזכות ההורית שלו. ונוצר מצב אבסורדי שלמרות שתיקנו את חוק האפוטרופסות, שבאמת האפוטרופסות נשללה ממנו במצבים של רצח וניסיון רצח, המצב שבו הורה יכול לבוא ולומר: הזכות ההורית שלי, ויש לי זכות לראות את הילד, ולצערי, גם במצבים שהיה הורה שאפילו אנס את ילדו. אנחנו מגיעים, מרחיקים לכת. לכן הצעת החוק הזאת באה ואומרת שלא יכול להיות מצב שהזכות ההורית תהיה מוחלטת, אדוני היושב-ראש. היא לא יכולה להיות מוחלטת וללכת נגד טובת הילד. האינטרס הראשוני חייב להיות האינטרס של טובת הילד, בטח במצבים קיצוניים שבהם הילד חווה התעללות. וכאשר מכים את אימו או מנסים לרצוח אותה או רצחו את אימא שלו זה לחלוטין התעללות שמשנה את כל אורחות חייו, צלקות שהן לכל החיים. הרבה פעמים הקורבנות השקופים זה הילדים לאימהות שנרצחו, הילדים שנשארים יתומים, או אימהות שחוו ניסיונות רצח. אנחנו באים לתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הרחבת שלילת האפוטרופסות הטבעית והגבלת מימוש זכות הורות עבור מורשעים בעבירות אלימות במשפחה), וגם להוסיף בשלילת האפוטרופסות שיהיו מצבים של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329, שבהם ההורה, תישלל ממנו האפוטרופסות. במצב דברים שכזה, אני חושבת שבשנתיים האחרונות עשינו מהפך בנושא הזה, והכנסת יכולה לומר שאפו לעצמה, כבוד לעצמה שהיא רואה את הילדים המסכנים האלה, שהרבה פעמים אנחנו כמדינה לא רואים אותם, לא רואים את ילדי הנרצחות, שלא לדבר על זה שהרבה מאוד מהזכויות עדיין נשארו בידי הרוצחים, כמו הדירה המשותפת, שעל זה אנחנו נאבקים, גם עאידה מכירה את זה,

גם את מכירה את זה. זה פשוט אבסורדי, גבר שרצח את אשתו ועוד נהנה מהרכוש המשותף שלו. ועל כן אני רואה אני רוצה להודות גם לחברי הכנסת המציעים יחד איתי, שזה הובא לכאן, בין היתר חברי כנסת מהקואליציה, שהם קידמו איתי מולך, אדוני שר המשפטים. אני רוצה להודות לכם שהעברתם את זה בוועדת שרים לענייני חקיקה, ובין היתר לחברת הכנסת קטי קטרין שטרית, שקידמה את זה יחד איתי, להודות כמובן לשירה איסקוב, שבשעה הזאת לא יכלה להגיע לכאן, וגם לעו"ד מיקי רויטמן, שיחד איתה, היא הייתה שותפה לחוק, שירה איסקוב? שירה איסקוב באה עם הצעת החוק, יחד עם עו"ד מיקי רויטמן, ברגע שהיא הבינה שהסיטואציה שלה אינה יכולה להיות מתוקנת רק עבורה, אלא עבור כלל מי שסובלות מהסיטואציה הזאת. אני רוצה להודות להן, ואני חושבת שזה מדגים שכמה שאנחנו נהיה קשובים לשטח, לאנשים,

כן, אדוני חבר הכנסת יעקב אשר. הוא לא שמע מספיק על החוק, הוא רוצה לשמוע עוד קצת. זהו, אני מסיימת. לבקשת חברת הכנסת מירב בן ארי, שהולכת להישאר פה עוד שעות, באמת אנחנו משתדלים לצמצם, ואני אפילו סטיתי מהניירות, ואני אשאיר כמה דקות שאני לא מדברת. רק לסכם ולומר שאני מודה גם לקואליציה, שתומכת בנושא הזה. זה מוכיח לנו שיש עניינים שאנחנו יודעים להתעלות מעל הוויכוחים ומעל האינטריגות הפוליטיות והיום-יומיות. אז תודה רבה, ואני מבקשת מכולם להצביע בעד. תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו.

בשם הממשלה, חבר הכנסת יריב לוין, שר המשפטים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזו של חברות הכנסת פנינה תמנו וקטי שטרית, בהחלט ראויות להערכה על הצעה שנוגעת באמת בנושא כאוב, בנושא חשוב, וצריך לומר שוב, למען האמת, גם בנושא די מורכב. אני לא איכנס כאן לכל פרטי התשובה, אבל אני אנסה לומר בקצרה כך: הצעת החוק הזו מבקשת להרחיב את סעיף 27א(א), ולשלול אפוטרופסות מהורה גם במקרה של הרשעה בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329 לחוק העונשין כלפי ההורה האחר או אחד מילדיו. בנוסף, מבוקש בהצעת החוק להרחיב את ההסדר הקיים כיום כך שהורה שהורשע בעבירת רצח או ניסיון לרצח שביצע כלפי ההורה האחר או כלפי אחד מילדיו, לא יהיה זכאי לכל זכות כהורה על ילדיו נוסף לשלילת אפוטרופסותו. סעיף 27א(א) נותן מענה למקרה קיצון בעבירות חמורות, שכן הוא שולל אפוטרופסות הורה ללא הליך משפטי. אף שככלל דרך המלך היא בחינת כל מקרה לגופו ובדיקת טובת הילד בנסיבות מקרה מסוים, בהחלט יש מקום לתמוך בהרחבה של הסדר זה לעבירת חבלה בכוונה מחמירה, בהיותה עבירת האלימות החמורה יותר מלבד עבירות הרצח וניסיון לרצח, שכבר כלולות בהסדר.

בחלק השני של הצעת החוק, שמבקש לשלול מהורה שהורשע בעבירת רצח או ניסיון לרצח שביצע כלפי ההורה האחר או כלפי אחד מילדיו כל זכות כהורה, החלק הזה מעלה קשיים משמעותיים. סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מפרט את הזכויות והחובות ההוריות אשר נשללות, ולכן לא כל כך ברור מה הצעת החוק מבקשת להוסיף על כך. יש לציין כי מאחר שהיה צורך והיה רצון להמשיך להטיל על ההורה שאפוטרופסותו נשללה חובת מזונות, היא הוחרגה באופן מפורש בסעיף. התייחסות לזכויות ההורה באופן נפרד משלילת האפוטרופסות עלולה ליצור הסדרים שליליים ביחס לעבירות האחרות שאין הוא מתייחס אליהן. במידה שישנם קשיים מסוימים שונים שעולים בהקשר של מעמדו של ההורה שנשללה אפוטרופסותו בהליכים שונים הנוגעים לילדיו, בהחלט אפשר יהיה לבחון את הדבר הזה תוך כדי הליכי החקיקה, ואם יהיה צורך לבוא בדברים, ולנסות לראות אם אפשר לתת איזשהו פתרון נקודתי במקום שזה נדרש. לאור האמור לעיל, עמדת הממשלה היא לתמוך בקריאה הטרומית בחלק הראשון של הצעת החוק, ללא החלק השני, של שלילת הזכויות ההוריות, וזאת כמובן בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמה של משרדי המשפטים, הרווחה והביטחון החברתי. מאחר שאני מבין שהדבר הזה מוסכם, אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית. תודה לשר המשפטים. אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הרחבת השלילה), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי הכנסת, הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, הרחבת שלילת האפוטרופסות הטבעית והגבלת מימוש זכות הורות עבור מורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה,

בעד, 24, אין נגד, אין נמנעים, אין נוכחים.

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשפ"ג 2023, עברה והיא תועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ופוטרת מאחריות פלילית שוטרים וחיילים המגינים על בסיסי צה"ל. תודה רבה. תודה רבה. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק העונשין, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן. לרשותך דקה מהצד, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מבקשת להפריע לאלמוג כמו שהוא הפריע לי,

שלא ענית לי, שסיננת אותי פעמיים. תעצור את השעון. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזו היא חשובה מאוד, בייחוד בנושאי הבסיסים בנגב, תחנות המשטרה ושטחי האש. בתקופה האחרונה כוחות צה"ל שמתאמנים בשטחי האש נתקלים בפורעים אשר באים וגונבים תחמושת ולעיתים אף ציוד מסווג. הפתרון שלנו לבעיה הזו הוא למעשה להסיר אחריות פלילית,

כמו בכל המדינות המערביות, בנושא של פגיעה ברכוש של הצבא, גנבה או השחתה של רכוש הצבא. חשוב גם להדגיש, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, שכיום בתדרוכים של הצבא מדברים על דפ"א של גנבה, ואנחנו אפילו נתקלנו במקרים שבהם בסיס צה"ל בנבטים, שהוא בסיס רגיש מאוד, היה מושבת קרוב ל-14 שעות לאחר שאדם פרץ פנימה. לכן הצעת החוק הזו היא סופר-חשובה.

אנחנו נשמח לתמוך, בשביל כל תושבי הנגב,

גם הבדואים סובלים מזה מאוד.

תודה רבה. ישיב במשולב חבר הכנסת יריב לוין, שר המשפטים, בשם הממשלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק של חברי הכנסת קרויזר וכהן בהחלט עוסקת בתופעה קשה, חמורה, רחבת היקף, של גנבת אמל"ח מבסיסי צה"ל והיעדר יכולת מספקת להתמודד עם התופעה הזו. צריך להבין שאמל"ח שנגנב מוצא את דרכו למשפחות פשע, לפעמים לארגוני טרור, ובסופו של דבר נשק נגנב לא כדי שמישהו יתלה אותו בסלון לראווה אלא כדי לעשות בו אחר כך שימוש. הדבר הזה כמובן בסופו של עניין גובה קורבנות, וגם מייצר מציאות של הצטברות של נשק בידי גורמים שאינם מורשים להחזיק בו, עם כל המשמעויות של העניין הזה. הצעות החוק האלה הן הצעות גורפות, רחבות, צריך לומר גם מורכבות, כי בסוף אנחנו רוצים ליצור מצב שלא נגיע לאיזו מציאות אחרת, גם לא של מערב פרוע וגם שלא נחשוף את החיילים שלנו ששומרים למצב שבנסיבות כאלה או אחרות הם ימצאו את עצמם אחר כך מעורבים בכל מיני הליכים, גם בארץ, ובמקרים מסוימים זה יכול אפילו להגיע גם להליכים בחו"ל, כתוצאה מהתנהלות שתיתפס כבעייתית. לכן הממשלה החליטה לתמוך בהצעות החוק בקריאה הטרומית בכפוף לתנאים הבאים: א. הצעות החוק יוחלו גם על שירות בתי הסוהר. מטבע הדברים גם שם מוחזקים נשקים, וההיגיון הוא אותו היגיון,

לאחר הקריאה הטרומית יתקיים דיון בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים ובו תהיה התייחסות גם להשלכות החוק על הדין הבין-לאומי, ומפאת השעה אני לא רוצה לפרט כאן, אבל נדמה לי שכולם מבינים שבעניין הזה צריך לפעול באמת בזהירות ובצורה נכונה. בהמשך הליכי החקיקה יתקדמו בהסכמת משרדי המשפטים, הביטחון הלאומי והביטחון, ומפאת מורכבות העניין, הצעת החוק תוחזר לוועדת השרים לחקיקה לפני הקריאה הראשונה. בכפוף לתנאים האלה, שאני מבין שהם מוסכמים, אני, אפשר רק שאלה קטנה?

לא לא. ההערה של חבר הכנסת אזולאי היא יותר מנכונה, כי אני אפתיע אותך, חבר הכנסת אזולאי, ואגיד לך שאני נאבק בתופעה הזאת כל הזמן, כי כל משרד וכל שר תראו,

אני אגיד לכם את האמת, אני עושה מאמץ מאוד גדול לקדם חקיקה פרטית של חברי הכנסת. אני חושב שבסוף זה חשוב מהרבה סיבות, אבל אני אומר אפילו את האמת, גם מהסיבה האישית, אנשים עובדים פה קשה, וראוי שהם גם יוכלו לקדם ולהביא לידי ביטוי דברים שהם מובילים. מטבע, אני חושב שמי שיבדוק יראה שוועדת שרים לחקיקה,

מעולם לא נהגה בגישה כזאת כפי שאני נהגתי, של ניסיון לקדם חקיקה פרטית בהיקף כזה משמעותי, אבל הדבר הזה מעורר הרבה קושי, ויש לי כל הזמן התמודדות לא פשוטה עם שרים ועם גורמי מקצוע במשרדים השונים שחוששים מהעניין הזה. יש מקרים, וההצעה הזו היא דוגמה טובה, שבלי התנאי הזה, לא הייתה לי פשוט שום יכולת להצליח, שיעזרו לנו בוועדות,

אני אסביר, חבר הכנסת אזולאי. לא היה לי שום סיכוי להביא את כולם להסכמה על הדבר הזה. אבל אני בהחלט יכול לומר שהדבר הזה מתבקש כמעט אוטומטית בכל חוק, וברוב המוחלט זה לא קורה. אם תבדוק את זה תראה שמספר החוקים שהבאנו היום שעברו הוא לא מבוטל, התנאי הזה היה קיים,

אולי בשניים או שלושה, אם אני זוכר נכון. אבל ההערה שלך היא בהחלט נכונה. ככלל, אני לא רוצה שהוועדה תדון פעם אחר פעם באותם חוקים, זה גם לא יעיל, זה גם מאריך את הדיונים וזה גם עומס שהוועדה עצמה לא יכולה לעבוד בו. יש מצבים שאני בוחר באופציה הזאת או כי באמת היא הכרחית או משום שזו הדרך היחידה לעזור לקדם הצעות שהן חשובות ויש מקום לעשות מאמץ לקדם אותן, וכך היה במקרה הזה. תודה רבה. תודה לשר המשפטים יריב לוין. ביקש להתנגד להצעה חבר הכנסת איימן עודה. מה יש להתנגד? חבר הכנסת כהן, נא אפשר לדובר לדבר. לרשותך שלוש דקות. בבקשה. כבוד יושב-ראש הישיבה, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, היום זה יום השנה להנצחת זכרו של נלסון מנדלה, וחשוב לי לומר לכם כמה דברים. אחד מהם, כבוד שר המשפטים יריב לוין,

נא לשמור על השקט,

שהנהגת הלבנים בדרום אפריקה לא הייתה מצדיקה את האפרטהייד ואת הרוע בגלל עליונות, אלא הייתה עוברת ממדינה למדינה ואומרת להם: אנחנו מסכנים. אנחנו לא יכולים להיות מיעוט במרחב פתוח. זה יסכן את הביטחון שלנו. זה יסכן את הביטחון שלנו. לא תורת גזע, לא לא לא. אנחנו קורבנות. האפרטהייד זה חובה בשביל לשמר את שני העמים. אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד אם הכול יהיה פתוח. אתם יודעים מתי נוסד האפרטהייד בדרום אפריקה? אתה יודע את השנה, כבוד היושב-ראש? 1948. אתה יודע מה בותה, נשיא דרום אפריקה, נציג המפלגה הלאומית, היה אומר באירופה? שדרום אפריקה היא המדינה הדמוקרטית היחידה באפריקה. אני שומע את המונח הזה פה, בכנסת. אתם יודעים שהתפיסה הייתה שוויון אבל בנפרד. אין בה שום דבר רע. לקחו את זה מהתפיסה בארצות הברית מול השחורים, להתפתח בנפרד, שם זה היה להתפתח בנפרד. אנחנו לא רעים, אנחנו לא נגדם, אבל רק כך אפשר להתפתח. אבל בעצם בכל מקום הייתה אפליה קשה, ואם תרצו את זה, שאלוהים הוריש להם את דרום אפריקה. תחושת דז'ה וו, אני שמעתי את המונחים הללו הרבה פעמים באולם הזה. והם נאבקו נגד הבריטים במלחמת הבורים הראשונה והשנייה, עד שבדם ויזע קיבלו את המולדת שלהם. נא לסיים. אבל בסוף כולם יודעים מי המדינה היחידה שנשארה בקשר דיפלומטי עם דרום אפריקה של האפרטהייד, ישראל. מי שרוצה באמת להנציח את זכרו של נלסון מנדלה צריך להתנגד לכיבוש ולחתור לשלום ושוויון. זוהי דרכו של מנדלה. תודה רבה. חבר הכנסת קרויזר, אתה מעוניין להגיב?

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק הראשונה, של חבר הכנסת קרויזר, הצעת חוק העונשין, התשפ"ג 2023. אנא תפסו מקומותיכם.

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון,

שטחי אש, תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 13, נגד, חמישה, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה ותועבר לוועדת החוץ והביטחון. אנחנו עוברים להצבעה השנייה, על הצעת חוק העונשין, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן.

היא תעבור לוועדת הכנסת להכרעה. אנחנו עוברים להצעת החוק השנייה, להצעת חוק העונשין, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן.

ההצעה להעביר את הצעת חוק

של חברת הכנסת חוה אתי עטייה.

לרשותך עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר יריב לוין, מכובדיי כולם, חודש טוב לכולם. הצעת החוק המובאת לפניכם היא חובת נשיאת לוחית זיהוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע. לפני שאציג את ההצעה, חשוב לי להזכיר את השותף שלי להצעת החוק, חבר הכנסת יעקב אשר, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, שסייע ותרם רבות בקידום הצעת החוק. את הצעת החוק הגשתי לאחר שקיבלתי פניות מהורים מודאגים ולאחר ששמעתי באמצעי התקשורת על תאונות נוראות שקרו שבהן היו מעורבים רוכבים בכלים הללו. לעיתים התאונות הללו עלולות להפוך לגמרי את חייו של האדם ולעשותו מוגבל, ובמקרים קשים, להפוך אותו לצמח. השימוש באופניים ובקורקינטים הללו מקל את עומסי התנועה, מקצר את זמני הנסיעה וגם מפחית את זיהום האוויר.

חייבים לאפשר שימוש בטיחותי ויעיל בכלים הללו. לשם רווחת כולנו צריך להקצות לרוכבים הללו נתיבים מיוחדים בערים וגם לפקח עליהם ולאכוף על הרוכבים את חוקי התעבורה. משנת 2014 נקבעו כמה תיקונים לתקנות התעבורה, כגון גיל הרכיבה, חבישת קסדה ואיסור רכיבה על המדרכה, וגם הורחבו סמכויות האכיפה של הפיקוח העירוני. כללים אלו ואכיפתם מסוכלים במידה רבה כיוון שהכלים ברובם אינם נושאים סימן זיהוי גלוי.

הרוכב על הכלי יכול להימלט בקלות משוטר וממפקח. גם אין אפשרות לאתר את כלי הרכב הללו לאחר שנעברה בהם עבירה או לאחר שהיו מעורבים בתאונה.

הוצע בתקנות אלו לחייב את בעלי הכלים הללו לרשום את הכלי באופן מקוון, ללא צורך ברישוי שנתי, אגרות ועוד. מחקר מקיף שנערך לאחרונה הראה כי 62% מבני הנוער הרוכבים על אופניים חשמליים היו כמעט מעורבים בתאונה. נתון זה מצביע על היעדר אכיפה מוחלט ועל תרבות נהיגה מסוכנת בכלי הרכב הללו.

המחקר הציע לחייב את הרוכבים להתקין על כלי הרכב הללו לוחיות זיהוי, כדי להגביר את ההרתעה של הרוכבים מביצוע עבירות. אמצעי הזיהוי יאפשר לחברות הביטוח לספק פוליסות ביטוח תאונות אישיות וביטוח צד ג' לרוכבים הללו. ביום 4 ביולי 2023 פורסמו הנתונים הללו בדוח מבקר המדינה לשנת 2022: 3,089 היה מספר הפצועים בשנים 2018 2020 בתאונות שבהן היו מעורבים אופניים וקורקינטים חשמליים, 2,846 מן הפצועים רכבו על הכלים הללו, 55 היה מספר ההרוגים. בשל הנתונים המדאיגים הללו חשוב מאוד להביא את הצעת החוק הזאת, שעשויה לצמצם את מספר תאונות הדרכים, להציל חיים, למגר את הסכנה ולהפחית ככל האפשר את הפגיעה ברוכבים עצמם ובהולכי רגל שבקרבתם. נוכחנו לדעת כי גם על פי התיקונים לתקנות התעבורה, גם על פי המחקר שנעשה וגם על פי דוח מבקר המדינה, המסקנה היא אחת: חשוב מאוד, חובה, לשים לוחית זיהוי על הכלים הללו. בהזדמנות זו אני מודה לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים גב' מירי רגב על אישור הצעת החוק. תודה גם לך, מקלב עדיין לא הגיע? תודה גם לך, אדוני סגן השרה מר אורי מקלב. אני מודה כמובן לשר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, לולא יריב ההצעה לא הייתה מתקדמת ומאושרת. אני מודה גם ליו"ר הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, ושוב אני מודה למציע איתי, חבר הכנסת יעקב אשר. אודה לכם על אישור הצעת החוק.

תודה רבה לחברת הכנסת עטייה. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, התשפ"ג 2022, של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני. ינמק

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, מכובדי סגן השר, ההצעה הזאת היא הצעה שעברה בקדנציה הקודמת בקריאה טרומית כשהגשנו אותה, ולצערי הרב, סחבת ומשכת מצד השרה הקודמת, אני אומר את זה כאן ואמרתי את זה גם בהזדמנות אחרת, לסחוב את העניין הזה זמן מיותר, ובסופו של דבר, כשכבר היינו בתוך מערכת הבחירות, יום אחד עשו מסיבת עיתונאים של השרה ובה היא הכריזה על הפרויקט הזה של לוחיות, פייק ניוז אחד גדול מההתחלה ועד הסוף. את החוק שאני יזמתי אז עצרו, היא הודיעה את זה במסיבת עיתונאים במערכת הבחירות, וכמובן שלא נעשה כלום. אני שמח שחברת הכנסת עטייה באה אליי ודיברה איתי בנושא הזה. אמרתי לה: תגישי את זה, נגיש את זה ביחד, נעבוד על זה ביחד. והחשיבות הגדולה, אני אומר במילה אחת, הנתונים והכול, הקפת את הכול, אבל יש נקודה אחת: הנושא הזה של הכלים הללו, הם נראים כלים של משחקים, אופניים של ילדים כביכול, של תינוקות. אין בזה שום דבר רשמי שנותן בסופו של דבר אחריות לבעלים של הכלים החשמליים הללו.

הנושא הזה של לוחיות הזיהוי יהיה נכון. הוא גם יגביר את ההתרעה של רוכבים מביצוע עבירות ויאפשר אכיפה יותר טובה, כי יש מספר. לא יהיה אפשר להעביר את האופניים מאחד לשני, בגלל שבסוף הלוחית היא על שם הבעלים, ואז לא ייתנו למישהו שאסור לו לנהוג, אם בגיל צעיר וכו'. זה יעזור בצמצום תופעת גנבות כלים חשמליים כאלה. מדובר כאן על רישום בפעם הראשונה וזה הכול. אין פה שום רגולציה מכבידה. הדברים האלה יגרמו לדבר אחד, יותר אכיפה, יותר אחריות של בעלי האופניים החשמליים וממילא יותר בטיחות ואחריות. כל אב שייתן לילד שלו, יבדוק ויראה שהוא נוסע עם קסדה, שהוא עושה את מה שצריך, כי יש זיהוי, יש לוחית זיהוי. אני שמח ומודה לוועדת השרים ולשר לוין, שהשתכנע מהר מאוד בחשיבות העניין. תודה רבה לכולם, ושיהיה לנו לילה

תודה לחבר הכנסת אשר. ישיב בשם הממשלה במשולב חבר הכנסת אורי מקלב, סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. לרשותך עשר דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי שר המשפטים, יושב-ראש ועדת השרים לענייני חקיקה, דנת בחוק הזה באופן מיוחד ותמכת גם בדיון הנוסף שהיה השבוע. משרד התחבורה רואה את זה כהצעה טובה. בעיקרו זה אמור להיות כלי עזר לאכיפה של נסיעות מסוכנות, פראיות ומסכנות מאוד שנעשות היום בכלים, שהם כשלעצמם הם כלים מבורכים, גורמים ודאי למניעת זיהום מהסביבה וצפיפות בדרכים, יש להם הרבה מעלות, אבל ככל שאנחנו מברכים ומעודדים שימוש בכלים הקלים האלה, אופניים חשמליים וממונעים וקורקינטים ממונעים, ככל שהם מתרבים, כך הסיכון שלהם רב. אנחנו כולנו עדים לכך שאתה יוצא מפתח הבית ובשנייה האחרונה כמעט מישהו פוגע בך, נוסעים על מדרכות שלא כחוק, מסכנים אנשים צעירים, אזרחים סתם וקשישים. אני רוצה רק להגיד ואני רוצה לציין ולחדד שהכלי הזה הוא באמת לא משחק, כפי שאמר חבר הכנסת יעקב ואשר וכפי שאמרה חברת הכנסת אתי עטייה. הוא כלי מסוכן מאוד. זה מגיע עד פגיעות אנושות ממש. זה יכול להגיע לנפילה של קשיש, נפילה, שבירה של אגן, ומי שיודע מה זה אצל אנשים מבוגרים, ואפילו לא מבוגרים מאוד: פגיעה, אשפוז, והדרך, כמה חודשים, בסופו של דבר הילדים יושבים שבעה על אותו אדם, שזה התחיל מפגיעה קטנה מאופניים חשמליים. ודאי שאנחנו עדים גם לתאונות קטלניות בכלי הזה. חבר הכנסת יעקב אשר, לא מזמן נהרג הרב אדרת מפגיעה של אופניים חשמליים בדרכו לישיבה, ללמד לימוד בישיבה. אכן, זה אדם שהכרתי אותו מקרוב, ונהרג מפגיעה של נער, או לא נער, באופניים חשמליים. אני רק רוצה באמת לחדד, היו, אורי, יש רוב.

אבל יש כאלה שלא יודעים את החשיבות של החוק הזה. חשוב לי לציין שמשרד התחבורה כבר יכול, לפי פקודת התעבורה כבר מעוגנת בחקיקה האפשרות לחייב התקנת לוחיות רישוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע, וחשוב לציין שהמשרד מקדם תקנות שיאסדרו את כל הנושא של התקנת הלוחות בפועל. אבל מתוך הכרה, מתוך הכרה למציעים, לחברת הכנסת עטייה ולחבר הכנסת יעקב אשר, וכתבו לי את זה גם בדברי התשובה, זה לא רק אני אומר את זה מעצמי, עד כדי כך אנחנו רואים את הפעילות הזאת של חברי הכנסת שניסו לקדם את זה כבר כמה שנים ורואים את החשיבות, אנחנו תומכים בהצעת החוק הזו. אני רק רוצה לחדד את ההחלטה של ועדת השרים, שהיא לא החלטה סטנדרטית, והתפתחה,

בחוק הראשון, אז התפתחה הדרך הזו שאנחנו מאשרים. משרד התחבורה לא ביקש להחזיר את זה חזרה לוועדת שרים אבל אנחנו מסכמים שזה בהסכמה, ואם משרד התחבורה יחשוב שבעיניו לא הגיעו להסכמה, הוא יבקש מוועדת השרים להחזיר את זה חזרה. אבל כל זמן, ואני מניח, שתגיעו איתו להסכמות, אז אין צורך להחזיר לוועדת שרים, ואפשר לקדם את זה אחרי הקריאה הטרומית לדיון בוועדה.

תודה רבה לסגן השר מקלב. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. אנחנו נצביע על שתי הצעות החוק. הצעת החוק הראשונה, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת נשיאת

התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, תשעה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה והיא תועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעת החוק השנייה לתיקון פקודת התעבורה, התשפ"ג 2022, של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני. הצבעה.

אדוני היושב-ראש, ראשית אפתח בשבחו של שיאן החקיקה השר מלכיאלי, שהיה שותף להצעה זו. מדינת ישראל נמצאת במשבר תחבורתי חמור ביותר. העומס בכבישים הולך וגובר. כולנו משלמים את המחיר. תפקידנו כחברי הכנסת הוא לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת לגרום ליותר ויותר אנשים להשתמש בתחבורה הציבורית, או לפחות להסיר חסמים ביורוקרטיים מיותרים שמקשים על אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית. אחד הכשלים הוא הרב-קו. הרב-קו נוצר מתוך רצון טוב לייעל את הנסיעה בתחבורה הציבורית, למנוע מהנהגים את הצורך להתעסק עם התשלום בנהיגה, אבל הוא גם הביא למצב שבו אנשים שלא משתמשים באופן קבוע בתחבורה הציבורית, לא ישתמשו בה אפילו מדי פעם. זה מביא למצב שבו אם אדם איבד את הרב-קו,

או נוסע מזדמן או תייר, לא יוכל לנסוע בתחבורה ציבורית. יש עוד יתרון בהצעת החוק, היא תמנע תמונות מביכות של תיירים שמורידים מהרכבת הקלה בירושלים או סתם אזרחים המתקשים לשלם בתחבורה ציבורית כי אין להם רב-קו. תנו להם את האופציה לשלם באשראי ותעודדו את השימוש בתחבורה הציבורית.

תודה רבה. להצעת החוק הוצמדה הצעת החוק של ואליד אלהואשלה, גם כן הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה. לרשותך דקה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצורך הזה בתיקון החוק, הוא בא על מנת לשרת את התושבים,

במיוחד כשאנחנו כל הזמן קוראים לאזרחים להשתמש בתחבורה הציבורית. ביטול התשלום במזומן והמעבר לשיטת הדיגיטציה והתשלום בכרטיס אשראי הוא מצרך חיוני, בתקופה הזאת במיוחד. ולכן אנחנו בעד זה שהתושבים כן יתחילו להשתמש גם בכרטיס אשראי. אבל אני רוצה לפנות גם לסגן שר התחבורה. בכביש 25 ו-31 בנגב שדרגו את הכביש, וזה מבורך, אבל השביתו וביטלו את כל תחנות האוטובוס שם. ולכן הפנייה שלי למשרד התחבורה היא להציב את התחנות מחדש במקומות שמשרד התחבורה הרס את התחנות שם. זו דרישה של התושבים שלנו. (אומר בערבית: הגיע הזמן שהאזרחים במדינה הזאת יוכלו להשתתף, ולשלם באמצעות כרטיס אשראי, כדי שהרשות תוכל, ) נא לסיים.

וכדי שההליכים יהיו פשוטים עבורם.) תודה. תודה רבה. ישיב במשולב על שתי הצעות החוק סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר ודאי נמצא פה. יש כאלה שמבקשים ממני להאריך בדברי התשובה, אז אני אשתדל. אני אשתדל כי אמרתי כל הזמן שמבקשים ממני להאריך בדברי התשובה, אני אשתדל לעשות לכם את זה. לא סתם נתתם לי לחכות עד השעה 02:15, אז מה אתם חושבים, אנחנו נוותר? שלוש שעות לחכות לוועדת החוקה, או ארבע שעות. חבריי חברי הכנסת, אין ספק שההצעה הזאת היא הצעה טובה מאוד. היטיבו להסביר את זה המציעים מהעמדה מן הצד, שזה בא לעודד כאלה שאינם נוסעים קבועים בתחבורה הציבורית ואין להם רב-קו, או שאבד להם הרב-קו, או נוסעים מזדמנים ותיירים, שאנחנו רוצים דווקא לעודד אותם. ולכן משרד התחבורה תומך בהצעת החוק, עם ההתניות שאני אגיד בסוף. אבל בכל אופן אני כן מוצא חובה לבוא ולהגיד, הייתי מרחיב יותר אם זו לא הייתה שעה מאוחרת, אבל בסופו של דבר, חבריי המציעים, גם היום כבר קיים פיילוט של משרד התחבורה, מי שיודע, בתל אביב. יש פיילוט של חברת דן שאנחנו עושים את זה. באופן כללי, אני רק רוצה לתת את ההסבר, שיהיה כרטיס אשראי שהוא כרטיס אשראי משלם זה לא דבר פשוט, מכיוון שאנחנו רגילים להרבה פרופילים, יש הרבה הנחות, של ילדים, של קשישים ושל נכים. כרטיס האשראי לא יודע לעשות את זה. אנחנו עובדים היום, ואני חושב שאני לוחץ על זה, עוד כשהייתי בקדנציה הקודמת כסגן שר, ועכשיו אנחנו נותנים לזה משנה תוקף, אנחנו רוצים להפוך את כרטיס הרב-קו לכרטיס משלם, שלרב-קו תהיינה כל הפונקציות שהוא יוכל לשלם, וגם לא יצטרכו להטעין אותו. הוא יהיה כרטיס אשראי.

לרב-קו גם יהיו כל הפרופילים מונחים והוא גם יוכל לשלם ולא רק להטעין, שיעשו הסכם עם חברת האשראי. אנחנו היום שואפים לכך, מכיוון שיש היום אפליקציות, Moovit ורב-פס עושות את זה, אבל מי שאין לו סמארטפונים לא יכול לעשות את זה רק ברב-קו.

ואני רק רוצה להגיד שבכפוף, כאותו מודל שעשינו בהצעת החוק הקודמת, זה אמור להיות שהמציעים מסכימים לכך שזה יהיה בתיאום ובהסכמת משרד התחבורה, ואם חס וחלילה לא נגיע להסכמות, אז משרד התחבורה יפנה לוועדת השרים לענייני חקיקה לבקש מהם שידונו בזה עוד פעם לפני שדנים בזה בקריאה ראשונה. זה מנגנון חדש שאנחנו מצאנו בוועדת שרים לחקיקה כדי לא לגרום לכך שכל פעם אנחנו מבקשים אחרי קריאה טרומית להחזיר חזרה לוועדת שרים. אז במידה שאני נותן לכם מוטיבציה להגיע להסכמות, אנחנו תומכים בהצעת החוק ואנחנו מבקשים מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזו.

תודה לסגן השר מקלב. אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, נא תפסו מקומותיכם. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית בכרטיס אשראי), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ארז מלול, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית בכרטיס אשראי), התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד 14, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה והיא תעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצבעה על החוק השני, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, 2023, של חבר הכנסת ואוליד אלהואשלה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית בכרטיס אשראי), התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 13, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה והיא תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום,

התשפ"ג 2023,

צריך לסדר לך יותר משמרות.

עבריינות ואלימות פוגעים מאוד באיכות החיים של תושבי ישראל. היעדר התמקצעות במאבק בפשיעה מהווה את אחד הגורמים העיקריים לחוסר יכולתה של מערכת אכיפת החוק ושל גורמים אחרים לתת מענה אפקטיבי לבעיית הפשיעה בישראל. מטרתו של החוק המוצע היא שיפור משמעותי של היכולת המקצועית של העוסקים בהתמודדות עם אלימות ופשיעה. תחום הקרימינולוגיה השיקומית הינו התחום המדעי העוסק באופן ממוקד ומובחן במתן מענה מקצועי לפשיעה ולעבריינות. התמודדות אפקטיבית ויעילה עם פשיעה ועבריינות והבטחת הביטחון האישי של תושבי ישראל מחייבות התמקצעות ומיומנות בתחום הרלוונטי. קרימינולוגים שיקומיים בעלי תואר ראשון, שני ושלישי בקרימינולוגיה שיקומית הם אנשים שזכו לקבל הסמכה אקדמית רלוונטית לעיסוק מקצועי בפיקוח על הפשיעה. התוכניות בקרימינולוגיה שיקומית הפועלות באוניברסיטאות ובמכללות בישראל מקנות לבוגרי התוכניות את הידע הרלוונטי הנדרש לצורך תפקודו של איש מקצוע בתחום. למרות כל המתואר לעיל ולמרות הסדרת מעמדם של הקרימינולוגים הקליניים בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, אין לקרימינולוגים השיקומיים בישראל מעמד מקצועי המאפשר להם להשתלב במערכות הארגוניות והמוסדיות העוסקות בפיקוח על הפשיעה. במצב הקיים כיום בישראל, בניגוד למקומות אחרים בעולם, הקרימינולוגים השיקומיים הם משאב יקר שהולך לאיבוד כיוון שלא נעשה בו שימוש לצורך הבטחת ביטחונו האישי של התושב. מוצע בזאת לחוקק את חוק הקרימינולוגים השיקומיים, אשר יקנה מעמד סטטוטורי לקרימינולוגים השיקומיים בישראל. מעמד כזה יאפשר להם לבטא באופן ממוסד ומערכתי את הידע האקדמי והיישומי שרכשו במסגרת לימודיהם לתואר בקרימינולוגיה שיקומית במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם. שילובם במוסדות הפורמליים והבלתי-פורמליים העוסקים במאבק בפשיעה, מינוי קרימינולוגים שיקומיים לתפקידים שונים בתחום המאבק בפשיעה, כגון קציני מבחן, ישפר מאוד את יכולותיהם המקצועיות של מוסדות אלה להיאבק בפשיעה, דבר שיגביר את ביטחונם האישי של תושבי ישראל.

מוצע להחיל את החיסיון לפי פקודת הראיות על קרימינולוגים קליניים, בדומה לחסיונות החלים על פסיכולוג מומחה ועל עובד סוציאלי. כפי שסיכמתי עם שר הרווחה, נעביר את הצעת החוק בטרומית ולאחר מכן נפעל בתיאום לקידומה. אני רוצה להודות לשר המשפטים יריב לוין ולשר הרווחה מרגי על הסיוע בהעברת החוק.

תודה לחבר הכנסת אופיר כץ. ישיב בשם הממשלה השר חיים ביטון. לרשותך עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת שהתגעגעתי אליכם. אני חושב שאחרי איך שהמציע הציג את זה אין שום צורך בהצגה נוספת. הממשלה בעד. תודה רבה. אם כך, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. נא תפסו את מקומותיכם. השר ביטון, אם היית עושה עכשיו פריימריז באולם הזה, נראה לי שהיית במקום גבוה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הקרימינולוגים השיקומיים, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אופיר כץ.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הקרימינולוגים השיקומיים, התשפ"ג 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק הקרימינולוגים השיקומיים, התשפ"ג 2023, עברה והיא תועבר להמשך דיון ועבודה לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו ממשיכים להצעת חוק הגברת

לרשותך עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, שר התקשורת, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אזרחי ישראל, תקשורת חופשית, חופש דעה, כיוון שוק הרעיונות, עזרה לאזרח הקטן לשלם פחות על ערוצי טלוויזיה ולקבל יותר אפשרויות, ארבעת אלה עומדים בבסיס הצעת החוק שאני מציג בפניכם. הגיעה העת לגוון את שוק התקשורת בישראל. הצעת החוק שאני מציג בפניכם מביאה בשורה, בשורה של גיוון, לשוק התקשורת בישראל, בשורה ל-150,000 בתי אב בישראל המחוברים לפלטפורמת עידן פלוס, בשורה גם לאלה שלא יכולים להרשות לעצמם את חבילות הכבלים, אם מסיבות כלכליות ואם מסיבות אחרות. אדוני היושב-ראש, המצב כיום אבסורדי. ערוצי התקשורת הקטנים המעוניינים להיכלל בפלטפורמה נדרשים לשלם 2 מיליון ש"ח בשנה, בשעה שקשת ורשת מקבלות מהאוצר 4.7 מיליון ש"ח ובפועל משלמות רק 1.6 מיליון ש"ח. הקטנים נאלצים לשלם יותר מהגדולים. איזה אבסורד. את האבסורד הזה אני בא לתקן, כדי שגם הערוצים הלא TV, 9, 24,

רחמנא ליצלן, ערוץ 14, יקבלו הזדמנות הוגנת להיכנס לפלטפורמה של עידן פלוס.

יונגשו לציבור חומרי הארכיון של התאגיד במחיר הגיוני של עלות שליפתם מהארכיון. בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך אותך, חברי שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, על הרפורמה המתוכננת בשוק התקשורת, רפורמה שתעביר כוח לצרכני התקשורת, אזרחי ישראל. כבר ראיתי את ניצני ההתנגדות: הרס התקשורת, השתלטות על התקשורת ועוד כל מיני כותרות פומפוזיות, וזה גם ברור למה מתנגדים, כי אם יהיה גיוון, יהיה יותר קשה להבהיל מהדיקטטורה המסוכנת עם סיסמאות על הפיכה. המחאה לא גייסה את התקשורת, התקשורת גייסה פה את המחאה. אם יהיה גיוון, יהיה קשה יותר להשמיץ את המתיישבים החלוצים ביהודה ושומרון. היטיב לתאר זאת קלמן ליבסקינד, ואני מצטט ממאמרו: "העיתונות שלנו מתחברת למתנחלים באחד משני מצבים: או כשהם נרצחים, ואז אין אפשרות להתעלם מהם, או כשהם פוגעים בפלסטיני, התקשורת הישראלית נמצאת בצד השמאלי של המפה הפוליטית. היא חשה קרובה יותר אל הפלסטינים, אין שום דרך שפויה להסביר את העובדה שעיתונאים יודעים היטב כמה גדול היקף ניסיונות הפגיעה היום-יומיים במאות אלפי אזרחים ישראלים, יודעים היטב מה עובר על משפחה שצריכה לנסוע בלילה בדרך חזרה מחתונה ולא יודעת מאיפה תבוא האבן ובמי היא תפגע, יודעים היטב מה מרגיש מי שחברים שלו נרצחו בפיגוע בחווארה וחברים אחרים בפיגוע בעלי, ולא נותנים לשום דבר מזה ביטוי בשום מקום". אם יהיה גיוון, יהיה קשה יותר לממש תוכניות כמו שראינו לפני 18 שנה, כמו הגירוש. אנחנו מזכירים את הגירוש בימים אלה בהקשר של אכיפה בררנית. האכיפה הבררנית לא יכולה להצליח ללא סיקור בררני. אני רוצה להזכיר את המינוח שאנחנו משתמשים בו וכבר הפך להיות מטבע לשון "אִתרוּג". ממה נוצר המונח אתרוג? כשראש הממשלה דאז אריאל שרון הפך משנוא התקשורת ליקיר התקשורת כשהחליט על תוכנית הגירוש. חצי שנה לפני הגירוש אמר העיתונאי אמנון אברמוביץ': "צריך לשמור על שרון כמו על אתרוג, לא רק מפני הדגלים הפוליטיים אלא גם מפני דגלים משפטיים", והם אכן שמרו עליו למען המטרה של הגירוש.

יהיה קשה יותר לתפור תיקים לראש ממשלה מהימין. מערכות האכיפה יחשבו פעמיים לפני הפעלת רוגלות, לפני שיענו עדי מדינה, לפני שירמסו זכויות של נשים מבוגרות חולות סרטן, לפני שיגישו כתבי אישום מחוררים ומפוררים. עכשיו, אדוני השר שלמה קרעי, הם מתנפלים עליך, וגם זה לא חדש. מאז ומעולם השליטה ב-90% מכלי התקשורת לא הספיקה לליברלים הדגולים. לאורך השנים פעלו לסגור כל ערוץ תקשורת ימני שאיים על מעמדם. הם סגרו את ערוץ 7, פעלו לסגירת העיתון ישראל היום, פעלו לסגור את ערוץ 20, רק לאחרונה היה ניסיון לפגוע גם בערוץ 14. צ'רצ'יל אמר פעם: "יש אנשים שהתפיסה שלהם לגבי חופש הביטוי היא שלהם מותר לומר מה שהם רוצים, אך אם מישהו מעז להתנגד להם הרי זו שערורייה". זה ההבדל בין ליברליזם לבולשביזם, ומתוך כך הצעת החוק הזו שלי, הצעה ליברלית ברוח החירות, חופש הביטוי ומגוון הדעות, ומתוך כך הרפורמה המתוכננת שלך, חברי השר קרעי. ואני מחזק אותך בדרך שלא תהיה קלה, אולם אסור לוותר. אני יודע שאתה מחויב לכך ואני מצפה מכל דמוקרט לתמוך בה בכל כוחו, ובינתיים לתמוך בהצעת החוק הזו שלי. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת קלנר. ישיב בשם הממשלה חבר הכנסת שלמה קרעי, שר התקשורת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איפה השר? מכובדי השר, ברוך הבא למשכן הכנסת. ברוך הנמצא. רק שתדע שהוא שם Waze, חברי חבר הכנסת אריאל קלנר, אני רוצה להודות לך על הצעת החוק הזו, שהיא סנונית ראשונה בעצם בתוך תוכנית התקשורת הכוללת שאנחנו מביאים. הפרק הראשון שלה יצא להערות הציבור השבוע והפרק של הרדיו יצא בעוד כשבועיים,

המטרה שלנו כאן היא להביא למגוון דעות, להביא למגוון צבעי הקשת בתקשורת, שהציבור הישראלי כולו יוכל להשתקף. ערוצים מכל מגוון הציבור, גם ערוצים מגזריים וגם הערוצים מימין ומשמאל, יוכלו להגיע לכל מקום בארץ,

שהיום מוגבלים כולם באזורי, ואם זה בטלוויזיה, שהיום בעצם ערוצים קטנים לא יכולים להגיע דרך הפלטפורמה שמגיעה למאות אלפי אנשים בישראל והערוצים הקטנים לא נמצאים עליה. לכן ההצעה שלך היא חשובה בעניין הזה. אני רוצה לסכם ולומר, עוד נדבר רבות על התוכנית בתקשורת, אבל תדעו, הם בעצם לא יודעים איך לאכול את זה. הכותרת בצוהריים בחדשות 12 הייתה: "אין פיקוח יותר על התוכן". אחרי שלוש שעות מחקו אותה, שינו: "משטר טוטליטרי, כמו במשטרים אפלים, של שליטה בתקשורת".

הם מנסים לתקוף את זה, לא משנה איך, אבל את האמת כולם מבינים. התוכנית הזו נועדה להסיר את ידיה של הממשלה מהתערבות בתוכן, לאפשר חופש, לאפשר מגוון, לאפשר לכמה שיותר קולות ודעות להישמע במרחב הספקטרום של התקשורת הישראלית, ואנחנו נקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת קלנר ואת כל התוכנית בכללותה, בעזרת השם בקרוב.

תודה לשר קרעי. אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. הצעת חוק הגברת התחרות בשוק השידורים (תיקוני חקיקה) התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אריאל קלנר,

ההצעה להעביר את הצעת חוק הגברת התחרות בשוק השידורים (תיקוני חקיקה) התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, עשרה, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגברת התחרות בשוק השידורים עברה והיא תועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום גמלת ילד נכה לאומן בעד ילד הנמצא אצלו באומנה),

של חברי הכנסת יצחק פינדרוס,

מכיוון שכולם מחכים לנאום ארוך ולפיליבסטר, כי אנחנו מחכים למשא ומתן מסוים, אני אגיד את האמת: אני מצטער שדבר כזה טריוויאלי ונורמלי צריך בכלל הצעת חוק. דבר הכי הגיוני שיכול להיות: יש לך ילד שעובר לאומנה, אם יש לו צרכים מיוחדים אז הוא צריך להחליט אם הוא מקבל את הסל הזה מביטוח לאומי או את האומנה. אם הוא היה אצל ההורים שלו ברור שהוא היה צריך את שני הסלים, אבל כיוון שהוא עבר למישהו אחר והוא לא אצל ההורים שלו,

מה לעשות, אנחנו עם חכם ונבון ומתוחכם, והצלחנו לבנות מערכת ביורוקרטית שאומרים לך: תקשיב, אם אתה רוצה לעשות משהו הגיוני, אתה צריך להעביר אותו בחקיקה. אז אני שמח שעל אף השעה המאוחרת הוא מגיע לכאן לחקיקה, ואני מודה לעוד שתי חברות כנסת שגם יעלו, גם העלו את הנושא הזה. להעביר אותו מהר, כי ההורים צריכים את זה.

תודה לחבר הכנסת פינדרוס. הוצמדה להצעת החוק הזו הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מירב בן ארי. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כיוון שכבר אין לי קול אחרי היום הזה, אז כמובן כל מה שחבר הכנסת פינדרוס אמר. רק חשוב לי לציין את העובדה שהעולם הזה של ילדי האומנה הוא עולם שנחשפתי אליו כשהכרתי את עמותת אור שלום, שהיא עמותה מדהימה, שעושה המון למען ילדי האומנה. אני רוצה להגיד בהזדמנות הזו תודה למשפחות שהחליטו להקדיש את החיים שלהן כדי שלילדים תהיה הזדמנות שווה כמו לילדים ממשפחות עם הורים ביולוגיים. אמר חבר הכנסת פינדרוס, ובצדק, שבעוד המוסד לביטוח לאומי משלם להורים ביולוגיים את התשלומים בשביל להתמודד עם ילד עם מוגבלויות, משרד הרווחה לא מעביר להורי האומנה את התמיכה בילד עם צרכים מיוחדים. היום ידוע שהביטוח הלאומי הוא המומחה בכל מה שקשור בילדים עם מוגבלויות, ולכן רצוי שהוא זה שיהיה אחראי להעביר למשפחות האומנה את התשלום. כמובן שיש גם פער בתשלום, וזה יוצר אפליה ברורה בין משפחות אומנה למשפחות ביולוגיות. דווקא המחוקק צריך, אם לא לתת יותר לילדי האומנה בשל הסיטואציה שאליה הם הגיעו, פה הוא נותן להם הרבה פחות, וזו אפליה שלא לצורך. אני רוצה להגיד תודה לוועדת השרים לענייני חקיקה על התמיכה, וליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ על העזרה. אני רוצה להודות לשר הרווחה יעקב מרגי, שהלב שלו תמיד במקום הנכון, ולכל משפחות האומנה במדינת ישראל, שמקדישות את החיים שלהן כדי שילדים יקבלו הזדמנות שווה כמו ילדים ממשפחות ביולוגיות.

תודה לחברת הכנסת בן ארי. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת יסמין פרידמן. חברת הכנסת פרידמן, בבקשה. אנחנו מקצרים היום. ותודה לפינדרוס וליסמין. אמרו לקצר. אמרתי לך תודה, לך וליסמין. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת פינדרוס, אני ומירב רוצות להגיד לך תודה על שיתוף הפעולה, תודה על זה שקידמת את החוק הזה, שהוא באמת חשוב מאוד לשתינו. זה חוק שבא לתקן עוול שנעשה למשפחות האומנה בישראל, שעושות באמת עבודת קודש אמיתית,

ולא מקבלות מספיק תמיכה וסיוע מהמדינה בהרבה מצבים, ומתמודדות עם אתגרים רבים שכבר שנים לא זוכים למענה. אבל אני חייבת להתייחס גם למה שקרה הבוקר, ויש לו קשר מובהק בעיניי לשדולה, שאתה חלק מהמובילים שלה, של כפרי הנוער והפנימיות, ושוב שמענו את הקושי הגדול. אני מתייחסת לזה כי מבחינתי זה חלק ממערך שלם, כשבתי המשפט, בצו בית משפט, מוציאים ילדים מהבית, וזה התפקיד שלנו כממשלה לתת לכולם למשפחות האומנה, לכפרי הנוער,

את הסיוע ואת התקציבים הנדרשים. אני חושבת שעדיין לא הגענו למקום הזה, המדינה לא מספיק מעריכה את זה, ויש לנו עוד דרך ארוכה לתקן את זה. אני חושבת שהורי אומנה הם פשוט קדושים, בעיניי. הם מוכנים להכניס לביתם ילד ולפעמים כמה. לאחת מחברותיי הטובות ביותר יש שתי אחיות בבית, שתי אחיות אומנה, וזה חתיכת אתגר, ואני פשוט מורידה בפניה את הכובע, באמת אין לי מילים לומר. אני חושבת שהם צריכים לקבל את המעטפת הכי טובה מהמדינה. אני יודעת שמדברים כרגע על רפורמה שלמה שנעשית בנושא, ובכנות, אני מקווה שהוועדה שפועלת במשרד הרווחה בוחנת את השינויים הנדרשים ביחס למערך האומנה, ותעשה צדק הן עם המשפחות והן עם הילדים. כולנו מבקשים מחברי הבית להצביע בעד החוק החשוב הזה ולהמשיך לקדם אותו בוועדות.

תודה לחברת הכנסת פרידמן. ישיב במשולב על שלוש הצעות החוק השר חיים ביטון, שר במשרד החינוך.

הגב' יסמין, את לא שמת לב, טעית ואמרת: אנחנו כממשלה. לא התבלבלת סתם. שימו לב: אנחנו, אפילו כשזה חוקים של האופוזיציה, כשזה חוק טוב אנחנו מביאים אותו, ולכן אנחנו תומכים בו וזה יהיה בהסכמה. מירב, אין לך קול, עזבי. אני אמרתי תודה, אמרתי כי מגיע לו. תודה לשר ביטון. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת פינדרוס, גפני ואשר, הצבעה. אתה יודע מה ש"י עגנון אמר על זה? ביטון, ש"י עגנון קרא לזה "אהבה שאינה תלויה בדבר". ההצעה להעביר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום גמלת ילד נכה לאומן בעד ילד הנמצא אצלו באומנה),

לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, 17, נגד, אין, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי 2023 עברה והיא תועבר להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו ניגשים להצבעה שנייה, על הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מירב בן ארי. הצבעה. ההצעה להעביר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום גמלת ילד נכה לאומן בעד ילד הנמצא אצלו באומנה), התשפ"ג 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, 17, נגד, אין, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת מירב בן ארי, עברה והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים להצבעה שלישית, על

לרשותך דקה, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, מטרת הצעת החוק שלפניכם היא לפתור את המציאות שלפיה תושב ישראל אשר מרכז חייו בישראל אך מקור הכנסתו העיקרי הינו מחוץ לישראל נדרש לשלם מס על ההכנסה הזו, לרבות תשלומי ביטוח לאומי ודמי בריאות, ולמעשה נדרש לשלם פעמיים, בשתי המדינות, עבור אותה הכנסה, זאת למעט מדינות שעימן חתמה ישראל על אמנה בדבר ביטחון סוציאלי.

תושב אשר משלם דמי ביטוח סוציאלי אצלן יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל וישלם כאן רק דמי ביטוח בריאות.

ישנן מדינות רבות שאיתן אין למדינת ישראל אמנה בעניין זה, וביניהן ארצות הברית ומדינות רבות אחרות. הצעת החוק מבקשת לצמצם את הפער בין מעמד העובד במדינה שאינה חתומה על האמנה לבין מעמדו של מי שעובד במדינה שכן חתומה על האמנה כאמור. צמצום הפער ייעשה באמצעות מתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למי שעיקר הכנסתו במדינה זרה והוא משלם שם ביטוח סוציאלי. העובד ימשיך לשלם דמי ביטוח בריאות בהתאם להכנסה שלו, וכן דמי ביטוח לאומי מינימליים, נא לסיים. כדי לשמור על זכויותיו הבסיסיות לגמלאות במוסד לביטוח לאומי. הצעת החוק, משפט אחרון, תגן על הביטחון הסוציאלי של התושבים הישראלים העובדים מחוץ לישראל וכן תעודד עלייה לארץ בלי חשש לשאת בכפל תשלומי ביטוח סוציאלי.

תודה רבה. ישיב בשם הממשלה השר חיים ביטון. גם החוק הזה הגיע לוועדת שרים והופק כחוק חשוב שיש לקדם אותו, וגם בחוק הזה הממשלה תומכת, שיעבור בהסכמה. תודה לשר ביטון. אם כן, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

שבו במקומותיכם. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"ג 2023, הצבעה. משמרות, אתה תהיה פה, עכשיו אתה תראה כמה אתה תהיה פה,

להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"ג 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2023, אושרה והיא תועבר להמשיך דיון ועבודה בוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום גמלה לשמירת

בדרך כלל,

מוציאים לשמירת היריון כזאת אף אחד לא שולט מתי האישה יולדת,

היציאה לשמירת ההיריון וגם סיום תקופת שמירת

צעירים יהודים עוברים ליד כמרים וליד נזירות, יורקים עליהם, מקללים אותם. מצלמות מתעדות את האירועים, ומה התגובה של המשטרה? במקום לרדוף את אותם צעירים שעושים את המעשה הנבזי הזה, מבקשים עכשיו מהכמרים להסתיר את הזהות הדתית שלהם, את הסמלים הדתיים שלהם. זה מה שנגיע אליו? זה חופש הפולחן שמדברים עליו במדינה, שהכמרים עכשיו יצטרכו לרדת למחתרת כדי להגן עליהם? זה המצב שרוצים להגיע אליו? זכותו של כל אדם להתגאות באמונה הדתית שלו וזכותו לחופש פולחן שכולל גם סמלים דתיים משלו. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים. בלתי מתקבל על הדעת שיש כבר כמה מקרים של ניסיון לפרוץ לכנסיית מאר אליאס בחיפה והמקרה חוזר על עצמו. קבוצה של אנשים דתיים מגיעה לכנסייה, מנסה לפרוץ לתוך הכנסייה, וברגע שהיא נכנסת היא מקיימת טקסים דתיים, יהודיים, במקרה הזה. האם זה לכבד אנשים או להתריס ולהעליב ולנסות לפגוע ברגשות של אנשים שהמקומות האלה קדושים להם? הגיע הזמן שתהיה אמירה ברורה מאוד ופעולה של רשויות אכיפת החוק כדי למנוע דבר כזה. כנראה חופש הפולחן, איך שאני רואה אותו עד עכשיו, מגיע רק לצד אחד. בינתיים, גם המוסלמים וגם הנוצרים נפגעים. אני מקווה מאוד שמה שאמרתי יילקח בחשבון, ולאו דווקא יילקח בחשבון בהצבעה. תודה רבה לחברת הכנסת תומא סלימאן. ישיב בשם הממשלה השר חיים ביטון. המזל הוא שאני מגיב על זה היום, גב' סלימאן, בגלל שאם הייתי מגיב על זה אתמול, הייתי בניגוד אינטרסים. הבת שלי ילדה הבוקר, היא הייתה באותו סיפור של שמירת היריון קצרה.

אז הייתי בניגוד אינטרסים. כיוון שהיא כבר ילדה, אז אני יכול להגיד שאנחנו,

אז הממשלה בעד, ושיהיה כמובן בהסכמה. תודה לשר ביטון. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה, חבריי חברי הכנסת. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום גמלה לשמירת היריון בעד כל התקופה), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת,

ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

גמלה לשמירת היריון בעד כל התקופה), התשפ"ג 2022, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן אושרה והיא תועבר לוועדת העבודה והרווחה להמשך עבודה.

חברי הכנסת, סיימנו את ההצעות הטרומיות, והיות שהוסרו מסדר-היום ההצעות הרגילות,

אנחנו עוברים להצעות חוק מטעם הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. ואנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65),

שיציג חבר הכנסת אלון שוסטר בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה. של מי הצעת החוק? הינה, עכשיו

על בסיס חוק שהיה לי הכבוד ליזום במשרד החקלאות, עיקרה לחייב עוסק המוכר תוצרת חקלאית בתפזורת לסמן באופן בולט את ארץ הייצור של התוצרת. זה חוק חלוץ, שהולך לפני המחנה, מחנה הרפורמה המתמהמהת בענפי הצומח, שתקועה. אני שמח שהתאחדנו כאן בבית הזה, גם אם הממשלה עדיין לא הצליחה, בין משרד האוצר לחקלאות, להביא את הרפורמה כולה, לקדם את החוק החשוב הזה. פרט אחד צריך לומר: הוועדה שמעה את רשתות השיווק, לא קיבלה את כל הבקשות, אבל לגבי שיווק באינטרנט יש החרגה לבשר, עופות ודגים, ולגבי מוצרים אחרים, שר הכלכלה יהיה מוסמך לקבוע תקנות החרגה. לגבי התחולה, חמישה חודשים מפרסום החוק, ולגבי המוצרים האחרים, של האינטרנט, זה יהיה שבעה חודשים מהפרסום. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית, ואני מבין שההסתייגויות הוסרו. מייד נשמע. אני מודה לחברי הכנסת אזולאי ובן ברק ולכל מי שתרם לכך.

תודה לחבר הכנסת שוסטר. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. האם קבוצת ישראל ביתנו מסירה? קבוצת חד"ש-תע"ל, חבר הכנסת עודה, מסירה.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על סעיפים 1 ו-2, כנוסח הוועדה,

אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

בעד, עשרה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65), התשפ"ג, אושרה בקריאה שנייה. אנחנו נעבור עכשיו לקריאה שלישית.

הצעת חוק הגנת הצרכן, התשפ"ג 2023, קריאה שלישית, כנוסח הוועדה.

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65),

נתקבל. בעד, תשעה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65), התשפ"ג 2023,

והיא תיכנס לספר החוקים. אני מזמין את אחד מיוזמי החוק, חבר הכנסת ינון אזולאי, להתייחס לחוק. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, למה? זה בשביל להגיד תודה, גם בשעה כזאת. יש אנשים שטרחו, רק בשביל להגיד להם תודה רבה. את עבדת עם אבא שלי תקופה, את יודעת שאצלו התודה הייתה הדבר הראשון,

תודה רבה. בכל אופן, אני רוצה קודם כול להודות כמובן גם לרם בן ברק, שהיה שותף,

אדוני אלון שוסטר, שגם כשהיית בתור שר החקלאות,

זה התחיל להתקדם, החוק הזה קודם אז, ולדוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שקידם אותו בכל הכוח, ולניר ברקת, השר ניר ברקת. היו קצת ויכוחים, אבל בסוף הגענו להסכמות, ומתך הבנה הבאנו את זה ביחד על מנת שהחוק הזה יעבור. רק להגיד בקצרה, החוק הזה הוא חוק שאומר סימון תוצרת,

כשאדם הולך לקנות את הפרי, לקנות את הירק, סימון תוצרת חקלאית, שיבין מאיפה זה הגיע, כי אנחנו רוצים קודם כול לחזק את החקלאות הישראלית שלנו. גם אותן טענות שאומרות שפה אולי זה יוסיף, היו טענות שזה יוסיף עוד יוקר, עוד רגולציה. כמו שאתה כותב כל יום שלוש פעמים ביום את המחיר של הפרי או הירק, תכתוב גם מאיפה זה הגיע. אנחנו רוצים לחזק את החקלאים שלנו, של ארץ ישראל, ויותר מזה, אם החקלאי בארץ ישראל יביא והסחורה שלו תהיה יותר יקרה, אין בעיה, שייכנס לתחרות, והתחרות הזאת בעצם תוריד את יוקר המחיה. זה אחד הדברים שיורידו את יוקר המחיה, התחרות. התחרות בריאה, היא בריאה לכולנו. אני יודע שיש עדיין בעיה עם השווקים, שבאים ומתלוננים שיכול להיות שהם יהיו חשופים לכל מיני תביעות ייצוגיות. אני מאוד מקווה שאנשים לא ינצלו את זה לרעה, ואני מאוד מקווה שגם הסוחרים בשוק מבינים שזה לטובתם ולטובת כולנו, כי בסך הכול כולנו רוצים לחזק אחד את השני, קודם כול בארץ ישראל, קודם כול האחים שלנו פה בארץ, ואחר כך נרוץ למקומות אחרים. גם אני לא יודע כמה המצב הבריאותי של פירות וירקות שמגיעים למשל מטורקיה. מי שראה פעם עגבנייה של טורקיה היה בטוח שקנו אותה בכפר השעשועים.

זה לא בדיוק ככה, אבל תיגשו,

אתה לוקח שום, אתה טועם, כאילו זה סוכריה בלי טעם,

אני לא מבין מה זה. אבל בכל אופן, אני אומר שאנחנו באנו כן לחזק, אז תודה רבה לכולם, לכל החברים שנשארו עד שעה כזאת, וכמובן גם למזכיר הכנסת, לסגנית,

לכל עובדי הכנסת, ללשכה המשפטית,

תודה רבה לך שאתה מלווה אותנו כאן שעות על גבי שעות,

וכמובן למחלקת הפרוטוקולים, הרשמות שעובדות, גם הסדרנים, כולם, גם במסעדה. כולם, תודה רבה לכם. ערוץ 99 כמובן, לא נשכח אתכם, הרי אתם עושים את הפרסומות, כל פעם אתם מפרסמים אותנו. אז תודה רבה לכולם, לאנשי התחזוקה, לקפיטריה. יעקב אשר, שתהיה לכולנו שבת שלום ותודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. אנחנו עוברים להצעות חוק מטעם הכנסת בקריאה ראשונה. נתחיל בהצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 39), התשפ"ג 2023, של חברות הכנסת שרן מרים השכל, שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת ניר, בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאגש להצעת החוק החשובה שלי, אני מרגישה בעת הנוכחית חובה מוסרית ללובשי המדים לספר את סיפורו של השיר של הזמר והיוצר אריאל הורוביץ, שיר שנכתב לחיילי צה"ל בשנת 2009 על רקע מבצע עופרת יצוקה. ההשראה לשיר הייתה תמונות של חיילי צה"ל, שהיוו בעיני היוצר אנטיתזה לכוכבי הריאליטי שמאכלסים את השידורים בדרך כלל. היות שבשבועות האחרונים השיח המסית והמפלג גלש לצערי לצה"ל, אז אולי מילותיו הקולעות של היוצר והדימוי לאנשים האלה, שמתחבאים בדרך כלל כמו רקפות בין הסלעים, יזכיר לכולנו מהי דרך ארץ ומיהן הרקפות בחברה הישראלית. "בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים / בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית / כמו רקפות בין הסלעים / הפנים היפים של הארץ מתחבאים. // בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון / בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון / כמו רקפות בין הסלעים / הפנים היפים של הארץ מתחבאים. // וכשהיא לפתע צריכה / שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה / לא תאמינו איך הם מופיעים / כמו רקפות בין הסלעים. // בין הדגלים הכתומים לחולצה כחולה / בין שוק הפשפשים לקריית הממשלה / כמו רקפות בין הסלעים / הפנים היפים של הארץ מתחבאים. // וכשהיא לפתע צריכה / שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה / לא תאמינו איך הם מופיעים / כמו רקפות בין הסלעים." מכאן אני רוצה לעבור להצעת החוק. אני רוצה לפתוח ולהודות לשותפתי לדרך חברת הכנסת שרן השכל וליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת ישראל אייכלר. תודה על שיתוף הפעולה הפורה, על הצעת החוק הזאת ועל המשימה המשותפת בדרך להרתעת הטרור. תודה מיוחדת למשפחות השכולות שסייעו וייעצו לנו לאורך הדרך איך לשפר את הצעת החוק ולדייק את המטרה שלשמה היא הונחה.

המשפחות השכולות, שילמתם את המחיר היקר ביותר, והצעת החוק הזאת מוגשת מכאן למענכם. אזרחי ישראל נמצאים תחת איום יום-יומי. אין אף מדינה בעולם שמתמודדת עם אתגר ביטחוני דומה. אנחנו חיים במדינה עם מציאות ביטחונית מורכבת ורגישה ביותר בעת הנוכחית. אנחנו חיים במדינה שבה ילדינו בני ה-18 יוצאים מהבית כדי להגן עלינו. אנחנו חיים במדינה שבה יום העצמאות ויום הזיכרון צמודים זה לזה כי העצב והשמחה מהולים זה בזה. המדינה הזאת מורכבת מכל כך הרבה סיבות, אבל בחרנו בכך, כי כדי לחיות בארץ ישראל, ארץ אבותינו, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. בימים האלה, כשהביטחון האישי והלאומי מאותגרים יותר מאי פעם והממשלה מתקשה להשליט משילות וביטחון בקרב אזרחי ישראל, חובה עלינו לייצר כלים משמעותיים שירתיעו מחבלים מרצח אזרחים חפים מפשע. הצעת החוק הזאת שאנחנו מניחות לפניכם תיתן בפעם הראשונה למשפחות שכולות שיקיריהן נרצחו בפיגועים או לאזרחים שנפגעו בפיגועים את האפשרות לתבוע ישירות את הפוגע או את הרשות הפלסטינית, שמעודדת את המחבלים לצאת ולבצע פיגועי טרור. מרגע מעבר החוק, המשפחות השכולות יוכלו לקבל פיצוי כספי, שאומנם לעולם לא יוכל לכפר על הסבל הנורא שהן חוו, אך הוא יוכל להרתיע ולוודא שרצח יהודים לא ישתלם, כל זאת בלי שיצטרכו לוותר על הזכויות שלהם כנפגעי פעולות עברה. הצעת החוק מתקנת את העוול לאורך שנים שבהן משפחות שכולות נאלצו להחזיר את התגמולים שקיבלו מביטוח לאומי. אנו חייבים לגבות מחיר אמיתי על הגיבוי, הסיוע והעידוד של הרשות הפלסטינית לטרור כנגד אזרחי ישראל. זהו חלק אינטגרלי במאבק בטרור. לצערנו, הרשות הפלסטינית הייתה ועודנה גורם שמעודד ומתמרץ הוצאה לפועל של פיגועים. הם יצרו מעגל אימה ואיבה שמתחזק את השנאה וההסתה נגד ישראל. אין ספק שמאבק במכונת ההסתה של הרשות הפלסטינית הוא צעד ראשון בהחזרת ההרתעה והביטחון האישי לאזרחי ישראל. הכלי הכלכלי הוא הכלי היעיל ביותר, המאפשר יצירת משוואה ברורה: יש מחיר לטרור. המדינה היום עושה צעד גדול נוסף בדרך לתיקון העוול הגדול. משפחות אמיצות שקמו וניסו לגבות מחיר מהמרצחים או מהרשות ששלחה אותם ועברו מאבק קשה בבתי משפט במשך שנים אל מול אותם אנשים שהרסו את חייהם, לבסוף, כאשר קיבלו ולו מעט מן הצדק, למעשה נאלצו להחזיר תשלומים שקיבלו מביטוח לאומי. לא יכול להיות שבתהליך מול ביטוח לאומי להכרה מול זכויות קבלת קצבה, תהליך שהוא בדרך כלל ארוך ומייגע, משפחות שקורסות תחת עלויות כבדות של טיפולים ייאלצו לוותר על מה שמגיע להן רק בגלל שביקשו מעט מהצדק. זוהי חובתנו לעשות הכול כדי לשמור על ביטחון אזרחנו ולוודא שהמחבלים שנושאים באחריות, יישאו באחריות ובנטל על פשעיהם. אני מברכת על הצעת החוק הזאת ושמחה להעביר אותה בשיתוף פעולה מלא של הקואליציה והאופוזיציה, ואני קוראת לכולם יחד לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת ניר. להצעת החוק הוגשה רשימת דוברים. האם מי מחברי הכנסת הנוכחים מעוניין לדבר על הצעת החוק? אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס'

(זכאות לתגמולים וכן לפיצויים לפי חוק אחר ולפיצויים לדוגמה),

להעביר את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 39) (זכאות

לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. שישה בעד, אין נגד, אין נמנעים.

הצעת חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס'

תקופת הבחירות מוגדרת כיום כ-30 ימים

שזה תוקן לפני כמה שנים. הצעת החוק הזו בעצם מציעה להאריך את התקופה של הבחירות גם לעניין הבחירות למועצות והרשויות המקומיות לסוגיהן ולראשי הרשויות, ככה שלעניין כל סוגי הבחירות תיקבע תקופת בחירות כתקופה של 60 ימים המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות. כמו כן מוצעות הגדרות לגבי יום הבחירות וכו'.

אני מבקש מהכנסת להצביע. אני רוצה להודות לחבר הכנסת אזולאי, שבאמת נותן תמיכה לאורך כל הדרך. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שיצביעו בעד.

תודה לחבר הכנסת אשר. היות שהדוברים שנרשמו אינם כאן, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9) (הארכת תקופת הבחירות) , התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

להעביר את הצעת חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9) (הארכת תקופת הבחירות), התשפ"ג 2023, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, חמישה, נגד, אין.

כי הצעת חוק